השר לביטחון הפנים, יעלה השר לביטחון הפנים לדוכן, ומייד אחרי כן תוכלי לעבור לשאלה. בבקשה, חברת הכנסת מיכל בירן. ב-3 בינואר תקפו 11 גברים רעולי פנים אישה טרנסג'נדרית באמצעות שוקר חשמלי וגז פלפל.

ברצוני לשאול: 1. מדוע תקיפת הטרנסג'נדרית לא מוגדרת כפשע שנאה? 2. האם קיימת מדיניות לטיפול בפשעי שנאה כגון אלו? 3. אם כן, מה היא? 4. אם לא, האם בכוונת משרדך לגבש מדיניות כזאת? תודה לחברת הכנסת מיכל בירן. אדוני השר ישיב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת מיכל בירן, בפרק ח' לחוק העונשין, הדן בפגיעות בסדרי המשטר והחברה, הוגדרו עבירות של גזענות: רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני, והן עבירות שנאה. סעיף 144 לחוק קובע כי מי שעובר עבירה מתוך מניע של גזענות או של עוינות לציבור מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי, נטייה מינית או היותם עובדים זרים, דינו כפל העונש הקבוע על אותה עבירה או מאסר. כדי לקבוע שהעבירה היא עבירת שנאה יש לבחון כל מקרה לגופו, לפי נסיבותיו. רק במקרה של נסיבות המצביעות על כך שמדובר בעבירות שנאה כפי שמצוין בחוק, תוגדר העבירה כעבירת שנאה. אף-על-פי שבחוק לא נדרש אישורו של היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום בעבירה זו, נוכח רגישות העניין הורה היועץ המשפטי לממשלה כי העמדה לדין בגין ביצוע עבירת שנאה טעונה אישור המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, ובהתאם למדיניות העמדה לדין של הפרקליטות בעבירות אלה. באשר לאירוע עצמו, לשאלתך, עשרה חיילי צה"ל ושוטר מג"ב הגיעו בשני כלי רכב אזרחיים לבלות באזור תל-אביב, נדמה לי בחג פורים,

איזה חג שהיה. הם ירדו מרכביהם סמוך לטרנסצ'סטרית, אני מקווה שאני אומר נכון.

טרנסג'נדרית.

מה? מאיפה זה לקוח?

מה זה? טרנסג'סטרית. טרנסג'נדרית. טרנסג'נדרית, תושבת העיר יפו, כן, מיכל? עדיף לא לשמוע. עדיף לא לשמוע. כשעל פניהם מסכות פורים, מסכות, אני לא יודע, התיזו לעברה גז פלפל ונמלטו מהמקום. ברשותם נמצא גם שוקר. קצין מהיחידה המרכזית של תל-אביב שהיה במשמרת סמוך למקום וקצינים ממרחב יפתח אשר זיהו את מנוסת החיילים הקימו מחסומים, עצרו את כלי הרכב עם 11 חשודים, כלומר חיילים ושוטר מג"ב, והביאו אותם לחקירה במרחב יפתח. בתום חקירתם הם שוחררו לחמישה ימי מעצר בית. באשר לשוטר מג"ב שהיה חלק מהקבוצה, המקרה הועבר לבחינת המחלקה לחקירות שוטרים. התיק סווג מלכתחילה כתיק תקיפה על רקע גזענות, לפי אופי האירוע. חקירת התיק הסתיימה. התיק הועבר לעיון, לבחינה ולהחלטה של פרקליטות מחוז תל-אביב אם להגיש כתב אישום, בהסתמך על חומר הראיות, הוראות החוק והנחיית היועץ המשפטי לממשלה. זה נמצא כרגע בפרקליטות ומחכים להחלטה. עד כאן. תודה לשר יצחק אהרונוביץ, השר לביטחון הפנים. לרשותך שאלה נוספת. נוכחותו של שוטר מג"ב בין התוקפים מעלה תהייה נוספת: האם אתם מעבירים מערך של הדרכה לשוטרים על כל סוגיהם איך מזהים ומאבחנים פשע שנאה וכיצד מתמודדים אתו? תודה. גם יפעת קריב ביקשה שאלה. השר ישיב לכל השואלים והשואלות יחד. האמת היא שהשאלות שלי ושל חברתי חברת הכנסת מיכל בירן מתחברות. אני רציתי לדבר בכלל על כל תוכניות ההכשרה לשוטרים בנושא ההומופוביה,

האם יש התמודדות רגישה עם אנשים מהקהילה הלהט"בית?

עד כמה השוטרים בכלל מבינים מול מי הם עומדים ועד כמה הם רגישים לאנשים?

תודה לחברת הכנסת יפעת קריב. חבר הכנסת רונן הופמן ביקש גם הוא שאלה נוספת. אף-על-פי שזה מאותה סיעה, מאחר שאף חבר כנסת מסיעה אחרת לא ביקש, אני מאפשר לך. אני רציתי,

לקבל תמונה רחבה יותר לגבי בכלל פשעי שנאה במובן ההומופובי. האם אתם מזהים עלייה בפשעים הללו, ומה נעשה באופן מערכתי

תודה לחבר הכנסת רונן הופמן. השר ישיב לכולם. אני יכול להגיד, כפי שאני מכיר, למיכל ויתר השואלים, לגבי הכשרות שוטרים, אני מקווה שהשר מבין את כל המונחים שדיברו פה. אני מבין, אני מבין. יש, שואלים אותן שאלות ועונים אותן תשובות. אפשר להוציא תוכנית הכשרה לחברי הכנסת.

זה באחריות יושב-ראש הכנסת. דרך אגב, זאת לא מילה היסטורית, זאת מילה שבשנים האחרונות שגורה יותר בלקסיקון. אדוני השר ישיב. כל הנושא הזה של פשעי שנאה, פשיעה הומופובית וכל הדברים האלה, אכן זה מופיע גם בהכשרות בבתי-הספר וגם לשוטרים, אפשר גם לסווג אותם בהתאם לסיווגים שאמרתי פה, על-פי החוק. אבל בעקבות הבקשות האלה, גם של מיכל וגם שלכם, אני אוודא בבדיקה נוספת שהם אכן מופיעים בסדר-היום בהכשרות של השוטרים וגם בבתי-הספר. לגבי שוטר מג"ב, אני מכיר את ההכשרה במג"ב,

נוסע לבית-הספר של משמר הגבול, ואני אוודא שגם הם מקבלים את ההכשרות המתאימות. אני לא יודע אם זה שוטר חובה או קבע. בדרך כלל שוטרי החובה פחות מודעים לדברים האלה, לשוטרי הקבע יש יותר ניסיון. בכל מקרה, אעשה בדיקה נוספת כדי שאת הדברים האלה יחזרו וישננו בבתי-הספר. כל הנושא של הומופוביה ופשעי שנאה וכל הגזענות או כל דבר אחר, אנחנו כמובן נעמוד על זה ונחדד את הדברים האלה. אעשה את זה כבר. תודה לחברי הכנסת השואלים. תודה לשר לביטחון פנים. אדוני יישאר על הדוכן. יש שאילתה נוספת, דחופה, של חבר הכנסת אריה דרעי: חקירת ריסוס צלבי קרס על מכוניות בשכונת כנען בצפת. חבר הכנסת אריה דרעי, זכות השאלה שלך. כבוד השר, ב-6 בינואר 2014, חבל שלא כותבים תאריך עברי, פורסם כי המשטרה חוקרת ריסוס צלבי קרס על שמונה מכוניות בשכונת כנען בצפת ועל קירות בתים בשכונה. רצוני לשאול: 1. מה העלתה חקירת המשטרה? 2. כמה מקרי ריסוס צלבי קרס אירעו בארבע השנים האחרונות? 3. בכמה מהמקרים נלכדו העבריינים והועמדו לדין? תודה לחבר הכנסת אריה דרעי. אדוני יכול לשבת, ותתאפשר לך שאלה נוספת אם תרצה. 1. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ב-6 בינואר 2014 התקבלו במשטרה תלונות על השחתת שמונה כלי רכב של יהודים בשכונת כנען בצפת שעליהם רוססו צלבי קרס. במסגרת חקירת האירוע נלקחו ממצאים בשטח על-ידי הזיהוי הפלילי, נגבו עדויות, נערכו פעולות נוספות, והחקירה למעשה הובילה למעצר. ב-12 בינואר נעצר חשוד במעשה, ושוחרר אחרי בדיקה משלא נמצאו ראיות נגדו. התברר כי מדובר בחולה נפש. חקירת התיק עדיין לא הסתיימה, עדיין נמשכת, וצריך למצוא את האחראים לכך. 2 3. באשר לבקשת הנתונים על מקרי ריסוס צלבי קרס בארבע השנים האחרונות, בחוק לא קיימת עבירה, חבר הכנסת דרעי, חבר הכנסת דוד רותם מפריע לחברי הכנסת. בארבע השנים האחרונות בחוק לא קיימת עבירה מיוחדת המתייחסת לריסוס צלבי קרס. אין עבירה בחוק. באירוע של ריסוס צלבי קרס יש סעיף אישום 196 לחוק העונשין, השחתת פני מקרקעין. זה למעשה מה שקיים. זאת העבירה שמופיעה בחוק. לפי סעיף זה נפתח תיק בגין כל אירוע של ריסוס כתובות גרפיטי, ולא לגבי ריסוס צלבי קרס בלבד.

אין באפשרותי לספק את הנתונים על ריסוס צלבי קרס כפי שביקש חבר הכנסת אריה דרעי. מובן שאני מגנה את כל הדברים האלה מכול וכול. כרגע הועלה רעיון על-ידי חבר הכנסת אוחיון: כל הנושא הנאצי וכל הדברים האלה, אולי שם אפשר יהיה לקדם חקיקה. בתחום הזה, כרגע אני אומר, אין לנו סעיף לגבי הנושא של צלבי קרס. זה לא מופיע בסעיפי חוק העונשין, ולכן השחתת פני מקרקעין זה חוק כללי ואי-אפשר לסנן את זה או למקד את זה רק לשם. תודה לשר לביטחון פנים. חבר הכנסת אריה דרעי, שאלה נוספת. אדוני השר,

מחילה מכבודך, אני לא מקבל את התשובה של חולה נפש. כל פעם שאנחנו מעלים נושאים, לא, לא, לא, סליחה. אמרתי, אולי לא שמת לב, אולי שוחחת. בבקשה, אולי, אחזור. דודו רותם הפריע לי. אז אחזור. נעצר אדם חולה נפש, ושוחרר כאשר הוא לא נגוע במעשה. אה, בסדר, סליחה, מצטער. אז אני חוזר: החקירה לא הסתיימה, חבר הכנסת דרעי, לא הסתיימה.

לא מדובר באותו אדם. בהתחלה חשבו, ושחררו אותו. אבל למה ציינת שנעצר חולה נפש?

כי נעצר אדם. היה מעצר, הוא היה במעצר כמה ימים, עשו את הבדיקות, חקירה, ושחררו אותו כי הוא לא נגוע. אז מה זה רלוונטי שהוא חולה נפש לזה שהוא נעצר? כי דיברו על מעצר, אז אני בא ומבהיר את המעצר.

כידוע לך, אדוני השר, אמרת שהעבירה של ריסוס צלבי קרס היא לא עבירה בפני עצמה, אלא זה כמו כל עבירה של השחתת רכוש. התנגדתי להצעת חוק, השחתת מקרקעין. כן, מקרקעין. התנגדתי לחוק של שמעון אוחיון לגבי חופש הביטוי בכינוי "נאצי", אבל ברור לי מעל כל ספק שאין מה להשוות את האחד לשני. צלבי קרס, זו לא עבירה מיוחדת? יש יותר זילות לשואה ויש יותר התגרות בשואה מהדבר הזה? אני רוצה לשאול אותך: האם אתה מתכוון לתקן את הדבר הזה בהצעת חוק ממשלתית?

על מה לתקן? שעבירה של צלבי קרס היא עבירה מיוחדת של שנאה, פשוטו כמשמעו.

אבל צריך לשנות את החוק הקיים.

אז אני שואל אותך אם אתה מתכונן,

תגיש הצעת חוק. להגיש הצעת חוק, או שאנחנו נגיש, זה מה שאני שואל. חבר הכנסת דרעי, אני ממליץ שאתה תגיש. אגיד את דברי, אבל אני אומר שמשרד המשפטים, אוקיי.

הוא צריך לשאול שאלה, כבודו יענה. אם תנהלו דו-שיח ביניכם פה, זה לא יקרה. לא, זה בסדר. הוא צריך לשאול, כבודו יענה בסיום השאלה, בסיום השאלה,

אני צריך לתת לעוד שני שואלים. מה שנוצר פה זה דו-שיח שלדעתי, שזה מפרה את הדיון. לא, מפרה, תשיב לו את כל מה שאתה רוצה אחר כך. חבר הכנסת דרעי, הבנתי את השאלה.

אני את עמדתי יכול להגיד לך, שאני מעדיף שמשרד המשפטים או חבר הכנסת אריה דרעי יקדמו את החקיקה בתחום הזה. אהיה מוכן כמובן להתייחס.

אני מאפשר לך, כן. אני רוצה לשאול את כבוד השר: איך אתה רואה את ההבדל בין היחידה המיוחדת שהקמתם במשטרה, במשרד המשפטים, לכל הנושא של "תג מחיר" ואני מסתייג ומגנה אותו בכל מחיר, לבין כל, אנחנו רואים שורה שלמה, אני בעצמי הגשתי כבר כמה וכמה שאילתות, ואני לא מרבה להגיש שאילתות: השחתת בתי-כנסת בבת-ים, במושבים, במקומות אחרים, צלבי קרס ושורה שלמה של פשעי שנאה נגד היהדות ונגד בתי-כנסת של היהדות? וזו התשובה שאנחנו מקבלים, השחתת רכוש או השחתת מקרקעין.

אדוני השר, בין זה לבין אותן פעולות של נערים שאני קורא להם "עשבים שוטים" של "תג מחיר" מה ההבדל בין שני הדברים הללו? תודה לחבר הכנסת אריה דרעי. שאלה נוספת לחבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חברת הכנסת יפעת קריב. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, כבוד חברי הכנסת,

יש לי שתי שאלות. אם כבוד השר רוצה לענות הוא, אתה תשאל, אם הוא ירצה הוא יענה.

יש שני אסירים פלסטינים: אחד בשם מוחמד נביל אבו זייד, השני בשם שעבאן נביל אבו זייד. שלחתי לכבודו מכתב שההורים שלהם רוצים לדעת איפה הם ועל מה הם עצורים. אז המכתב ביד שלי, אם אתה רוצה אני גם אתן לך. דבר שני הוא בקשר למה שקרה לאישה ערבייה מג'לג'וליה לפני כמה ימים. היא הייתה בחניון של קניון בכפר-סבא,

כי צפרה למישהו באוטו, היא לא קיללה אותו, לא עשתה שום דבר. התברר שהוא חייל. הוא יצא מהרכב עם הנשק ורצה לירות בה, לולא האישה שהייתה לצדו ומנעה ממנו. האם המקרה ידוע למשטרה? נודע לי שאולי הוא נחקר,

אבל רציתי לדעת את דעתו של כבוד השר על המקרה הזה. אדוני חבר הכנסת מסעוד גנאים, רק שתדע, זה קצת חורג מהכלל, כי השר לא חייב להשיב לך עכשיו. אני אומר לו את זה, פעם שנייה אני אומר: יכול להיות שיש חבר כנסת שיש לו רצון לשאול בדיוק בקשר לשאלה של חבר הכנסת אריה דרעי ולחדד אותה ולהגיד משהו, ואז אנחנו מפסידים את השאילתה. אז אאפשר לך, אורית סטרוק, למרות הכול, לשאול. חברת הכנסת יפעת קריב. אדוני, האמת שבאמת השאלה הזאת הסיטה אותי לעוד שאלה שרציתי לשאול, ועכשיו אני כבר רגע אחד מתלבטת.

אדוני כבוד השר, אתמול ציינו בכנסת את יום השואה הבין-לאומי, וגם נציין בשבוע הבא, ובאחד מהסקרים שהצגנו מעל בימת הכנסת דיברנו על זה ש-69% מבני-הנוער חשופים לאנטישמיות באינטרנט, 69% מבני-הנוער הישראלים. אמרת שבנושא האנטישמיות אין עדיין חקיקה שצריך לחוקק. אני רוצה לקחת את השאלה גם לנושא האינטרנט. עולה פה דיון מאוד מעמיק על יחידות הסייבר של המשטרה, ואם המשטרה בכלל יכולה להתמודד עם הנושאים של בריונות ברשתות, של אלימות, וניקח את זה, ושל אנטישמיות ברשתות החברתיות.

תודה לחברת הכנסת יפעת קריב. אאפשר לך, אורית סטרוק, שאלה, אבל אני מקווה שהיא תהיה לגופה של שאלת השואל הראשון. בוודאי. אדוני השר, הבטחת לי, אני כבר לא יודעת כמה פעמים, מעל הבמה הזאת. תמיד אתה עומד שם, אני עומדת כאן, ואני תמיד שואלת אותך את השאלה הזאת. אתה הקמת יחידה מיוחדת לטיפול בפשיעה לאומנית. היחידה הזאת לא צריכה שום חוק, בלי חוק, בלי כלום, העברת לשם תקציבי עתק כדי לטפל באנשים שכותבים גרפיטי על קירות של מסגדים. איך זה יכול להיות שאם זה גרפיטי על קיר של מסגד או על קיר של כנסייה, זו יחידה מיוחדת, זה חוקרים מיוחדים, זה תקציבי ענק, ואם זה על קיר של בית-כנסת, אז זה שום דבר? ואתה אומר לחבר הכנסת דרעי שצריכים לחוקק חוק. זה נשמע לך שוויוני? בסוף, מה זה, לא להפריע, חבר הכנסת עפו אגבאריה. זה לא הגון באמצע שאילתה להפריע לה. זה נשמע לך סביר?

האם זה נובע מכך שאתה, כמי שעומד בראש המערך של משטרת ישראל, מעריך שכתובות נאצה על קיר של מסגד יכולות להבעיר את המזרח התיכון, יכולות לגרור אלימות מצד המוסלמים, שהם נעלבים, ומכיוון שהיהודים פחות נעלבים,

או פחות אלימים או מגיבים פחות קשה אז אפשר לקרוא למה שעושים להם "גרפיטי"? תודה לחברת הכנסת אורית סטרוק. אדוני השר ישיב לכולם. חבר הכנסת גנאים, לגבי העצורים, אני, הבאת לי את המסמך, אני אמרתי שאני בודק. אני אבדוק את זה. פשוט אין לי פה הנתונים, אבל אני אעשה בדיקה איפה הם נמצאים. העברת לי את המסמך. לגבי המקרה של החניון ושל החייל: אני לא מכיר את המקרה הזה. שמעתי, אני אבדוק את זה. אני מקווה רק שאת הפרטים, שאתה מכיר, אם יש תלונה במשטרת כפר-סבא, אז בטח זה ייבדק. אני מקווה שהדברים האלה, אני אברר אותם במהלך הימים הקרובים. הנושא של חברת הכנסת יפעת קריב: יש יחידה שהגדלנו לאחרונה, בשנה-שנתיים האחרונות, לטיפול בפשיעה באינטרנט. הקמנו אותה, היא כבר קיימת הרבה שנים, אבל מאחר שהעבירות באינטרנט התרבו, אנחנו תגברנו אותה. היחידה הזאת מטפלת בכל סוגי העבירות באינטרנט, כולל הנושא של הסייבר. היא יחידה צעירה יחסית, קרוב לשנה, אבל אנחנו באמת גם חיזקנו אותה וממשיכים לחזק אותה.

כל הנושא של העבירות באינטרנט, הסייבר, הן כרגע מטופלות. את דיברת על הנושא של עבירות של בני-נוער, חשיפה של בני-נוער, בריונות באינטרנט, הדברים האלה, אני חושב שיש לנו מספיק חומרים אצלנו. מפקחים על הדברים האלה. את זה אמרתי, היחידה עושה עבודה מצוינת.

אם תרצי להיפגש או לבקר ביחידה או כל דבר אחר, אנחנו כמובן נאפשר לך,

אני פשוט לא מכיר את הנתונים האלה, ועל זה אנחנו צריכים לשבת בצורה מקצועית יותר ולראות את הנתונים עצמם, או בוועדה מסוימת, או שאת תרצי פרטים נוספים ותעבירי בקשה. אני אעביר לך את זה מהיחידה עצמה. אבל היחידה הזאת קיבלה, גם בכוח-אדם וגם בתקציבים,

וכמובן גם יחידת הסייבר, שעושה עבודה מצוינת. הדברים האלה פשוט לא מרוכזים אצלי כרגע. אני לא רוצה לזרוק נתונים, אבל אם תעבירי לי בצורה מסודרת מה בדיוק את רוצה, אני אעביר לך את הנתונים או שאני אפגיש אותך עם האנשים המתאימים. לגבי היחידה שחבר הכנסת דרעי וחברת הכנסת אורית סטרוק דיברו עליה, היחידה הוקמה עקב מצב קשה מאוד של עבירות של פשיעה לאומנית. היחידה הזאת, אמרתי, עדיין לא בשיא כוחה או בכל, התקנים ניתנו, אבל צריך לגייס. חלק גויסו, חלקם עדיין לא. ואני אמרתי, ואת תמשיכי לשאול אותי,

וזה בסדר גמור, זה תפקידי להשיב לך, ואני חוזר על התשובה שאני אומר: היחידה הזאת מתעסקת בפשיעה לאומנית. אין אצלי הבדל בין יהודי לערבי, בין נוצרי לבין מוסלמי. היא מתעסקת בכל הסוגים. את אומרת: כמה ואיך? יש הנתונים, אבל אם זה גרפיטי על בית-כנסת או גרפיטי על מסגד, החומר אצלם ביחידה. זה לא אומר, ואני חוזר ואומר, שאם יש אירוע, כמו שחבר הכנסת דרעי אומר, ובבת-ים או בחולון או בכל מקום אחר,

יש השחתה או פגיעה בבתי-כנסת או כל דבר, שהיחידות המקומיות או היחידות המרכזיות לא מטפלות. זה לא אומר. היחידה הזאת נמצאת במחוז ש"י, מטפלת בעיקר בש"י. היא מטפלת גם באירועים קשים אחרים, אבל לעשות, להגיד שהיא מטפלת רק ביהודים ולא בערבים, אני אומר לך: זה פשוט לא נכון להציג כך את הדברים.

הפעילות בשטח צריך להגיד את זה בקול רם וברור, זה נגד מסגדים ונגד פגיעה בערבים ובכל מיני מקומות. הדברים האלה ברורים לנו. יש גם מקרים של פגיעה בדירות או בבתי-כנסת, וגם זה נכנס שם.

היחידה הזאת מטפלת בכול, וצריך להגיד את הדברים האלה. אם יש פגיעה בספרי תורה או בבתי-כנסת או במקוואות, זה טיפול תחנתי-מרחבי, ומטפלים בזה. ואם חבר הכנסת דרעי ממקד אותי במקומות מסוימים, זה לא קשור כרגע ליחידה. אז אם בבת-ים יש או בחולון יש או במקומות אחרים, טיפול משטרה, שצריך להמשיך לטפל בזה. זה לא קשור ליחידה שמטפלת בפשיעה לאומנית.

למה כשפוגעים בבית-כנסת זה טיפול רגיל, זה טיפול משטרתי. מה זה רגיל? ולמה כשפוגעים במסגד צריך משאבים מיוחדים?

להבין,

חבר הכנסת עפו אגבאריה. חברת הכנסת אורית סטרוק, השאלה שלך ברורה ומובנת. השר ענה. חבר הכנסת עפו אגבאריה. אדוני השר, אני מודה לך. תודה לשואלים, תודה לשר לביטחון פנים, השר יצחק אהרונוביץ. יעלה סגן שר הביטחון, חבר הכנסת דני דנון, וישיב על שאילתה 154, של חבר הכנסת עמר בר-לב. אדוני סגן שר הביטחון יעלה. מיגון לאורך קו הרכבת אשקלון שדרות, חבר הכנסת עמר בר-לב, רשות השאלה שלך. אדוני יפתח לו את המיקרופון. אדוני סגן השר, בקו הרכבת אשקלון אשדוד יש מקטע בלתי ממוגן סמוך לקיבוץ ארז, 3 ק"מ מבית-חנון, שנמצאת ברצועת-עזה כמובן, החשוף לירי נ"ט מהרצועה. רצוני לשאול: 1. מדוע הקו אינו ממוגן? 2. מה ייעשה להגנת הנוסעים? 3. מה היו מסקנות הדיון שנערך בנושא בבסיס רעים בנוכחות ראש הממשלה? תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב. אדוני סגן שר הביטחון ישיב. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בפתח דברי, בהחלט אנחנו רואים הסלמה בדרום בתקופה האחרונה: ירי רקטות וגם ירי תלול-מסלול לעבר ריכוזי אוכלוסין. בהחלט יש הסלמה. אנחנו העברנו את המסרים בצורה מאוד ברורה, בשפה שמבינים במזרח התיכון. בימים האחרונים כבר התחלנו להעביר סדרת שיעורים ממוקדים לפעילי הטרור בעזה, ואנחנו נמשיך בפעילות הזאת ככל שנידרש על מנת להעביר את המסר הברור: אנחנו לא נקבל את הטפטוף הזה של רקטות ולא נתרגל לטפטוף הזה של רקטות לעבר יישובי הדרום, וכבר היום אין דרום ואין מרכז. לגבי שאלתו של חבר הכנסת בר-לב:

קו הרכבת המדובר נפתח אך ורק לפני חודש ימים, ואין הבדל היום בין קו רכבת לבין קו אוטובוס או לקו מוניות שירות. זאת אומרת, אם מחליטים היום למגן את הרכבת, צריך גם להחליט למגן את האוטובוסים, למגן את מוניות השירות, למגן כל דבר שקורה בגזרה הזאת. אבל בעקבות השאילתה שלך ובדיקה שנעשתה במשרד, צה"ל ופיקוד דרום יערכו הערכת מצב בנושא הזה בעוד כמה חודשים, בתוך כמה חודשים, על מנת לתת תשובות לגבי מה עושים. אני חייב לומר שאם תהיה החלטה לשנות את המעטפת הביטחונית, זה לא יהיה רק לרכבת, זה יהיה לרכבת ולאוטובוסים ולכל כלי התחבורה שמתניידים בגזרה הזאת. אנחנו כן מודעים לנושא של ביטחון התושבים. אני רק חייב לומר במאמר מוסגר, שהתושבים חיכו שנים רבות, אני באופן אישי הייתי עד לכמה טקסים של הנחת אבן פינה והנחת עוד אבן פינה, לקו הרכבת המדובר. סוף-סוף הרכבת עובדת, מגיעה. אנחנו גם מקווים שזה יגיע לעוד מקומות, בקו הזה שבין אשקלון לבאר-שבע, ובאמת נוכל להקל על תושבי הדרום. תודה לסגן שר הביטחון. חבר הכנסת עמר בר-לב, שאלה נוספת, ואחריך, חברת הכנסת אורית סטרוק ביקשה שאלה נוספת, גם בנושא הזה.

סגן השר, אני שמח שבעקבות השאילתה שלי תבוצע הערכה נוספת. יחד עם זאת, אני מוכרח לציין, כפי שאנחנו זוכרים, אני מקווה שרובנו זוכרים, לפני כמה שנים נפגע אוטובוס שבו היה תלמיד, ילד צעיר שנהרג בעוטף-עזה, ולאחר מאבק של כמה חודשים סוף-סוף השכילה המדינה באותו זמן כן לשים אבטחה בכל אחד מהאוטובוסים האלה, והמדינה לא הסתתרה מאחורי האמירה שאמרה:

אז עכשיו צריך למגן כל רכב שעובר באזורים האלה. אין ספק שרכבת ישראל שונה מאשר כל רכב שעובר שם. מעבר לזה, 250 מטר מאותו קו חשוף של הרכבת נמצא מוצב צה"ל, והוא ממוגן להפליא. אז אני חושב שבאמת חשוב וראוי למגן את חיילי צה"ל, אבל בואו לא נשכח שמטרתו של צה"ל זה להגן על המדינה. לכן לא נראה לי נכון וחכם, בקו רכבת חדש, כמו שציינת, שהוא מאוד מאוד חשוב לדרום, שיהיה קטע כזה שחשוף לירי ישר-מסלול מעזה. תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב. שאלה נוספת לחברת הכנסת אורית סטרוק. אני עונה להם ביחד, אדוני היושב-ראש?

אדוני יענה לכולם ביחד. אדוני סגן השר, אני נכחתי לפני שמונה שנים וחצי בדיון שהתקיים בוועדת ביקורת המדינה ערב ההתנתקות, ובדיון הזה עלתה בדיוק השאלה שכרגע הציג חבר הכנסת בר-לב. דיברו שם על כך שהמוצבים והמחנות של צה"ל ערוכים כבר להתנתקות בהיבט הזה שהם ממוגנים מפני ירי רקטי, שכבר אז אמרו שהוא צפוי להגיע מרצועת-עזה, שאנחנו נטשנו אותה בהתנתקות, ואילו האזרחים בעוטף-עזה לא ממוגנים. ודיברו על כך שלא יכול להיות שהצבא יהיה מוגן והאזרחים יהיו חשופים. עכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו אז,

לא הכרנו בכלל את המושג עוטף, אם אפשר לתמצת את השאלה. אני אשתדל לתמצת,

אדוני היושב-ראש, זה נושא מאוד חשוב. כי מה שקורה, אנחנו יודעים שמתנהלות כרגע שיחות, שקוראים להן בטעות "שיחות שלום", אני קוראת להן "שיחות נסיגה", ובמסגרת השיחות האלה כל מדינת ישראל, אם חלילה תהיה נסיגה ביהודה ושומרון, תהפוך לעוטף-יהודה-ושומרון. לזה היא תהפוך. והשאלה שלי אליך: אנחנו שומעים שבאשדוד למשל לא יהיו לימודים, כי בתי-ספר, חלקם לא ממוגנים. איך אתם נערכים למקרה שהשיחות האלה,

יניבו נסיגה, איך נערכים למגן את בתי-הספר בכל עוטף-יהודה-ושומרון? איך נערכים למגן את מוסדות הציבור, את בתי האזרחים,

את הרכבות? איך נערכים למגן את נמל התעופה בן-גוריון?

כל מה שנמצא בעוטף-יהודה-ושומרון, איך נערכים למגן אותו מפני מטח הטילים שינחת, לא על הראש שלי אלא בעצם על הראש של כל האזרחים?

השאלה ברורה. למה להוסיף תוספות שלא צריך? אני חושב שזה, אני מאפשר לך,

זו שאלה חשובה. השואל המקורי, פחות זמן ממך. את צריכה להבין שאת צריכה לתמצת. קודם כול את נותנת איזה הסבר, ואחרי זה שאילתה. רבותי, אנחנו ככה נעשה מזה מסטיק אחד גדול. אדוני יכול להשיב. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת בר-לב, למיטב זיכרוני התקרית באוטובוס שציינת הייתה באוטובוס ממוגן. היה שם ירי של טיל שפגע באוטובוס, ופגע באוטובוס ממוגן.

גם הנוכחות של חייל באוטובוס לא הייתה מונעת את הטיל. ורק אחרי שזה קרה סוף-סוף צה"ל הסכים לשים שם נוכחות. אבל גם נוכחות של חייל באוטובוס לא הייתה מונעת את הפגיעה הקשה, מכיוון שזה אירוע טרור קשה. אבל פה אני נוגע בנקודה העיקרית: אסור לנו למגן את עצמנו לדעת. התפיסה, וזה אני גם עונה לך, חברת הכנסת סטרוק שאפשר למגן את כל שטח מדינת ישראל ולשפוך בטון על כל הגגות, והיה לי ויכוח לא קל עם ראשי רשויות, אין סוף. הרי דיברנו על שדרות, אשקלון,

ראשון-לציון, תל-אביב, חיפה. מדינת ישראל נמצאת תחת איום טילים, והתפיסה שאנחנו נמגן את עצמנו לדעת, לפי דעתי היא בלתי נתפסת. יש לזה גם עלויות חברתיות כבדות מאוד. ולכן אני חושב שבמקום לשפוך בטון על גגות מדינת ישראל, אנחנו צריכים אולי לשפוך דברים אחרים בגגות אחרים, ולא ליפול לתפיסה הזאת שאנחנו נמגן בכל מקום. כי כמו שצוין פה, היום אנחנו ממגנים את אשקלון, מחר נמגן את אשדוד, וכמובן, אולי צריך לשנות את התפיסה ולעשות שלום. זה ויכוח שאני מניח שידונו בו פה בכנסת,

גם בעוד כמה חודשים ובעוד כמה שנים. אבל התפיסה שאנחנו נתחיל למגן היום את הרכבות בשדרות וסליחה, נפלו טילים גם בראשון-לציון.

אבל טילים נופלים גם בראשון-לציון, וזה קרה, וגם באזור ירושלים. ולכן לא ירחק היום שיבואו ויגידו: מה קורה עם הרכבת לירושלים ועם הרכבת שנוסעת לחיפה? ולכן אני חושב שבלי קשר למה שעניתי לך על הערכת המצב של פיקוד דרום, בנושא התודעתי, התפיסתי, אנחנו לא צריכים לבוא בגישה שאנחנו צריכים למגן את עצמנו לדעת.

חברת הכנסת סטרוק, אם תהיה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, אז אין עוטף-יהודה-ושומרון: כל שטח מדינת ישראל יהיה בטווח הטילים שביהודה ושומרון, וכבר לא יהיה דבר כזה שייקרא "קו עימות", כי כל שטח מדינת ישראל יהפוך להיות קו עימות.

תודה לסגן שר הביטחון. תודה לשואלים. רבותי, אנחנו עוברים לשאילתה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אבל אני רואה ששר האוצר איננו, ולא סגנו.

רבותי, שאילתה נוספת יש גם לחבר הכנסת יריב לוין. גם היא שאלה שמופנית לשר האוצר. משום מה, כנראה הם יותר מדי עסוקים ואין להם זמן בימי רביעי גם להיות בכנסת. אני חושב שזה חמור מאוד. הדבר הזה, לא יכולים לעבור לסדר-היום.

אני חושב, צורה שמבטאת עד כמה מזלזלים בחברי הכנסת. אני רואה את זה בחומרה רבה, ואני אעביר את הדבר הזה ליושב-ראש הכנסת, גם בעניין הזה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וגם בעניין של חבר הכנסת יריב לוין. אין לי ברירה אלא להמשיך בסדר-היום.

אבל אנחנו לא מאבדים זכותנו לשאול את השאלות. כן, אבל צריך מישהו שישיב. אני לא אעשה מזה פה, אחרת, אני חושב שאת עושה זילות של השאילתה שלך אם אני אאפשר לך לשאול. אין לי שום כוונה,

אני מוכן לענות במקום סגן שר האוצר או שר האוצר.

למען הסר ספק, שנייה. אני אאפשר לך הערה. הערה. אנחנו באמת מנסים להעלות לסדר-היום נושאים כל כך חשובים לחברה הישראלית, ובעיקר לאוכלוסייה המוחלשת בחברה הישראלית. לפחות השאילתה שלי היא לגבי הדיור הציבורי. לא העליתי בדעתי לשאול את השאלה ללא נוכחות שר האוצר. אני רק לא רוצה לוותר על זכותי ועל זכות הציבור לדעת מה תשובת האוצר בנוגע לדיור הציבורי, ולכן אנחנו רוצים לשמור על הזכות שלנו ועל האישור של השאילתה אולי למועד שבו הוא יגיע. תודה לחברת הכנסת אורלי לוי. אני חושב שלא רק השאילתה שלך, אני חושב שגם מה שהתכוון לשאול חבר הכנסת יריב לוין, בנושא של ביטול ההנחה לחצור-הגלילית, היא שאילתה במקומה, ואני חושב שהם היו צריכים להיות פה. אני רואה את זה בחומרה, ואני אעביר את זה ליושב-ראש הכנסת, שיצטרך לעסוק בנושא הזה. זו לא פעם ראשונה ששרים לא מגיעים. אני ממשיך בסדר-היום, רבותי. אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק רשות השידור (תיקון, פטור מאגרה בבתי-חולים), התשע"ג 2013. חבר הכנסת מאיר שטרית. הצעת החוק היא בתמיכת הממשלה, ויש לך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה לומר לכנסת ששותפים להצעת החוק שלי גם חברי הכנסת חמד עמאר, רינה פרנקל, יצחק וקנין היושב-ראש, יפעת קריב ודוד צור, ואני מודה לכולם על כך שהם השתתפו בהצעת החוק הזאת. מה באה לתקן הצעת החוק? על-פי המצב הנוכחי, במצב הנוכחי, כל אדם שיש לו טלוויזיה משלם אגרה לרשות השידור, כדי שלרשות השידור יהיה תקציב אכן לקיים רשת שידור ממלכתית.

כפי שאתם יודעים, שבבתי-חולים נמצאים אנשים חולים שלפעמים מאושפזים בבתי-חולים תקופות ארוכות,

שבועיים, חודש אפילו. והאנשים הללו, רובם הגדול משתמשים ביכולת לשכור מזכיין, מהאדם שמפעיל את זה,

אלה שמפעילים בתי-חולים, טלוויזיה שצמודה למיטה, כדי שהוא יוכל לראות טלוויזיה. הוא שוכב במיטה כל היום,

הוא יכול להסתכל בטלוויזיה לפחות, להעביר ככה את הזמן. ומסתבר שמחייבים על כל טלוויזיה כזו בבית-חולים לשלם 50% מהאגרה, וזה בעיני פשוט לא לעניין. זה נראה לי כמו שוד לאור היום, מכיוון שהאנשים האלה, שהם חולים, הרי משלמים אגרה בבית, אז למה הם צריכים לשלם שוב? למה צריך חלק מהתשלום להיות אגרה?

הרעיון שלי קובע בעצם שהטלוויזיות הללו תהיינה פטורות מאגרה, כי ממילא כל הבעלים שלהן, כמעט רובם ככולם, משלמים אגרה בביתם. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש,

כנראה מונח על שולחן הכנסת די הרבה זמן, לא רק על-ידי, כנראה גם בעבר. אבל הדבר גם עמד לפני בית-המשפט העליון, ואמר בית-המשפט העליון בשנת 2002, בית-המשפט העליון ביקר את המצב המשפטי הקיים ואמר: טוב הייתה עושה רשות השידור לו דאגה להסדרה ישירה של גביית אגרה בגין השכרת מקלטי טלוויזיה למאושפזים בבתי-חולים באמצעות חקיקת משנה. מציאת פתרון בדרך של פרשנות טלאי על גבי טלאי איננה נראית דרך נכונה להסדרת סוגיה זו. בהסדרת הסוגיה מן הראוי כי רשות השידור תיתן את דעתה כי בסופו של עניין האגרה תגולגל על המאושפזים באמצעות דמי השכירות. ולאחרונה גם בית-המשפט המחוזי קבע: טוב יעשה מחוקק המשנה אם יתקין הסדר מתאים לגופים אלה. בהיעדר פטור לחברות מסוגה של הנתבעת, סכומי האגרה מגולגלים על המאושפזים, המשלמים אגרה מלאה גם בביתם.

העניין הזה עלה כבר גם בבית-המשפט העליון וגם בבית-משפט מחוזי, כנראה בעתירה שהוגשה נגד תשלום אגרה, וגם בית-המשפט העליון וגם המחוזי חשבו בדיוק כמו שאני חושב, אני כיוונתי אולי לדעת גדולים, שצריך להסדיר את זה ולפטור אותם מהאגרה הזאת. זה יוזיל את השירות לחולים ששוכרים היום טלוויזיות בבתי-חולים. אני רוצה מראש להגיד תודה לשר התקשורת גלעד ארדן, שתמך בהצעת החוק, וגם לשר האוצר. אני שמח שוועדת השרים אכן אישרה את הצעת החוק, ואני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת ולהעביר אותה להכנה לקריאה ראשונה, לוועדת הכלכלה להערכתי, זו הוועדה הרלוונטית לעניין. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. ישיב שר התקשורת, השר גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בראשית הדברים אני רוצה לברך את חבר הכנסת מאיר שטרית על היוזמה שלו ועל הצעת החוק המבורכת. לפי שאתייחס ספציפית להצעת החוק, אני רוצה להזכיר לכנסת שאכן רשות השידור נמצאת במצב רע. לכולנו חשוב שיהיה שידור ציבורי חזק, איכותי, שאינו תלוי או איננו משתייך לבעלי אינטרסים כלכליים. ולכן, מייד לאחר שקיבלתי את האחריות לביצוע חוק רשות השידור, אני הקמתי ועדה בראשותו של רם לנדס, שבה כמה מומחים בתחום השידורים, הטלוויזיה, חלקם נציגי הממשלה, משרדי הממשלה, כדי להציג מודל לעתיד השידור הציבורי במדינת ישראל, כך שהשידור באמת יצליח יותר, יזכה לצפייה מרובה יותר, ידבר אל הדור הצעיר ויתבצע גם באופן גמיש יותר. כיוון שאנחנו יודעים, מה עם האגרה? אני מגיע, אני מגיע. כיוון שאנחנו יודעים שהסכמי העבודה ברשות השידור, ברשות השידור בהחלט יש עובדים ותיקים, מסורים ומצוינים, אבל יחד עם זאת, כלי תקשורת חייב להיות, בעיקר בעידן התחרות והאינטרנט ועוד ועוד ערוצים, הוא חייב להיות בעל יכולת ניהול וגמישות, רבותי. אדוני השר, רק רגע. אדוני שר התחבורה ישראל כץ, חבר הכנסת רובי ריבלין, אנא מכם, שבו במקומותיכם, זה מפריע לדיון. אדוני יכול להמשיך. תודה. ולכן השאיפה שלי זה להציע לכנסת מודל של שידור ציבורי שעונה באמת על הציפיות, ואפילו הדרישות, משידור ציבורי, אבל עושה את זה באמת במודל היעיל ביותר שניתן לקבל. והיעילות הזאת, כמובן, תוכל להביא לכך שאנחנו נפחית באופן משמעותי את אגרת רשות השידור. יש הרבה מאוד קולות, לצערי, זה דבר פופוליסטי להגיד, שקוראים לממשלה ולי לבטל את אגרת רשות השידור. כמובן, מי כמוני רוצה לבטל באופן כללי את אגרת רשות השידור, אבל אם זה היה כל כך קל, כנראה היו עושים את זה רבים לפני. אבל למה? אני אסביר.

יש לי הצעה, אני מסביר,

לא צריך לבטל את האגרה, צריך לדאוג שהאגרה תלך לשידור הציבורי, ומי שמתיימר להיות,

שיקבל אגרה, אז קודם כול, אני רוצה להציע לחברי הכנסת, כי עולות הרבה הצעות, ואני מנצל את ההזדמנות של הצעת החוק של חבר הכנסת שטרית, שמי שמציע לבטל את אגרת רשות השידור, יאמר באופן מלא, אחראי ושלם אם הצד השני של ביטול האגרה אומר שתקציב המדינה יממן את השידור הציבורי, על חשבון משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה, או שהכוונה היא לבטל לחלוטין שידור ציבורי ולהשאיר את הזירה התקשורתית,

רק רגע, גלעד, אני חייב להפסיק אותך. עליזה בראשי, פעם אחרונה שאני קורא לך. פעם אחרונה שאני אומר לכל מזכירות הסיעות: אני אוציא אתכן בחוץ. אי-אפשר לנהל את הישיבה. אדוני שר התחבורה,

הרעש מגיע מחברי הכנסת, לא מהסיעות.

חבר הכנסת ישראל כץ, אתה עומד פה ומדבר כבר חמש דקות. אני מעיר לך פעם אחר פעם. אי-אפשר לנהל את הישיבה בצורה כזאת. כנראה יש לו דברים חשובים, אדוני. דברים חשובים? שישתו קפה בחוץ.

אתה לא זוכר שכשחבר הכנסת ריבלין היה יושב-ראש, אם היו דברים חשובים, הוא היה מאפשר את,

בוודאי, היינו עושים הפסקה.

אם זה בקשר לנושא.

אף אחד לא שומע אותך. תסלח לי, אף אחד לא שומע אותך.

כאשר מציעים לבטל לחלוטין את אגרת רשות השידור, אז מעבר לעובדה שסגירת רשות השידור משמעותה פיטורים של 2,000 עובדים המפרנסים משפחות, וגם לפצות אותם זה מיליארד, מיליארד וחצי שקלים, וגם זה צריך להיות ממומן ממקור תקציבי כלשהו, אז הצד השני של ביטול אגרת רשות השידור הוא או סגירת השידור הציבורי לחלוטין והשארת הזירה התקשורתית רק לכלי תקשורת פרטיים שממומנים על-ידי בעלי אינטרסים כלכליים,

לחלופין, לממן את השידור הציבורי על-ידי תקציב המדינה,

קיצוץ בתקציב אחר שחשוב לאזרחים. ואני אומר, אז מה אתה מציע? אני לא סיימתי את דברי. ואני אומר: המודל שצריך להיות הוא לא זה ולא זה. המודל הנכון הוא להבריא את רשות השידור, להביא לכך, כפי שאמר חבר הכנסת ריבלין, שהכסף שמשלמים האזרחים ילך באמת לטובת התוכן ולטובת השידורים, ורשות השידור תתנהל בצורה הזולה והיעילה ביותר. כי בזכות ההתקדמות הטכנולוגית ניתן היום לקיים שידור ציבורי בעלויות הרבה יותר נמוכות, שיאפשרו לנו להוריד באופן דרמטי את אגרת רשות השידור. וכאשר זה יקרה, והתשלום יהיה סמלי, והאזרחים יקבלו תמורה בצורה של שידורים ערכיים ואיכותיים ומעניינים שמדברים גם אל הדור הצעיר ואל כלל האוכלוסיות במדינת ישראל, אז אני חושב שהזעקה הציבורית בעניין הזה, המוצדקת, תקבל מענה. באשר להצעת החוק של חבר הכנסת שטרית, אני חושב שהוא צודק בצורה מלאה: יש כאן עוול בכך שאנשים שמשלמים בביתם את אגרת רשות השידור, כאשר הם, לא עלינו, מגיעים לאשפוז בבית-החולים ורוצים להמשיך וליהנות מהשידור הציבורי, לא סביר להטיל עליהם תשלום כפול. לא מדובר הרי בהרחבה של הנושא לבתי-עינוגים או לבתי-קפה או למקומות שמרוויחים כסף מהצפייה בטלוויזיה, אלא למקומות שבהם נכפה על האדם המצב שהוא נמצא בו, הוא לא רצה להתאשפז, אלא מצבו הרפואי חייב אותו לכך. ובסופו של דבר, אם נגבה אגרה גם משם, זה יגולגל עליו, על העלות שהוא משלם על שכירת מכשיר הטלוויזיה, זה יגולגל אליו באופן

ולכן החלטתי לתמוך בהצעה, ואני שמח שהממשלה תמכה,

חבר הכנסת עפו אגבאריה ביקש, אם אדוני מאפשר, אז בבקשה. אני מאפשר לך, חבר הכנסת.

אני הגשתי הצעה והצעתי שאולי אפשר לבטל את זה ואולי אפשר להעלות את גובה האגרה על הטסט של המכוניות, שיש שם רדיו,

יממן. לא הצעתי לבטל לגמרי, הצעתי, קודם כול, הרעיון הזה הוא רעיון שבהחלט יש טעם לדון בו. הוא רעיון מעניין ואני לא פוסל אותו. הוא מחייב תיאום גם עם משרד התחבורה. זו אחת ההצעות שנדונות. עדיין לאזרח כסף זה כסף, אם הוא משלם את זה כאגרה, ברור שזה מודל יעיל יותר, שחוסך עלויות גבייה. אני מבין מה אתה אומר, לכן אני אומר שוב שההצעה הזאת תידון כחלק מהפתרון הכולל לשידור הציבורי העתידי ובשאיפה להוזיל גם את עלויות הגבייה. חוץ מזה, באגרה שמשלמים היום, רבותי, נאמרים פה דברים ענייניים. הוא שואל שאלה עניינית, הוא לא שואל סתם שאלה. משלמים על טלוויזיה שאולי עולה 200 שקל אותו סכום כמו מישהו שיש לו פלזמות, 5 מטר פלזמה. אתה צודק. יותר מצודק חברתית המודל שאתה מדבר עליו. נכון. בכל אופן, אני שמח שהממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק של חבר הכנסת שטרית, ובהתחשב בכך שסוכם בינינו שהמשך הקידום יהיה בהסכמה עם משרדי, וחבר הכנסת שטרית מהנהן בהסכמה, אז אנחנו מצטרפים לבקשתו של חבר הכנסת שטרית לתמוך בהצעה ולהעבירה לוועדת הכלכלה לשם הכנתה לקריאה הראשונה.

תודה לשר התקשורת, חבר הכנסת השר גלעד ארדן. מתנגד לחוק, חבר הכנסת ישראל אייכלר. לרשותך שלוש דקות. אייכלר לא רואה טלוויזיה, הוא רק מופיע בטלוויזיה.

לא רואה.

בכיף.

אולי כבודו לא יתחיל את השעון עד שאני מרים את זה. ואם כבודו יחרוג בעשר שניות, אני אעצור אותך? לא עצרתי אותך מעולם. אדוני יתחיל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אמר שר התקשורת חבר הכנסת גלעד ארדן שישנם אנשים שמציעים לצערו הצעות פופוליסטיות לבטל לגמרי את האגרה לרשות השידור, ותוך כדי דיבור הוא אמר שגם הוא, מי כמוני רוצה לבטל את האגרה הזאת, אבל אם זה היה כל כך קל, היו עושים את זה לפני. אני רוצה להבין, האם השר חושב שגם הוא פופוליסטי כשהוא אומר שהוא רוצה לבטל את האגרה?

אמרתי שפופוליסטי להגיד את זה בלי להגיד או מאיפה זה ימומן או, בסדר. אני מקבל את התיקון שלך, כי אני לא חושב שהדרישה הלגיטימית והצודקת לבטל את האגרה לגמרי זה פופוליסטי. זה באמת צורך שמתבקש משתי סיבות:

כי המדינה לוקחת מספיק מסים מהאזרח ואין שום סיבה לקחת מס נוסף שנקרא "מס אגרה". תקציב המדינה הוא 400 מיליארד שקל. וכשהשר שואל מאיפה ייקחו את הכסף הזה, שזה אגב מיליארד שקל בשנה,

כמי שעוסק קצת בתקשורת, אפשר לעשות את זה ברבע מהמחיר. דומני שאדוני התפרסם בזכות ערוץ 1. מה? דומני שאדוני התפרסם בזכות ערוץ 1. אני אומר. אבל אני כאזרח לא צריך לממן פי-ארבעה ממה שעולה השידור הציבורי. אומר לכבוד השר שאולי אחת מגולות הכותרת של ערוץ 1 כשידור ציבורי, שנתנו לך להיות עם לפיד ועם אמנון דנקנר המנוחים. כן. אני יכול לחתום על מה שאומר לי היושב-ראש הקודם, ועוד משהו, אני חותם על מה שהוא אמר קודם, ששידור ציבורי שמתיימר לייצג את הציבור, לא ראוי לקבל את הכסף הזה אלא שידור ציבורי אמיתי, ושידור ציבורי אמיתי לא יכול להתפאר שפעם אחת היה חרדי אחד שזכה לחשיפה. אני רוצה לומר: במדינת ישראל, אם היה שידור ציבורי שמייצג את הקונסנזוס הלאומי, באמת צריך שידור ציבורי, כי אני יודע את חוליי השידור הלא-הציבורי, הכלכלי והכספי, עם כל המחלות שלו, אבל השידור הציבורי, לדאבוני, נסחף אחרי האווירה הקלוקלת שמגיעה בתקשורת, מנהלת מלחמה, יחד כל כלי התקשורת, בזהות היהודית של מדינת ישראל,

משתתפת במאבק הזה של הרס התא המשפחתי בתוכניות יומיומיות, ואנשים בוכים על זה שהילדים שלהם והבנות שלהם לא מתחתנים כי פוחדים להקים תא משפחתי, בגלל האווירה התקשורתית. אני חוזר ואומר,

אני חושב שרשות השידור היא הטובה שברשתות השידור הקיימות בארץ מבחינה ערכית. אי-אפשר לשפוך את התינוק עם המים. לעומת הערוצים האחרים היא עדיין הכי מאופקת והכי טובה. אבל עדיין, כאשר אני שומע ברדיו, ומעט מאוד, אני לא רואה טלוויזיה, רק מבפנים אומר אקוניס, וזה נכון, אבל כשאנחנו רואים את התוצאות של האווירה המלחמתית,

נגד כל דבר קדוש ויקר בארץ-ישראל, בתקשורת הישראלית, ובכללה רשות השידור, אסור לחייב את האזרח לשלם אגרה. צריך לבטל את האגרה, ויפה שעה אחת קודם.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק רשות השידור (תיקון, פטור מאגרה בבתי-חולים), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת מאיר שטרית ומספר חברי כנסת,

רבותי? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק רשות השידור (תיקון, פטור מאגרה בבתי-חולים), התשע"ג 2013, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. 49 בעד, אחד נמנע.

הצעת החוק נתקבלה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אני מוסיף אותך לפרוטוקול, שהצבעת בעד. הצעת חוק-יסוד: מועד התפטרות נשיא המדינה, שר או חבר הכנסת (תיקוני חקיקה), של חברי הכנסת יריב לוין ומיכל בירן. ינמק חבר הכנסת יריב לוין. הנמקה מהמקום, רבותי. אדוני היושב-ראש,

כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת הצעת חוק-יסוד: מועד התפטרות נשיא המדינה, שר או חבר הכנסת, הצעה שמשותפת לחברת הכנסת מיכל בירן ולי. מוצעים במסגרת ההצעה הזאת כמה תיקונים שנועדו להבהיר את סוגיית הכניסה לתוקף של התפטרויות של נושאי משרה נבחרי ציבור. מוצע לתקן את חוק-יסוד: נשיא המדינה ולקבוע כי התפטרות הנשיא תיכנס לתוקפה מייד לאחר הגשת כתב ההתפטרות, ולא כעבור 48 שעות, כפי שקבוע היום, מוצע לקבוע במפורש בחוק-יסוד: הממשלה ובחוק-יסוד: הכנסת, כי במקרה שבו התפטרות או פיטורים של חבר ממשלה או של חבר כנסת מסתיימים בשבת או ביום מנוחה, תיפסק הכהונה ביום שלאחר מכן.

מוצע לתקן את חוק הכנסת ולקבוע כי יום מנוחה לעניין זה הוא מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט וכי התפטרות או פיטורים שנדחו ליום שאחרי השבת או יום המנוחה ייכנסו לתוקף בשעה 10:00. אני מבקש מהכנסת לאשר את ההצעה בקריאה הטרומית.

תודה לחבר הכנסת יריב לוין. רבותי, ישיב סגן השר אופיר אקוניס.

חושב שאין מה לבזבז את זמנה של הכנסת. הממשלה תומכת.

אם כן, רבותי, הממשלה תומכת בהצעת החוק. אנחנו עוברים להצבעה, רבותי. הצעת חוק-יסוד: מועד התפטרות נשיא המדינה, שר או חבר הכנסת (תיקוני חקיקה) מי בעד, רבותי? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: מועד התפטרות נשיא המדינה,

55 בעד, אחד נמנע. הצעת החוק נתקבלה בקריאה טרומית ותועבר להכנתה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. ועדת הכנסת.

לוועדת הכנסת, שם יוחלט לאיזה ועדה.

יש הסכמה שזה בוועדת הכנסת.

הצעת החוק תועבר לוועדת הכנסת להכנתה לקריאה ראשונה. הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, דחיית מועדים), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת. הנמקה מהמקום. חבר הכנסת יעקב אשר. אני אאפשר גם לך דקה הנמקה מהמקום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להגיש בפני הכנסת את הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, דחיית מועדים), אשר הוגשה על-ידי ועל-ידי חברת הכנסת מירי רגב. הצעת החוק מדברת על כך שמאחר שבימים הקרובים אמור לעבור המועד שבו חייבות להתאגד כל הרשויות המקומיות, ויש רשויות מקומיות שחשופות לסנקציות כאלה ואחרות, ומאחר שיש כמה רשויות שמבקשות להתאגד ועדיין לא קיבלו את האישור לכך, ויש כאלה שמבקשות להיות עצמאיות וגם על כך עדיין מתנהל ויכוח, למשל רשויות חזקות שהיום משק המים שלהן מנוהל היטב ואין שום טעם להעמיס עוד, במיוחד כשאנחנו רוצים גם להוזיל את מחירי המים, אז כדי לאפשר זאת, ולאחר דיון בוועדת הפנים בראשותה של חברת הכנסת מירי רגב, הגשנו את ההצעה הזאת, ואני מבקש מהכנסת לאשר את ההצעה בקריאה טרומית. תודה לחבר הכנסת יעקב אשר. אני אאפשר לחברת הכנסת מירי רגב, יושבת-ראש ועדת הפנים, דקה מהמקום, כיוון שגם את שותפה להצעה. תודה

אני רוצה להודות לשר האוצר, שאילולא הלך אתנו למהלך הזה לא היינו נמצאים ובאים לתת בשורה לאזרחי המדינה, לשר הפנים, שתמך בהצעה הזאת בוועדת שרים לחקיקה, וכמובן לסילבן שלום שר התשתיות. זה מהלך מקדים לביטול תאגידי המים. צריך להבין שבסופו של דבר מחיר המים הוא מחיר תאגידי המים, ולא מחיר המים. ולכן אני מודה קודם כול לשלושת השרים, ובראשם לשר האוצר, ואני מקווה שבמהלך השנה הזאת אנחנו נצליח להביא לביטול תאגידי המים. תודה רבה ליעקב אשר, שותפי לדרך. תודה לחברת הכנסת מירי רגב, יושבת-ראש ועדת הפנים. ישיב שר האנרגיה והמים חבר הכנסת השר סילבן שלום. אדוני השר סילבן שלום. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אני תמיד נהנה, אתה סגן היושב-ראש הכי ותיק,

אנו תומכים בהצעת החוק של חברת הכנסת מירי רגב, שאין ספק שהיא פועלת באופן ראוי ונכון כדי לעשות את הרפורמה הנדרשת בחוק תאגידי המים.

כשנכנסתי לתפקידי, אמרתי שהרפורמה במים צריכה להיות, אדוני השר, ההצעה היא גם של מי שהציג את ההצעה, חבר הכנסת יעקב אשר, וגם של מירי רגב, כדי שלא נפיל מערכו של יעקב וגם לא מכבודה של מירי רגב.

זה לא כתוב לי, אז אני מתנצל בפני חבר הכנסת יעקב אשר. יעקב אשר הוא היוזם וגם מירי רגב, אבל אני שומר על הכבוד של שניכם. זה בסדר. אז מה שנקרא, את מי אני צריך לפטר? תודה, מאיר. אנחנו תומכים בהצעת החוק של חברת הכנסת מירי רגב וחבר הכנסת יעקב אשר. לעשות את הרפורמה הנדרשת במשק המים צריך גם זמן. אני, כשנכנסתי לתפקידי, אמרתי שאני אפעל לעשות רפורמה במשק המים או על-ידי ביטול התאגידים, או ביטול המשמעות של הקמתם. אנחנו כבר התחלנו לפעול בעניין הזה והוזלנו את המים ב-5% לפני פחות מחודש ימים, מ-1בינואר. כמובן יגידו שזו לא הוזלה משמעותית, אבל לאחר שנים שלא הייתה שום הוזלה בתחום המים, התחלנו לסמן את קו המגמה, וקו המגמה הוא הוזלה בתעריפי המים. בכלל, ההוזלה תהיה לאורך כל ממשק הפעילות של המשרד, גם כשנוזיל את החשמל זה ימשיך להוזיל את המים, ואנחנו רוצים לעשות את הרפורמה הזאת. ההצעה הזאת היא הצעה טובה, היא הצעה שאנחנו תמכנו בה בממשלה, ואנחנו תומכים בהצעה הזאת. אני רוצה רק לקרוא באופן טכני, לפי החלטת הוועדה: בכפוף לקידום הצעת חוק ממשלתית שתובא לאישור הכנסת בשבועות הקרובים בהתאם להחלטה בוועדת השרים. שני המציעים הסכימו לנוסח הזה. חבר הכנסת יעקב אשר, הסכמנו

איציק, דווקא אתה? אשר, הסכמנו לזה. ההתניה שתוגש הצעת חוק ממשלתית במקביל להצעה שלכם, וכנראה ימזגו את ההצעות. מקובל עליכם? בדיוק, בדיוק, זאת המגמה, הם הסכימו. הצעת החוק הממשלתית דוחה את המועדים הקבועים בחוק תאגידי מים וביוב בחצי שנה מהמועד הקבוע בחוק היום. שר האוצר דיבר אתי לגבי האפשרות לדחות את המועדים בעוד שישה חודשים, ומובן שגם חברת הכנסת מירי רגב וחבר הכנסת יעקב אשר תומכים בהצעה לאפשר שישה חודשים היום, עם אפשרות של אופציה לשישה חודשים נוספים. בכוונתנו להוסיף הסבר שלפיו יינתן שיקול דעת לשרים, לשר התשתיות ולשר האוצר, לתת דחייה נוספת של חצי שנה במועדים. אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעה, והיא תועבר לדיון בוועדת, הפנים,

היא תעבור לדיון בוועדת הפנים,

לכלכלה.

כמובן, בהמשך החקיקה בהצעת החוק הממשלתית, שכבר כתובה ותובא בקרוב לוועדה. אתה מסכים שההצעה תעבור לוועדת הפנים, כן? כן, כן, אני מסכים שהיא תעבור לוועדת הפנים. אם אף חבר כנסת אחר לא מדבר על ועדת הכלכלה,

ועדת הפנים היא ועדה טובה, ובהסכמת חברי הכנסת אנחנו נעביר את זה לוועדת הפנים. תודה לחבר הכנסת יעקב אשר ולחברת הכנסת מירי רגב, ולשרים שעסקו בזה, שר האוצר, שר הפנים ומשרדי שלי.

תודה לשר האנרגיה והמים, השר סילבן שלום. רבותי, מתנגד להצעת החוק חבר הכנסת באסל גטאס. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני מתנגד להצעת החוק הזאת, כי היא עושה, כבודו לא שמע מה שאני הערתי,

אתה היית מדבר. הערתי את מה שכבודו אמר, אבל השר אמר לי שהוא מסכים שזה יעבור לוועדת הפנים. אני בסך הכול עושה את תפקידי כמו שרצוי ונכון. אדוני, אתה יכול להעיר על כך בזמן שנצביע. הוויכוח הזה לא על, בכנסת, ועדת הכנסת תחליט. אבל זה לא היה על חשבוני, כן? ודאי, אני מאפשר לך שלוש דקות נטו. החוק הזה עושה, ואני רוצה שמירי תשמע, וגם יעקב, כל החברים, אנחנו השתתפנו יחד בהרבה דיונים על העניין הזה, זה עושה מצג שווא, מצג שווא כאילו חצי השנה שניתנה כארכה למיזוג המתוכנן לתאגידים פותרת את הבעיה. והיא לא פותרת את הבעיה. אתה עושה, אתם יודעים שזה לא פותר את הבעיה. זה כמו לתת אקמול, כבוד השר, לחולה קשה. אומנם אני, בסופו של דבר, שישה חודשים יותר טוב מכלום, אבל אנחנו לא מטפלים בשורש הבעיה. שורש הבעיה הוא שבכל נושא משק המים נעשתה רפורמה שלקח הרבה שנים להחליט עליה. נעשה חוק, לקח עשר שנים עד שהתחילו ליישם אותו, ובסוף בחוק ההסדרים, מהדלת האחורית, בעצם רוצים לבטל את הרפורמה בלי לקיים דיון ציבורי, דיון בכנסת, מעמיק, לראות איך מנהלים משק מים. וכל פעם להשתמש במנטרה הזאת שמחיר המים הוא מחיר התאגידים, זה, תסלחו לי על הביטוי, נע בין בורות, אי-ידע ופופוליזם. אין קשר. אני חוזר על זה אלף פעם. לא היה, ואין עד הרגע הזה, קשר בין מחיר המים לבין נושא הקמת התאגידים. מחירי המים נקבעו על-ידי ועדות שונות שמונו, ללא קשר לנושא של התאגידים. ואני אומר לך, חברת הכנסת מירי רגב, מחר בבוקר יבטלו את התאגידים כולם, מחיר המים בישראל לא יוזל. אני ואת מסכימים שמחיר המים יוזל אם יחזור הפיקוח על מחיר המים לכנסת, ואם הוא יגלם בתוכו את העלויות האמיתיות של הפקת המים וחלוקתם, ותו לא. לכן אני מתנגד לחוק. תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה.

אדוני, יש לי הערה. אדוני יעיר את ההערה בסוף ההצבעה. אני יודע מה כבודו רוצה. הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, דחיית מועדים), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי כנסת, רבותי, הצבעה. מי בעד? מי נגד?

טרומית. ההצעה להעביר את הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון,

לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 72 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, ותועבר, לפי מה שכתוב לי בפרוטוקול, לוועדת הכלכלה. אבל אני מבין שהשר ביקש ועדת הפנים. אם כן, רבותי, הצעת, תמיד זה בכלכלה. אתה יודע שזה תמיד בכלכלה. אני אמרתי, חבר הכנסת יצחק הרצוג, לא שמע אותי. רבותי, אתם מדברים. כל אחד מדבר עם עצמו. תשמעו מה שאני אומר. אני אמרתי במפורש: כתוב לי ועדת הכלכלה. יש בקשה של השר לוועדת הפנים.

זה ילך לוועדת הכנסת, ושם יוכרע גורל הצעת החוק. דעתי היא שזה ועדת הכלכלה. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון, מימון בחירות שבוטלו), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת. הנמקה מהמקום. חבר הכנסת משה גפני. אדוני היושב-ראש, לפני למעלה מ-20 שנה אנחנו הגשנו, חבר הכנסת לשעבר חיים רמון ואנוכי, הצעת חוק שעברה, שערעור על בחירות לא יהיה בוועדת הכנסת, כפי שהיה עד אז, אלא זה יהיה בבית-המשפט. מאז לא היה תקדים לכך שבית-המשפט,

אני לא זוכר דבר כזה, קבע שתהיינה בחירות חוזרות בעיר שלמה, גם של הסיעות שהתמודדו בבחירות וגם של ראש הרשות. אנחנו קבענו בהצעת החוק שכדי שתהיינה בחירות חוזרות צריך שתהיה השפעה למה שהתגלה שהוא מזויף, או נעשה שלא על-פי החוק, שתהיה השפעה על תוצאות הבחירות. והנה קרה לאחרונה, חברת הכנסת אורלי לוי. חברת הכנסת אורלי לוי. ממש מול הנואם. אתם מפריעים לו. והנה קרה לאחרונה, הוגש ערעור על הבחירות בעיר בית-שמש. ושם אין השפעה על תוצאת הבחירות, מכיוון שמה שהתגלה, לפי מה שקראתי בעיתונות, אין השפעה על 956 קולות, שהם הפער בין שני המועמדים. אבל בית-המשפט קבע שצריך לעשות בחירות חוזרות בעיר כולה. גם המועמד לראשות העיר וגם הסיעות כולן צריכים להתמודד מחדש בבחירות. ואז התברר לנו, כל מי שדיברתי אתו מבין ראשי הסיעות, שיש לקונה בחוק. פעם ראשונה שיש החלטה של בית-המשפט שהולכים לבחירות חדשות, רגילות. אותן מפלגות שהתמודדו בבחירות הקודמת ואותם מועמדים לראש הרשות מתמודדים, ואין תקציב.

הולכים לבחירות דמוקרטיות ללא תקציב לחלוטין,

אי-אפשר לעשות בחירות במשטר דמוקרטי באופן הזה, ב. יתחילו להיות כאלה דברים שהם בסופו של דבר יובילו לעבירות על החוק. או שיקבלו תרומות שלא כחוק, או שאני לא יודע בדיוק מה יעשו. דיברתי עם כל ראשי הסיעות שהיו באותה עת במליאה, וכולם חתמו על הצעת,

כולם חתמו על הצעת החוק הזאת. יכול להיות שזה לא נוגע לבית-שמש בכלל, מכיוון שמחר מגיש היועץ המשפטי של ראש העיר המכהן ערעור לבית-המשפט העליון. הוא מבקש רשות ערעור, ואז הכול יידון מחדש. אני מעריך, מבחינה משפטית, שבבית-שמש לא תהיינה בחירות חוזרות. אבל מה שקורה עכשיו הוא שהולכות להיות בחירות בנצרת. היועץ המשפטי לממשלה אמר שצריך לעשות שם בחירות חוזרות, כי יש שם פער, כן, עוד כמה מקומות. זאת אומרת, עכשיו נוצרה אווירה של בחירות חוזרות. שם זה פער של תשעה קולות, אז בסדר. יכול להיות שהחוק הזה לא נוגע לבית-שמש, יכול להיות שכן, זה תלוי בהחלטת בית-המשפט. בכל מקרה, אני הכנתי את הצעת החוק הזאת במהירות. אני מבקש את תמיכת הכנסת. אני מודה לוועדת השרים לחקיקה, לשר הפנים גדעון סער, שתמכו בזה, והוא הוביל גם את המהלך של תמיכה בוועדת שרים לחקיקה. כמובן, החוק הזה גם יצטרך להשתנות, כי יש שם סעיפים, האם זה הולך לפי התקציב של,

הסברת את זה היטב. למה להאריך? לכן אני מבקש, זו הנמקה מהמקום. אדוני היושב-ראש, אני מבקש את תמיכת הכנסת. אני מודה לך על ההקשבה. "תוחלת ממושכה מחלה לב". אדוני יעלה וישיב לו, שר הפנים. ישיב השר גדעון סער. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מטרת הצעת החוק לקבוע כללים למימון בחירות כאשר מחליט בית-המשפט לבטל בחירות ברשות מסוימת או לקיים בחירות חוזרות. אין מחלוקת שיש לקונה בחוק. הדברים אינם נוגעים רק לסוגיית בית-שמש, אשר לגביה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון. יש הכרעה בעניין ג'דיידה-מכר, אם אינני טועה, שהתקבלה על-ידי בית-המשפט לפני כמה ימים. עדיין לא הוגש ערעור בעניין הזה, אני לא יודע אם יוגש. יש נושא נוסף, שתלוי ועומד בבית-המשפט המחוזי, בעניין נצרת, שעדיין לא הוכרע שיפוטית אבל הובעה בו עמדת היועץ המשפטי לממשלה שלפי דעתו יש מקום לקיים בחירות חוזרות שם. כלומר, באופן מיידי אנחנו עשויים, או עלולים, תמיד הכול תלוי בנקודת המבט, כי לכל אחד יש עמדות פוליטיות, להיות בתוך תהליכים של מערכות בחירות חוזרות בשלוש רשויות מקומיות. ומכאן, לא רק שיש לקונה שצריך להסדיר אותה, אלא לפי דעתי יש דחיפות בהסדרתה. הנושא הזה נדון בשתי ישיבות של ועדת השרים לחקיקה. בוועדת השרים הראשונה, שהתקיימה ב-12 בינואר, הוחלט שאני אציג בתוך שבוע עקרונות להסדר חקיקתי בסוגיה הזאת. הדיון השני התקיים ביום ראשון השבוע, ב-19 בינואר. העקרונות, כפי שהצגתי לוועדת השרים לחקיקה, שהיו ביסוד החלטת הוועדה לתמוך בהצעת החוק, הם כדלקמן, אני אגיד רק את עיקרי הדברים:

כאשר הבחירות החדשות נערכות בתוך שנה ממועד הבחירות הראשונות יתווסף לסכום המימון הכולל באותה רשות מקומית סכום נוסף של בין 60% ל-70% מהסכום המקורי.

סך כל המימון יהיה סדר-גודל של 170%-160% בסך הכול. התפיסה שאומרת שאין צורך לתקצב באותה מידה את הבחירות החוזרות נובעת מהעבודה שזו מערכת בחירות קצרה יותר. אני מזכיר שעל-פי החוק מערכת בחירות חוזרות מתקיימת בתוך 30 יום, על-פי החלטת שר הפנים, מיום שפסק-הדין שקובע את זה הופך לחלוט,

כאשר הבחירות החדשות נערכות למעלה משנה ממועד הבחירות הראשונות, יתווסף לסכום המימון הכולל באותה רשות מקומית סכום נוסף של 100% הסכום המקורי, כלומר בסך הכול 200% מימון,

כספי המימון ישולמו לאחר הבחירות החדשות ועל-פי תוצאות הבחירות החדשות. דהיינו, אם הייתה ברשות מקומית מסוימת חלוקת מנדטים מסוימת בבחירות שבוטלו על-ידי בית משפט, מה שיקבע את סדרי-הגודל של המימון יהיו תוצאות הבחירות החוזרות, ולא אלה שבוטלו על-ידי בית-המשפט.

איך הם מקבלים מקדמה? איך הם מקבלים מקדמה לעשות בחירות חוזרות?

התוספת תנוע על ציר הזמן על-פי מועד הבחירות ביחס לבחירות המקוריות. הוצעו גם עקרונות נוספים, הנוגעים לבחירות הנערכות בחלק מהקלפיות או לבחירות לראש הרשות בלבד ולא למועצה, וכן לזמן תקופת הבחירות. אני יכול לומר, למשל, שכאשר הבחירות החדשות נערכות רק בחלק מהקלפיות ולא בכל הרשות, תינתן תוספת דומה, אך הסכום הנוסף יהיה יחסית למספר הבוחרים באותן קלפיות. תקופת הבחירות לפי חוק המימון תוארך כך שהיא תכלול גם את התקופה שבין היום שבו הפך פסק-הדין לסופי ועד ליום הבחירות החדשות. בישיבה האחרונה, כמו שאמרתי,

החליטה ועדת השרים לחקיקה לקבל את העקרונות שהצגתי את רובם כאן ולקדם את הצעת החוק האמורה בהסכמתנו, דהיינו בהסכמתי כשר הפנים, תוך תיאום עם משרד המשפטים ובהתאם לאותם עקרונות שציינתי. אם המציעים, שזה חבר הכנסת גפני ואחרים, מקבלים את ההתניות הללו, אז הממשלה תתמוך בהצעת החוק. חבר הכנסת גפני, אני מבין שאתם מסכימים להתניות. אני מסכים להתניות. אני רק מבקש שזה יידון בוועדת הפנים כי, להגיע שם להסכמות, תמיד יכולים להיות שינויים, וממילא סוכם שהעניין מותנה בהסכמת שר הפנים, אבל שר הפנים תמיד מוכן להיות עם אוזן קשבת ולב פתוח. אבל ועדת השרים לחקיקה קבעה מתווה מסוים, שאותו הצגתי.

תודה לשר הפנים, השר גדעון סער.

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון, מימון בחירות שבוטלו), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת. רבותי, הצבעה בקריאה טרומית.

מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון, מימון בחירות שבוטלו), התשע"ד 2014,

בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. עובר לוועדת הפנים. זה רק בוועדת הפנים. בעד, 57, אין מתנגדים ואין נמנעים.

כן, רבותי, הצעת החוק נתקבלה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה ראשונה. ועדת חוקה.

רבותי,

את לא מציעה.

הדמוקרטי: קיומו של פלורליזם ערכי ותרבותי בקרב ציבור האזרחים ואופייה החוזי-וולונטרי של ההתקשרות שבין האזרחים והשלטונות. כל מערכת חוק אשר אינה נותנת ביטוי נאמן לעקרונות אלה מהווה פגיעה מוסרית באושיותיו של משטר זה. על כן, מחייב השכל הישר, וגם הצורך המעשי, את השלטונות שלא לכפות על אזרח כלשהו מעשה הנוגד את ערכיו הבסיסיים ביותר. כפייה שכזו מפרה את העיקרון החוזי-וולונטרי שבהתקשרות האזרח והשלטון והופכת את ההתקשרות הזו לשרירותית. בנסיבותיה של מדינת ישראל, אשר היא מדינה הטרוגנית באופן מיוחד, הן מבחינת הרכבה האתני והדתי והלאומי והן מבחינת המסורת התרבותית והפוליטית המתקיימת בה, יש חשיבות משנה לקיומה של מערכת חוקתית המגינה על הפלורליזם הערכי ועל חופש המצפון והבחירה של כל אזרח. אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר הזה היא סוגיית השירות הצבאי, אשר מהווה בעיה קשה עבור אזרחים רבים מבחינה מצפונית ומבחינה לאומית. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה על בעיה הזו. החוק כיום מכיר באמונה הדתית כסיבה לאי-שירות בצבא. אין שום סיבה שלא תהיה גם הכרה בתשתית ערכית מצפונית כסיבה שלא לשרת ולפטור משירות צבאי. הניסיון של השנים האחרונות הוכיח שבצורה שרירותית וכפייתית לא ניתן לכפות את השירות על אזרחים שחושבים שהם לא רוצים לשרת שירות צבאי, אם מטעמים פציפיסטיים ואם מטעמים עקרוניים, שהם לא רוצים להיות שותפים למאמץ של הכיבוש על עם אחר, לא רוצים לשאת נשק נגד עם אחר ולא רוצים לעמוד במחסומים ולנהל סגרים נגד אוכלוסייה שלמה. אלה ערכים נשגבים ועמדות נשגבות שהחוק חייב לתת עליהם את המענה וחייב להכיר בהם. זה לא רק האמונה הדתית, שאני חושב שזה טוב שמכירים בה כסיבה לאי-שירות צבאי, אלא גם האמונה המצפונית, האמונה הערכית, מערכת הערכים, הם צריכים להיות גם סיבה שכזאת שמאפשרת אי-שירות צבאי. כפי שאמרתי, בשנים האחרונות היו ניסיונות רבים כלפי אנשים רבים, גם יהודים וגם ערבים, לכפות את השירות הצבאי עליהם, וזה לא צלח. האנשים האלה העדיפו להיכנס לכלא פעמים רבות ולהיות נאמנים לאמונתם ולמצפונם. רק לפני כמה חודשים, לאחר שורה של מעצרים שארכו, אדוני היושב-ראש, עשרה חודשים בתקופות שונות, האזרח שהיה אמור להיות חייל נתן בלנק, בסופו של דבר, אחרי עשרה חודשים, קיבל שחרור. מה הועיל החוק? מה הועילה הכפייה? גם הצבא, בסופו של דבר, הגיע למסקנה הזו. לכן חשוב שגם בבית הזה, בפרלמנט, בכנסת, יכירו בסיבה המצפונית כסיבה מוצדקת לאי-שירות בצבא. כיום הצבא מנהל מרדף, אם בכלא ואם מחוץ לכלא, נגד אזרחים רבים, צעירים רבים, מבני העדה הערבית הדרוזית, על מנת לגייס אותם בכוח, בצורה שרירותית. האדם שעלה לכותרות בשבועות האחרונים הוא המוזיקאי המחונן עומר זהראלדין סעד, שהיה בכלא, יצא מהכלא וחוזר לכלא, והוא מבקש לפטור אותו מטעמי מצפון. הוא לא רוצה לשאת נשק נגד בני עמו ולא רוצה לשרת בצבא של כיבוש. לפני כמה ימים אזרח בן עירי, סיף אבו סיף, לאחר מעצרים חוזרים ונשנים, קיבל את השחרור. היום נמצאים בכלא, מבני עירי, מחמוד ג'יהאד סעד, ניזאר אבו חמוד, סאמח נקד. כולם מסרבים לשרת, וטוב שהצבא לא יתעלל בהם וינסה לכפות עליהם דבר שאין להם יכולת לשאת אותו, זאת אומרת לשרת בצבא שהם לא משוכנעים, לא מאמינים, שהם יכולים לשרת בו. אדוני היושב-ראש, זו רשימה חלקית. יש עוד רבים, שלא נמצאים בידי, וגם היריעה קצרה מלהזכיר את כולם, אבל באחוזים רבים, אם לא הרוב, בני העדה הערבית הדרוזית, אינם מקבלים את הכפייה שבשירות הצבאי. אני יודע את מידת הקדושה של הערך של השירות הצבאי. אני חושב שזה לא ערך. הערך של המצפון, הערך של האמונה בשלום גובר על הקונסנזוס הקיים במדינת ישראל, שהופך את השירות הצבאי למין ערך בעצמו, ולא רק זו, אלא גם מנסים לייצר את המשוואה שכאילו השירות הצבאי הוא המפתח לאזרחות שווה, השירות הצבאי הוא התניה על מנת לקבל שירותים, ולקבל זכויות של אזרח. זה דבר שאין לו אח ורע בשום מקום בעולם, להפוך את השירות הצבאי לערך עליון. הערכים העליונים הם האמונה בשלום, הם האמונה במצפון, הם האמונה באי-אלימות, הם האמונה בבן-אדם, בבן-אנוש כבן-אנוש כערך עליון. לכן אני רואה שהצעת החוק בעיקר באה לומר את הדבר הזה: האדם הוא בראש, אמונתו, מצפונו, ערכיו הם בראש, כל עוד הם לא מפרים את זכויותיו של אדם אחר ושל אזרח אחר. על כן, אף שאני מכיר היטב את המפה בכנסת, המפה הפוליטית בכנסת, אני שוב חוזר על מה שפתחתי בו: כבוד גדול הוא לי להיות קולם ולשונם של אותם "לוחמים" נשגבים למען השלום, ולמען חופש המצפון, ולמען ערכי האדם. אני מבקש מהכנסת להצביע בעד הצעת החוק הזאת. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מוחמד ברכה.

סגן שר הביטחון, חבר הכנסת דני דנון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ההצעה המדוברת של חבר הכנסת ברכה היא הצעה שרוצה להוביל לאנרכיה במדינת ישראל. אמרתי סגן שר הביטחון. אם קוראים בתוך הצעתו של חבר הכנסת, הוא בא ואומר שתהיה בחירה: כל מי שרוצה להתגייס יתגייס, ומי שלא רוצה להתגייס, ילך לשופט, יחתום על תצהיר.

חבר הכנסת ברכה, הלוואי שהיינו חיים במדינה בלי אויבים מבפנים, בלי אויבים מבחוץ, בלי סיכונים ביטחוניים, והיינו עושים צבא התנדבותי שכל אחד יבוא לפי רצונו. דרך אגב, זה קיים בכמה מדינות בעולם. אני לא יודע. אני תכף אגע בזה, חבר הכנסת רוזנטל. אני לא יודע אם אתה חי במדינה שלנו, אבל במדינה שלנו יש איומים ביטחוניים, וכדי להגן על תושבי מדינת ישראל, המוסלמים, הנוצרים והיהודים כאחד,

יש צבא הגנה לישראל. מגינים גם עליך. הטילים של ה"חיזבאללה" נופלים גם על הכפרים, על הכפרים המוסלמיים והדרוזיים והנוצריים. ואתם תומכים באנשים האלה שיורים טילים על ישראל. לכן, אדוני היושב-ראש, במישור העקרוני, אני לא יודע מה המניעים שלך. אולי אתה באמת רוצה שתהיה פה אנרכיה, ולא יהיה ביטחון, ולא יהיה צבא, ואז אלה שיורים טילים מה"חמאס" ומה"חיזבאללה" יהיה להם יותר קל. אז זה לא יקרה. לגבי הדאגה שלך לגבי בני המיעוטים,

אני רוצה לומר לאחי הדרוזים, שנתוני הגיוס שלהם עולים, עולים על נתוני הגיוס ביישובים היהודיים. זאת אומרת, בצורה מאוד ברורה. חבר הכנסת, אני אומר לך פה בצורה ברורה. אולי זה מפריע לך, אני לא יודע. אבל אני יודע, תאמין לי שאני יודע. אתה לא יודע את אחוז אלה שהולכים להיות משוגעים, שהולכים להיות חולים על מנת להיפטר מהכפייה, אחוזי הגיוס של אחינו הדרוזים הם מהאחוזים הגבוהים ביותר, והשירות המשמעותי שלהם הוא באחוזים הגבוהים ביותר, וזה קיים היום. אבל בוא נדבר לגבי אחינו הנוצרים שרוצים להתגייס לצבא, ואתה וחבריך מסיתים נגדם, מאיימים עליהם ואומרים: אל תעזו להתגייס. כי הנוצרים לא חלה עליהם חובת הגיוס, הם מתנדבים לצבא. קראתי מה שחברת הכנסת חנין זועבי אומרת עליהם ואת מה שאתה אומר עליהם, ועל האיומים. אפילו שמעתי שאתה אמרת, אולי אני טועה, קראתי בעיתון, שמי שיעז להתגייס לצבא, תהיה עליו קללה ולא יתחתן. אז אולי יש לך יכולות משמעותיות כאלה ואחרות, אני לא שדכן, אבל אני מתעב אותם. אתה מתעב אותם. אז אני גאה בהם, באזרחים הנאמנים למדינת ישראל שבאים ומתגייסים לצבא. בגלל זה אני מתעב אותם.

ואני בא ואומר: אין הבדל בצבא בין נוצרי, צ'רקסי, מוסלמי, יהודים שמתגייסים.

הדרוזית, חבר הכנסת עפו אגבאריה. אני שמח שאתם דואגים לאחינו הדרוזים, אבל תשאלו את עצמכם, תשאלו את עצמכם למה אחוזי הגיוס כל כך גבוהים. למה אתם אולי גאים במח"ט גולני שהוא בן העדה הדרוזית. אתם גם גאים בזה. ולכן, אדוני היושב-ראש, במישור העקרוני, להצעה הזאת אין שום זכות קיום, לצערי,

אולי בעוד עשרות שנים, כשלא יהיה לנו אויבים מבית ומחוץ שיאיימו על מדינת ישראל, אנחנו נוכל להגיע למצב של צבא התנדבותי. אויבים מבית, אני אפנה אותם לכמה כתבי אישום שהוגשו כנגד אזרחי מדינת ישראל, לצערנו, יהודים, מוסלמים ואחרים שפגעו, אפילו היה אחד שהרהיב עוז והלך להילחם בסוריה. יש מקרים כאלה של אויבים מבית, לא הרבה, ואנחנו שמחים.

לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, יבוא יום ואולי נוכל לעבור למודל של צבא התנדבותי. עוד רחוק היום הזה, ובינתיים אני מציע לחבר הכנסת ברכה למתן את ההתבטאויות שלו כלפי אלה שבוחרים כן לשרת את המדינה שבה הם חיים. תודה לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת דני דנון. חבר הכנסת ברכה, יש לך אפשרות עוד שלוש דקות, אם אתה רוצה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התשובה הנלעגת של סגן שר הביטחון, שהוא לוחם חופש ושלום ידוע ומוכר, שמדבר על אחיו הנוצרים, ואחיו הדרוזים, ואחיו הבדואים, זו משפחה,

זו משפחה מאוד מפוקפקת, שדנון נמנה עמה. לא, אני לא נותן לו את הפרס. למה אתם מתנדבים? אנחנו ראינו את האחווה הזאת באחוז האקדמאים הדרוזים, אנחנו ראינו את האחווה הזאת בכמות האדמות שהופקעו ביישובים הדרוזיים. אני לא מחדש לאף אחד שום דבר אם אני אומר שאחוז הפקעות הקרקעות ביישובים הדרוזיים גבוה מאשר בכלל האוכלוסייה הערבית, אחוז האקדמאים בעדה הערבית הדרוזית הוא הנמוך ביותר בקרב כמעט כל האוכלוסיות במדינה. על המצב, על האחווה הזאת, אני אומר לך, הם מוותרים. וההוכחה היא אותה הוכחה של אנשים שמעדיפים להיכנס לכלא ולא להשחית את מצפונם, להשחית את גופם ולא להשחית את מצפונם, ללכת על סעיף 21 ולא להשחית את מצפונם. לכן, תפסיקו עם המדיניות הזאת של הפרד ומשול, של הפטרוניות הנמוכה, שפשוט פסה מכל העולם חוץ מהקולוניה האחרונה, הקולוניאליזם האחרון של דני דנון וביבי נתניהו. תודה רבה, אדוני. אדוני, שלוש דקות. אני אפשרתי לחבר הכנסת להשיב. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, פטור מטעמי מצפון), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת. רבותי, הצבעה בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, פטור מטעמי מצפון), התשע"ג 2013, נתקבלה. 51 מתנגדים, 25 בעד. אם כן, הצעת החוק לא נתקבלה. הצעת חוק בית-המשפט לענייני משפחה (תיקון, בני-זוג מאותו המין), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת.

פואד אומר שהצביע נגד. לפרוטוקול אני אומר את זה, אני לא יכול לשנות את התוצאה.

רבותי, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, נא לנמק את הצעת החוק. ישיב לך, בשם שרת המשפטים, השר אורי אורבך.

אדוני יושב-ראש הישיבה, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שאני מביא בפניכם עכשיו התגלגלה בדיונים ארוכים בוועדת השרים לענייני חקיקה במשך כמה שבועות. היינו מצפים שכשדנים על משהו כל כך הרבה זמן יהיה מדובר באמת בנושא מורכב, בעל היבטים רבים, משמעויות רוחביות, אבל למעשה מדובר בהצעת חוק פשוטה מאוד, ברורה, שנועדה להקל על הציבור ולהקל על המערכת. מה שמבקשת הצעת החוק הזאת להבהיר הוא שלבית-המשפט לענייני משפחה תהיה סמכות גם בסכסוכים בין בני-זוג מאותו המין. בית-המשפט לענייני משפחה הוא בית-המשפט בעל הכלים והמומחיות לדון בסכסוכים שמתרחשים בתוך המשפחה. סכסוכים כאלה, כמו שאנחנו יודעים, הם בעלי מאפיינים ייחודיים, רגישויות מיוחדות, לא כמו סכסוכים "רגילים" בין שני אנשים, שותפים עסקיים שהסתכסכו על כסף. בגלל זה המחוקק העניק לבית-המשפט לענייני משפחה כלים מיוחדים להתמודד עם המורכבות, למשל התמקצעות של השופטים בסוגיות משפחתיות, היכולת לסטות מסדרי הדין הרגילים, האפשרות לנהל דיון בדלתיים סגורות או היכולת להיעזר בשירותי גישור מיוחדים. ואני רוצה לשאול את חברי ועדת השרים לחקיקה, במיוחד את אלה שהתנגדו להצעת החוק הזאת, כי דווקא היו שם גם כאלה שתמכו, כולל למשל שרת המשפטים ציפי לבני, שהצביעה בעד הצעת החוק הזאת: האם כאשר מדובר בבני-זוג מאותו המין שנוצר ביניהם סכסוך במשפחה אין אותן מורכבויות שאנחנו רואים בסכסוכים משפחתיים אחרים? האם לא מדובר בתא משפחתי שמביא אתו מטען מיוחד שמצדיק את הדיון בבית-המשפט הייעודי לענייני משפחה? האם ראוי שנמשיך לראות בהם שני צדדים לאיזשהו חוזה שהסתכסכו? אני לא מצליח להבין, אני משער על מה דנה ועדת השרים לחקיקה כל כך הרבה שבועות. אין דבר פשוט וברור יותר מהחוק הזה. סתם דחו את העניין הזה משבוע לשבוע בגלל המילים הנוראיות "בני-זוג מאותו המין", מילים שנורא מפחידות את הכנסת הזאת. המזל הגדול שלנו, כשבכנסת יש אטימות, לפעמים בורות, לפעמים רשעות, שלמזלנו, הנהלת בתי-המשפט כבר כפרקטיקה מזה שנים מנתבת את רוב הסכסוכים בין בני-זוג מאותו המין ממילא לבית-המשפט לענייני משפחה. ולכן תשאלו: למה אז אני מביא הצעת חוק בעניין? כי אין הלכה מחייבת בנושא על-ידי בית-המשפט העליון, ובהיעדר חקיקה מפורשת אין לנו שום ערובה לכך שבתי-המשפט בעתיד יהיו מחויבים לעיקרון הזה. וכבר נתקלנו, לצערי, כמה פעמים בשנים האחרונות בשופטים שהחליטו שכל עוד העניין הזה לא מוסדר מפורשות בחקיקה, בני-זוג מאותו מין לא יכולים לפנות אל בית-משפט לענייני משפחה. ולא מדובר רק בעניין סמנטי, לפעמים הדברים גם נוגעים לדיני נפשות.

למשל, בית-משפט לענייני משפחה סירב להעניק צו הגנה לאדם על אלימות מצד בן-זוגו בטענה שבני-זוג מאותו מין הם לא משפחה, ולכן בית-משפט לענייני משפחה לא יכול לתת להם צו הגנה בנושא אלימות בתוך המשפחה. אם אתם חושבים שזה מצב ראוי במדינת ישראל, אז בבקשה. הדברים האלה, העליתי אותם כבר בכנסת הקודמת, ומטעם הממשלה השיב כאן השר בני בגין, שדווקא גילה הבנה להצעת החוק.

גם עכשיו משרד המשפטים אמר שהצעת החוק היא הגיונית ונכונה. ההתנגדות נובעת מסיבות שהן לא ענייניות, בדיוק מהטעם שיש פה גורמים מסוימים בקואליציה, ואני יכול לנקוב בשמותיהם של השרים שהתנגדו להצעת החוק הזאת בוועדת השרים לחקיקה: לימור לבנת, גדעון סער, אורי אורבך, יאיר שמיר, אורי אריאל, יצחק אהרונוביץ וסופה לנדבר, והצביעו נגד הצעת החוק הזאת לא מפני שאין בה טעם, לא מפני שהיא לא צודקת, לא מפני שהיא לא הוגנת, פשוט בגלל המסע המכוון הזה נגד המשפחות מאותו המין. ולצערי, אנחנו רואים למה הדברים גורמים.

גם עכשיו אנחנו נמצאים, ואתם יכולים לקרוא על זה בעיתונים, במצב של משפחות מאותו מין שהולכות להליכי פונדקאות כדי לעשות באמת משפחה, להביא ילדים, ותקועות למשל בתאילנד ונמצאות שם כבר שבועות ארוכים, במצוקה לא פשוטה. מי שרוצה להכניס את הראש בחול ולהגיד: אני אגרור אותה ואני אמשוך אותה ואני לא אתן להם בית-משפט ואני לא אתן להם דרכונים, ואני בכלל אתייחס אליהם כאילו הם אוויר והם שקופים, המציאות טופחת על פניו. והמציאות היא שיש אלפי תאים משפחתיים מהסוג הזה, והמשפחות האלה, זוגות עם ילדים ועם הורים, תאים משפחתיים, ילדים הולכים לגנים, ילדים הולכים לבתי-ספר, המשפחות האלה הן עובדה קיימת במדינת ישראל. ולכן צריכה המדינה לתת להם את הערכאה הנכונה להתדיין בה, ולא להתייחס אליהם כאל אזרחים סוג ב' שאפילו בית-משפט לענייני משפחה סוגר את שעריו בפניהם. ולכן אני מבקש ואני קורא לממשלה ולכנסת הזאת לקבל את הצעת החוק. ואני מדגיש: גם כך היום כבר ממילא רוב הסכסוכים בין בני-זוג מאותו המין נדונים בבית-משפט לענייני משפחה. אנחנו פשוט רוצים דרך הצעת החוק הזאת לטפל במקרים הספציפיים שבהם שופטים, בצורה לדעתי לא נכונה, מונעים את הדיון הזה בטענה שבני-זוג מאותו המין הם אינם משפחה. תארו לכם, רבותי חברי הכנסת, חברי וחברותי, מקרה שבו אדם, אישה,

מבקש למשל צו הגנה נגד אלימות של בן-זוג, ובית-המשפט לענייני משפחה זורק אותם ואומר להם אני לא יודע מה: תלכו, אני לא יודע לאן, מה הערכאה שיכולה לטפל בעניין. אני חושב שזה דבר חשוב. אני חושב שצריך להכיר במציאות המשתנה. אני חושב שצריך להתייחס לכולנו כאל אזרחים שווים, ומערכת המשפט צריכה לשים את העיקרון הזה כעיקרון ראשון, שאדם שבא לבית-משפט, דלתות בית-המשפט יהיו פתוחות בפניו ולא יזרקו אותו משם בטענות סרק, שכאן מקבלות גיבוי בגלל מחשבה פוליטית,

אטומה וחשוכה. ולכן אני מבקש לקבל את הצעת החוק הזאת. תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. ישיב, בשם שרת המשפטים, השר אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מדוע אתה חושב, חבר הכנסת הורוביץ, שאתה תומך בהצעת החוק ויוזם אותה בשם אידיאלים ואצלנו זה שיקולים פוליטיים? אני הצבעתי נגד הצעת החוק הזאת משום שאני מתנגד להצעת החוק הזאת. העלית בדעתך שיכול להיות כזה דבר?

רואה את זה לנגד עיני. אנחנו מתנגדים להכרה בבני-זוג מאותו מין כמשפחה. מתנגדים. זה לא חדש לך. אלא מה? כיוון שאת זה אי-אפשר להעביר,

מסיבות פוליטיות, אז אתה מנסה השכם והערב להביא לנו חוקים קטנים כאלה, נורא צודקים, שדה-פקטו יכירו בזוגות חד-מיניים כמשפחה. אנחנו מתנגדים לזה. שלא לדבר על החוק הספציפי הזה, שלא רק אנשים חשוכים כמונו מתנגדים לו אלא גם אנשים יותר נאורים, אפילו מהליכוד, מתנגדים, כי אין צורך. ועכשיו לעוד הערה שהערת עכשיו על מה שקורה בתאילנד, אולי כדאי שגם שר הפנים יקשיב. ברור שיש שם בעיה הומניטרית, שאנשים תקועים בתאילנד ולא יכולים להביא את הילדים שלהם. הבעיה היא לא ממשלת ישראל.

לא לא, יש בעיה הומניטרית.

הבעיה היא בתאילנד. אבל אתם לא רואים את, ההערה של היושב-ראש נכונה. כן כן, זו הערה טכנית,

וממה ששמעתי מהשר השבוע, זאת הערה, הבעיה היא שבתי-המשפט רוצים לקבל שחרור לילד הזה מההורים הביולוגיים שלו, וכנראה שיש בעיה עם הנושא הזה. לא, שחרור מהאימהות שנשאו אותם ברחמן. ההורים הביולוגיים שלהם זה האימא. זה לא ההורים הביולוגיים. לא ההורים הביולוגיים. עכשיו תגיד לי, חבר הכנסת ניצן הורוביץ: בוא נגיד יפתרו את זה כי הם ההורים הביולוגיים, הם האבות. אתה לא רואה את הבעיה המוסרית, שבתאילנד יש 50 60 נשים הכי עניות בעולם, שהן תעשיית הילדים של הזוגות החד-מיניים? אתה לא רואה בעיה מוסרית? וכשהם עובדים זרים פתאום אתה לא רואה את זה. אני רואה בזה בעיה מוסרית.

הפונדקאות זה דיון גדול ושלם, מתי כן, מתי לא, באיזה מקרים חריגים. אבל פה, אי-אפשר בארץ, נוסעים לתאילנד, לא לניו-יורק, לא ללונדון ופריז, נוסעים לתאילנד ולאוקראינה ולמקומות של הנשים הכי מסכנות בעולם, ואז באים לשר הפנים של ישראל ואומרים: רחמונס, עכשיו לתקוע אותנו עם הילדים שלנו? אז יש רחמונס בישראל ובסוף זה ייפתר, כי הם ההורים הביולוגיים והיא בסך הכול תאילנדית. וגם אלה, מה הם מבינים התאילנדים? בתאילנד כולם שם עובדים זרים בכלל. תאילנד מלאה עובדים זרים. אתה בא אלי בטענה?

אני בא אליך בטענות, משום שהצדיקות שלכם תמיד באה בשם איזה קטע נורא צודק. אתה נגד העובדים הזרים, מה קשור העובדים הזרים? אני מסביר לך שהיחס של אלה שנוסעים לתאילנד, אבל מה קשור, אני טוען את טענותי. הן לא קשורות לשום דבר,

עברתי באזור, נכנסתי ואני טוען טענות לא קשורות. אבל מה הקשר לזוגות מאותו מין? אני אגיד לך מה הקשר. אני אגיד לכם בדיוק מה הקשר. חבר הכנסת יוגב, גם כשזה מוצא חן בעיניך,

הקשר הוא שהמוסריות שלכם היא מאוד צרה ומצומצמת.

הולכים לעשות מעשה בלי לראות מראש את הבעייתיות, אחר כך מתייחסים לתאילנדים של תאילנד, לא לעובדים הזרים פה, כעם של עובדים זרים. זאת אומרת, מה הם בסך הכול? רחמים להשכרה. רחם ושעשועים. הם יחזיקו לנו את הילד, את הילדה, כמובן אנחנו ההורים הביולוגיים, תשעה חודשים, ניתן להם 200,000, 300,000 שקל, ושר הפנים של ישראל יהיה בסדר. אבל אז פתאום מסתבר שהתאילנדים בממשלת תאילנד הם לא רק עם של עובדים זרים, יש להם ערכים. הייתם מאמינים? בתאילנד שבאסיה יש להם ערכים. זה מה שמטריד אותך? ממשלת תאילנד אומרת: רגע, בעיה. גם לאימא, זאת שבהיריון, אומנם היא רק תעשייה, אבל יש לה גם זיקה מסוימת, לכאורה, לילד שהיא החזיקה תשעה חודשים. אני יודע, זה שטויות.

הם צריכים לספק לנו את הילדים. זאת לא בעיה מוסרית? באבו-אבו-אבוה בעיה מוסרית. אבל יפתרו את זה, זו עובדה קיימת. באבו-אבוה, אני אצטט אותך בוועדה לעובדים זרים. אני אזמין אותך כדי שתגיד את הדברים האלה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, תכף תוכל לנמק,

היום אתה לא במיטבך.

העובדים הזרים,

שמגיעים לארץ באופן חוקי,

אז אתה נורא מתחשב בהם. הם שקופים בעיניך. תמיד הם שקופים בעיניך. חבר הכנסת הורוביץ. תסלח לי שאני משסע את ההפרעה שלך. העובדים הזרים החוקיים במדינת ישראל,

הסיעוד, העובדים החוקיים שעוזרים לזקנים שלנו, ואני נתקל בעניין הזה יום-יום,

חלקם

על בני-זוג בני אותו מין.

ועברו על החוק,

אחר כך למבקשי מקלט. זה ויכוח

ולכן הממשלה מתנגדת, קוראת לכם להתנגד, ובא לציון גואל. תודה לשר אורי אורבך. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, לרשותך שלוש דקות נוספות. אני רוצה להגיד לכנסת שאני מודה באשמה, השר אורי אורבך.

אני רוצה הכרה ממש, כפי שאתה רוצה הכרה בתא המשפחתי שלך. לא יעלה על הדעת שיבוא פה מישהו ויגיד: אני רואה בך אזרח סוג ב', ילדיך לא צריכים ללכת למוסד, חבר הכנסת הורוביץ,

כי מה שהיה פה לפני 30 שנה, הרי אנחנו היום,

היינו משתנים. זה תהליך חברתי שהוא או תופס,

חבר הכנסת ריבלין, אני מסכים, אבל מה זה תהליך? כמה אפשר עוד לחכות? יש אלפי משפחות כאלה. והרי אמר פה אורי אורבך: הרעיון, הטעם להתנגדות, הוא עצם ההכרה או האי-הכרה בתא משפחתי של בני-זוג מאותו מין.

הוא גם לא ניסה לעטוף את זה. ואני שואל: היעלה על הדעת דבר כזה שאני אבוא לאורי אורבך ואני אגיד לו: אני לא מכיר בנישואים שלך עם אשתך, אני לא מכיר בילדים שלך, אני אזלזל בך ובמשפחה שלך, אני אכנה אותם בשמות, אני אגיד שאני לא רוצה לתת להם מסמכים, אני אגיד שיש בתי-משפט מסוימים שלא מקבלים אותם? איזה מין דבר זה? אלה דברים שלא יכולים להתקבל במדינה דמוקרטית. ועכשיו, לכמה הערות שהוא העיר, הוא פשוט לא מכיר את המצב. קודם כול אני רוצה להגיד לך שהפונדקאות הזאת, שתיארת אותה בצבעים כל כך נוראיים, מותרת לפי החוק הישראלי בישראל. מותרת. יש זוגות בישראל שעושים הליך פונדקאות. אם יש לך כזאת בעיה מוסרית עם אישה, ואיך אמרת? רחם והלידה, אז תשנה את החוק. לא רק זאת, אלא שרת הבריאות, שיושבת לידך, גם מתכוונת, וכך היא הצהירה, להרחיב את החוק, היא הודיעה על כך במסיבת עיתונאים, כדי שגם זוגות מאותו מין יוכלו לעשות את תהליך הפונדקאות בישראל. אלא מה? כל עוד זה לא קיים הם נאלצים לנסוע לחו"ל.

ידידי השר אורי אורבך, כדאי שתקשיב, כי אני הקשבתי לדבריך בקשב: זה לא רק בתאילנד, הם עושים את זה גם בארצות-הברית, והם עושים את זה בהודו, והם עושים במדינות אחרות שבהן זה מותר, וגם עושים את זה בישראל. אז מספיק עם השקר הזה. אתה פשוט עמדת כאן והטעית את הכנסת במצח נחושה. פתאום זכויות התאילנדים או התאילנדיות לנגד עיניך. אני לא ראית אותך בוועדה לעובדים זרים שמדברת על הדבר הזה. אני לא ראית אותך בדיון על אנשים שאנחנו מדברים על הזכויות שלהם כאן בישראל, שהם עובדים עבורנו ובונים את הארץ הזאת. אז אל תטיף לי מוסר על זכויות התאילנדים, וחבל שגררת אותנו למקום הזה. הצעת החוק הזאת, ואני אגיד לך למה היא נחוצה, כי גם משרד המשפטים, בדיון בוועדת שרים לחקיקה, אמר שהיא נחוצה,

הצעת החוק הזאת נחוצה, כי יש מקרים, ואני נתתי לכם את הדוגמאות, שבהם,

היו שופטים שחסמו את העניין, כי אין חקיקה מפורשת. לכן גם במשרד המשפטים הסכימו אתי שרצוי שתהיה חקיקה משותפת, שתושג ודאות במערכת. לכן זוג שמגיע לא יוכל להגיד שזה רולטה, יקבלו אותי או לא יקבלו אותי. זה הדין. גם ההכרה, אורי אורבך, בוא תבוא בדרך המלך, לא בחוקי צד. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאני אמרתי כאן, והיא תבוא, ובקרוב. תודה לחבר הכנסת ניצן

חברי הכנסת, אני עובר להצבעה. הצעת חוק בית-המשפט לענייני משפחה (תיקון, בני-זוג מאותו המין), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת. קריאה טרומית, מי בעד? מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק בית-המשפט לענייני משפחה (תיקון, בני-זוג מאותו המין), התשע"ג 2013, נתקבלה. 42 מתנגדים, 17 בעד, אחד נמנע. רבותי, הצעת החוק לא נתקבלה. הצעת חוק תרופות חינם לניצולי שואה, התשע"ג 2013, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת. להצעה זאת יש הצעת חוק מוצמדת של חברי הכנסת דב חנין ואלעזר שטרן. אני מבין שלא תהיה, תשובה והצבעה במועד אחר. תשובה והצבעה במועד אחר.

אמרתי מה שמתחייב. אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת שאני מביא בפניכם מציעה דבר שבעיני הוא מחויב המציאות, ולמעשה אני לא מבין איך הוא לא קרה עד היום. בישראל חיים היום בינינו פחות מ-200,000 ניצולי השואה. הצרכים הגוברים של ניצולי השואה עם ההזדקנות, עם הגיל, מביאים גם לכך שהאוכלוסייה הזאת, הקבוצה הזאת של הניצולים, מתקשה לשרוד באופן כלכלי כספי. אני מכיר אישית, כולל אנשים שלא רחוקים ממני משפחתית, אנשים שחושבים חמש ושש פעמים לפני שהם קונים תרופה, וגם אנשים, אדוני היושב-ראש, שמתלבטים בין אוכל לבין תרופה. גם זה אני מכיר, ובאופן אישי, ונפגשתי עם אחד כזה לפני שבוע. לפי הנתונים שהציגה לא מזמן הקרן לרווחת ניצולי השואה בישראל, יש לנו שנים ספורות, משהו כמו חמש שנים, שזה חלון ההזדמנויות האחרון שמאפשר לנו לעשות מאמץ לאומי כלפי אוכלוסיית ניצולי השואה בישראל. לפי נתוני הקרן בשנה האחרונה, תשמע את זה, אדוני היושב-ראש, אני באמת לא ידעתי את זה, אני מסכים לכל מה שאתה אומר, מילה במילה. האמן לי, אני מכיר את זה טוב. לא, עכשיו תשמע. אחד מכל שמונה מניצולי השואה ויתר על תרופות כי לא היה לו מספיק כסף. כמו כן, אחד מכל חמישה מניצולי השואה ויתר על מזון או על סוג מזון מסוים בגלל מצב כלכלי. מה שאנחנו מבקשים כאן, במסגרת הצעת החוק הזאת, בדיוק מבטא את המאמץ הלאומי שאנחנו צריכים לעשות כלפי האנשים האלה, שעברו באמת את הזוועות הנוראות ביותר. פה עמדנו אתמול,

שורה של חברי כנסת, היה דיון מאוד מרגש, וחברי הכנסת מכל הסיעות סיפרו והביאו את הדברים, ואני אומר שצריך גם לדאוג ישירות לאנשים שהם עצמם סבלו מהנאצים. לפי המצב החוקי היום, ניצולי השואה שהוכרו כנכים ומקבלים תגמולים ממשרד האוצר לא זכאים לתרופות שלא נכללות בסל הבריאות, אפילו אם התרופות האלה דרושות לטיפול בנכותם. כמו כן, הם לא זכאים להנחה או פטור על תרופות שכלולות בסל הבריאות אם התרופות האלה לא מיועדות ספציפית לנכות שבגינה הם זכאים לתגמולים. זאת אומרת, המצב הוא, במילים פשוטות, שיש הרבה ניצולי שואה שמוציאים הון תועפות על תרופות, ופשוט לפעמים מוותרים על אוכל בגלל זה. המצב הזה, בעיני, הוא בלתי נסבל, ניצולי שואה שהנכות שלהם הוכרה על-ידי המדינה, והם לא מקבלים את הטיפול שמגיע להם. ואין לי ברירה, ואין מנוס מלקבוע שהמדינה מתעלמת מהחובה המוסרית שלה כלפי הניצולים,

בשנים האחרונות שנותרו להם, לקבל פטור על כלל התרופות שהם נאלצים לצרוך בגלל הטיפול במחלות השונות. אני רוצה להדגיש כאן נקודה שעלתה, וגם נשאלתי לגביה לא מעט. נשאלתי, מה לגבי זקנים "רגילים"? למה ניצולי השואה, אנחנו נותנים להם כאן, או רוצים לתת להם, איזו העדפה שאין לזקנים רגילים שסובלים ממחלות? יש מצב מיוחד, ואנחנו כבר יודעים אותו מבחינה מחקרית ומהניסיון בשטח הרבה שנים, שאצל ניצולי השואה, כמעט אצל כולם, יש גם מצבים נפשיים שכרוכים במצבים הפיזיים. יש מצוקה וסבל שהם ייחודיים לאוכלוסייה הזאת, יש אוכלוסייה מאוד גדולה שבמשך שנים, על הרקע הזה של השואה, התעלמו ממנה. יש שם מצב מיוחד. אנחנו חלילה לא רוצים להפלות זקנים רגילים, בעיני כולם שווים, ובזקן חולה צריך לטפל. אבל צריך להבין שאצל ניצולי השואה יש מצב מיוחד. התחלואה באופן כללי יותר גבוהה, צריכת התרופות יותר גבוהה. יש כאן בעיה שנדרש לה מענה. והאנשים האלה בדרך כלל גם סוחבים את הדברים האלה הרבה יותר שנים,

מהקבוצה הרגילה של בני אותו גיל. אצלם זה התחיל הרבה יותר מוקדם. לכן גם האפשרות של האנשים האלה לאורך חייהם לבנות מסגרת משפחתית יציבה, לעבוד, לצבור חסכונות, הדברים האלה אצל חלקם לא היו. ואנחנו לכן צריכים להגיד, אני אומר את זה מכאן לאנשים ששואלים אותי,

למה לא אומרים תרופות חינם לכל הזקנים? הלוואי שהיו תרופות חינם, אני בכלל חושב שתרופות חינם צריך לתת לכולם, זה מצרך בסיסי. אבל היות שיש לנו כאן אוכלוסייה מיוחדת, עבורם הממשלה גם קיבלה. נכון. צודק חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני רוצה גם להגיד לך בהזדמנות הזאת תודה על מה שאתה עושה בעניין הזה.

אני חושב שאתה עושה עבודה חשובה מאוד, ואתה צודק, ממשלת ישראל, אני לא בא להתחשבן פה על הכסף, אבל בכל זאת, לאורך השנים מדינת ישראל קיבלה הרבה מאוד כסף מגרמניה כדי לטפל באנשים האלה. חלק הגיע לאנשים, אבל חלק לא. ולכן, לא גוזלים כאן ולא לוקחים כאן מאף אחד. זה בחלקו כסף שהיה מיועד לתת להם איכות חיים.

כשאני מדבר על איכות חיים, אתם צריכים להבין שבשנות ה-60-50, כשבאו אנשים, שלחו אותם לבתי-חולים לחולי נפש. לא היה מענה לדברים האלה. אנשים החזיקו טראומות בלב. יש מקרים של פוסט-טראומה קשים ביותר, שאנשים סחבו שנים בלי שום טיפול.

סיפורים יוצאים, ואנחנו מבינים את הדברים, אבל הרבה מאוד שנים לא היה מענה. לכן הצעת החוק הזאת היא צודקת, היא הגיונית, היא לא מקפחת שום זקן,

היא נותנת מענה לאוכלוסייה ייחודית עם צרכים מיוחדים. אני גם רוצה להגיד שמבחינת הכסף שאנחנו מבקשים בהצעת החוק הזאת אין כאן כמעט נטל על תקציב המדינה. לא מדובר בהרבה אנשים, לא נשאר להם, לצערי, הרבה זמן להיות אתנו. לכן אני אומר, כל עוד הם אתנו, ואני מאחל להם כמה שיותר, וחיים טובים, צריך לתת להם את מה שמגיע להם פה. מדובר בתרופות על-פי מרשם, הם לא נוסעים לנופש בקריביים. זה אנשים זקנים,

נכים, שהנכות שלהם הוכרה על-ידי משרד האוצר, שלא מקבלים את התרופות שהם צריכים, כי אין להם כסף. כי חלק מהאנשים האלה אף פעם לא היו יכולים לעבוד. צריך גם להגיד את האמת, אלה אנשים מסכנים. אנחנו צריכים לעזור להם.

אני חוזר בי מהמילה מסכנים. הם לא אנשים מסכנים, הם בני-אדם, והמינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לעזור להם.

פה צריך תהליך, ואנחנו נעזור לך. תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין לנמק הצעה שהוצמדה להצעה הקודמת, של חבר הכנסת הורוביץ: הצעת חוק תרופות חינם לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשע"ג 2013. תשובה והצבעה במועד אחר. כולי תקווה, כפי שהעיר חבר הכנסת ריבלין, שהזמן הזה ינוצל על מנת שהחוקים האלה לא רק יושמעו בכנסת אלא יובאו לשלוש קריאות בהקדם.

אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, ברשותך, אני רוצה לפתוח קודם כול בתודה לשר האוצר וליושב-ראש הקואליציה. מה שמגיע, אני רוצה לומר, אדוני שר האוצר, שאתמול בדיון כאן, בדיון המיוחד ליום השואה הבין-לאומי, חבר הכנסת דב חנין, בהגינותו, גם לא רק בפניך אלא בהיעדרך שיבח אותך על החלטות מסוימות בנושא, בהחלט. אז אני מודה פעמיים: גם על הדברים שנעשים וגם על הנכונות שלכם, יחד עם יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת לוין, לאפשר לנו לא להצביע על החוק הזה. איננו מעוניינים לייצר פה מצב של מי בעד ומי נגד, אנחנו רוצים לייצר דיאלוג, חשיבה משותפת, הידברות, כדי לשפר את המצב. כבר עתה עשית מהלך, אדוני שר האוצר, עם ההחלטה להקצות 33 מיליון שקלים לטובת תרופות לניצולי שואה. זה מהלך שאנחנו מברכים עליו, ויותר חשוב מזה שאנחנו מברכים על כך, ניצולי השואה, שהיו כאן אתמול בכנסת ביום השואה במאותיהם, מרגישים את השינויים האלה ומברכים עליהם, וראוי שהדברים יגיעו גם לאוזניך. עמיתי חברי הכנסת, הסוגיה של חבר הכנסת הורוביץ ושלי, אני מציע פה הצעה שהיא הצעה שלנו, ראשי השדולה. אנחנו עובדים בנושא הזה יחד, חברי חבר הכנסת שטרן וחברתי חברת הכנסת יפעת קריב. ההצעה הזאת עוסקת בסוגיה מאוד כאובה שהגיע הזמן לתת לה פתרון. אנחנו מדברים על אנשים שמדינת ישראל הכירה בהם כנכים, כנכי שואה, ונותנת להם אגב גם הכרה וגם סוג מסוים של מענה. אבל דווקא ההיבט של זכאותם לתרופות איננו מוסדר, והגיע הזמן להסדיר אותו. אנחנו לא מדברים על איזו הטבה שאיננה ניתנת למדידה כספית. אנחנו מדברים על אותן תרופות שאנשים ממילא צריכים. הם צריכים אותן כי הם מוכרים כנכים מכוח היותם נפגעים, שורדים וניצולים של השואה.

עמיתי חברי הכנסת, אני מקווה, כמו שאמר היושב-ראש, שבאמת בעקבות העלאת הצעת החוק כאן אנחנו נמשיך בהידברות עניינית עם משרד האוצר ועם רשויות המדינה האחרות ומשרד הבריאות כדי להגיע כאן לפתרון מוסכם. אני רוצה רק להתייחס לנקודה נוספת, שגם היא עלתה בדיון הציבורי סביב הסוגיה הזאת של תרופות חינם לניצולי שואה, ואני אעשה את זה מאוד בקיצור. עלתה טענה: מה קורה עם קשישים אחרים? למה להם לא נותנים? אני אומר את גישתי האישית: אני הייתי רוצה שלכל קשיש במדינת ישראל יהיו תרופות חינם. אני בעד זה, והייתי רוצה להתקדם למקום הזה. אבל בואו נתחיל להתקדם למקום הראוי הזה והנכון הזה עם אותם אלה שברור לנו שלהם אנחנו חייבים לתת מענה, אנשים שהוכרו כנכים, שהוכרו כנכים בעטייה של השואה, בעטייה של הזוועה ההיסטורית האיומה הזאת. נתחיל להתקדם צעד ראשון קדימה, והלוואי שנמשיך להתקדם צעדים נוספים בעתיד.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. כאמור, על שני החוקים, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו מזמינים את חבר הכנסת שאול מופז לנמק את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, השתתפות בשכר לימוד), התשע"ד 2013, של חברי הכנסת שאול מופז וישראל חסון. בבקשה, אדוני. המשיב הוא סגן שר הביטחון. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני עומד כאן כחייל ומפקד במילואים, וראיתי לנגד עיני מחזורי חיילים מתגייסים ונותנים את כל נשמתם למען המדינה ומשתחררים. פגשתי אותם שוב ושוב כשבאו למילואים, כשהמשיכו לשאת את התרמיל ואת האלונקה בכל רגע שנדרשו לכך. אין ספק, בעבור רבים מהם השירות הצבאי לא היה קל, אבל מהמפגשים אתם אני לומד בכל פעם מחדש כמה האזרחות קשה להם אפילו יותר מהשירות, כמה מכשולים מערימים בפניהם ועד כמה קשה להם בצעדיהם הראשונים בחיים האזרחיים. שמעתי אותם מספרים על המשוכות שממתינות להם בפתיחת מסלול חייהם ועל כך שבמדינה הזאת ישנה חובה להתגייס אך אין כל זכות בצדה, אין הכרת תודה ואין הערכה. הצעת החוק המובאת בפניכם היום מבקשת להעניק זכות בצד החובה ולממן את שנת הלימודים האקדמית הראשונה של המשתחררים מצה"ל ובוגרי שירות לאומי מלא. הכוונה היא למענק מלגה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי שנתי לאותם צעירים שתרמו את שנותיהם היפות, את כושרם וכישוריהם למדינה ולביטחונה, ולעתים בחירוף נפש. מעבר לאחריות שצעד זה מיישם כלפי דור העתיד, יש בו תועלת גדולה לאין שיעור. מדובר בהשקעה לטווח ארוך שחוזרת בריבית דריבית ובכמה מישורים: בפיתוח והעצמה של המשק, במניעה של בריחת מוחות, בעידוד גיוס ושירות לאומי, בצמצום משמעותי של הפערים החברתיים במדינה, ועוד נושאים רבים בצד התרומה למדינת ישראל. אוסיף ואומר, אדוני היושב-ראש, שזאת תעודת עניות למדינה שלוחמיה, מיטב בניה ובנותיה, נאלצים לוותר על חלום אישי ועל מימוש עצמי. חמורה עוד יותר העובדה שחלקם לא מוצאים כאן תקווה, לא מוצאים כאן תקווה במדינת ישראל ואינם רואים ברירה אחרת אלא לעזוב את הבית ולרעות בשדות זרים. אם כאן אין להם עתיד, הם אומרים לעצמם, אולי שם יהיה. חברי חברי הכנסת, החוק הקיים מעניק שכר לימוד לשנה למי שלומד בפריפריה בלבד. מדובר באחוז קטן ממי ששירת, אחוז קטן מאוד מהמשרתים בצה"ל. החוב הציבורי שלנו הוא למשתחררים באשר הם ולבוגרי שירות לאומי מכל רחבי הארץ. ודאי לא אפתיע אתכם כשאומר שבכל עיר במדינת ישראל ישנם צעירים שידם אינה משגת. זו אחריותנו לתת יד לבוגרי היחידות הקרביות, לבוגרי הסיירות, ללוחמי האוויר,

החי"ר והשריון, אנשי המערך הלוחם ותומכי הלחימה המסורים אשר פושטים מדים ומבקשים לפלס להם דרך בחיים, זו אחריותנו לעמוד לצדם של המשרתים בשירות הלאומי, אלה שבחרו לתרום לחברה בעשייה חשובה, בעבודה בבתי-חולים, במתן יד תומכת לקשישים, נכים ועוד. בעבור הצעירים האלה שכר הלימוד באוניברסיטאות אינו סכום של מה בכך, ודאי שלא למי שהרוויח בזיעת אפו כ-600 שקלים בחודש. אני מכיר רבים מהם. לחלקם ההורים יכלו לסייע, רבים עוד יותר, אין מי שיפתח את הכיס בעבורם ואין מי שישלם בשבילם אפילו חודש אחד של לימודים. הכרת התודה בעבורם היא הזדמנות להצלחה. אם נושיט יד לכל אחד מהם במדרגה הזאת, הוא יתפוס את מקומו ויוביל. חשוב שנבין: המענק הזה הוא למען הצעירים, אך מי שירוויח ממנו לא פחות זה אנחנו, כולנו, במחשבה צלולה על עתידה של החברה הישראלית. הצעירים הללו יהיו המדענים והתעשיינים של המחר, שיוציאו מידיהם המצאות ופיתוחים ויניעו את גלגלי הייצור. הם בפירוש ניצוצות האור, הם החלומות שלנו לעתיד טוב יותר, בטוח ואיכותי יותר, אבל אנחנו שכחנו אותם, שכחנו שהם מילאו את חובתם ושכחנו כמה אנחנו חבים להם. וכל מה שאני מבקש מכם הוא להגדיל את סיכויו של חייל משוחרר או של בוגר שירות לאומי ללמוד לימודים אקדמיים, במיוחד כאשר מדובר בצעירים וצעירות שמשתייכים לשכבות החלשות בחברה הישראלית ומתקשים, או במקרים רבים אינם מסוגלים, לעמוד בעלות המימון של לימודים להשכלה גבוהה. אני מבקש זאת מכם מתוך אמונה שלא לעולם חוסן, שלא נוכל להמשיך לדרוש בלי לתגמל, בלי לעודד ובלי להכיר תודה.

גם מתוך הבנה כלכלית צרופה שמענק כזה, שכביכול נוגס בתקציב המדינה, בסופו של דבר הוא השקעה לטווח ארוך, ובסופו של דבר, וכבר בעתיד הקרוב, יניב רווחים לחוסנה של מדינת ישראל. אוסיף ואומר שהצעות חוק דומות בעיקרן כבר הונחו על שולחן הכנסת, אבל משום מה הן הוסרו מסדר-היום. הבטחות כאלה ניתנו בעבר, ואני חייב לצטט פה חלק מחברי הכנסת שנמצאים כאן, באולם, והם היום בקואליציה בתפקידים מאוד בכירים, ואומר שלפני הבחירות ב-2009 התכנסו צעירי הליכוד, בהם אתה, ידידי סגן שר הביטחון, ויריב לוין, יושב-ראש הקואליציה, ואדוני השר גלעד ארדן, במסיבת עיתונאים מאוד מתוקשרת, הבטחתם שנת לימודים חינם לחיילים משוחררים, הבטחתם מהפכה, אמרתם שמי שייתנו יקבלו, הצהרתם שההבטחה הראשונה שתיישמו היא שנת לימודים אקדמית חינם לכל מי ששירת שירות צבאי או לאומי מלא. יריב לוין אמר, ואני מצטט, שהתוכנית הזאת באה באופן מפורש לתגמל את אלו שנותנים בלי להתחבא ובלי לחפש צידוקים, הוא פנה ליוצאי הצבא וליוצאי השירות הלאומי ואמר: מי שנותן יקבל. אני גם מעריך את יריב, וגם את השר גלעד ארדן, כמי שעומדים במילתם, והיום גם יריב לוין וגם מי שהתייחס כאן מצביעים נגד, מובילים את הקואליציה להצביע נגד החיילים המשוחררים ונגד אלה ששירתו שירות לאומי. אני חושב שזהו נושא על סדר-יומה של מדינת ישראל, והוא חייב לקבל מענה. לכן, מכיוון שזה הובטח, ומכיוון שזה עולה על-ידי פעם נוספת, אני קורא כאן לתת את ההזדמנות הזאת לצעירות ולצעירים של מדינת ישראל, ואני רוצה להוסיף ולומר,

פירושו של דבר שאם מישהו רוצה ללכת למכללה, שבאמת העלות בה אדירה, הוא יוכל ללכת? לא לא, העלות היא של שנת לימודים אוניברסיטאית. בסדר, ככה כתוב בהצעת החוק.

ההתחייבות היא רק לשנת לימודים אוניברסיטאית. אוניברסיטאית אחת ראשונה. ואני רוצה לומר שהערכת עלות המלגה לחיילים משוחררים ולבוגרי השירות הלאומי היא פחות מ-400 מיליון שקלים בשנה. חברים, זה פחות מ-400 מיליון שקלים. בהנחה ש-40,000 לומדים בשנה, כפול 10,000 שקל, שזה שכר הלימוד האוניברסיטאי, תורידו מזה רבע מהאוכלוסייה, שלא משרתת, זה אפילו פחות מ-300 מיליון שקל.

אומרים שאין תקציב, ואין כסף, והאוצר, וכן הלאה. אני הרי אמרתי כאן, ואני מוסיף ואומר, יודע את זה ידידי שר האוצר, שיש באוצר רזרבה של 13 מיליארד שקלים, שהם מעבר לרזרבה, שהם מעבר לרזרבה, של 24 מיליארד השקלים שבתקציב המדינה, ואין שום בעיה שבעולם לתקצב את 300 מיליון השקל האלה מדי שנה כדי להבטיח שנה אקדמית לצעירות ולצעירים, והגיע הזמן שמדינת ישראל תאמר כן לצעיריה, תיתן להם את ההזדמנות הזאת לפתוח ברגל ימין את חייהם, ושלא נפזר הבטחות שהן ללא כיסוי, כאשר התקציב הזה נמצא, ויש אפשרות לתת את זה לצעירות ולצעירים במדינת ישראל. אני אומר: בואו נעשה את זה למען עתידם ולמען עתידה של מדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת שאול מופז. ישיב סגן שר הביטחון חבר הכנסת דני דנון. מצביעים היום? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הממשלה החליטה להתנגד להצעת החוק של חבר הכנסת שאול מופז. הצעת החוק הנדונה מבקשת להעניק לחיילים משוחררים מלגה לשנת לימודים ראשונה חינם בכל המוסדות להשכלה גבוהה. הדגש הוא: בכל המוסדות להשכלה גבוהה.

על-פי הצעת חוק, כפי שהזכיר המציע,

הצעת חוק שאני נמנה עם מציעיה, יחד עם חברים נוספים בכנסת, יש הצעת חוק שעברה, שמעניקה שנת לימודים חינם במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות בנגב, בגליל, בירושלים, ביהודה ושומרון ובאשקלון, אשר הוגדרו על-ידי הממשלה כאזורי סיוע לעניין חוק זה. אם הצעת חוק זו תתקבל, אנחנו בעצם מבטלים את ההעדפה שאנחנו נותנים ללומדי המכללות בפריפריה, ואז גם מי שלומד במרכז הבין-תחומי בהרצלייה, ובכל מקום אחר, יזכה להעדפה הזאת. ולכן הממשלה החליטה להתנגד להצעת החוק הזאת, מהסיבה של ביטול ההעדפה לפריפריה. הנושא השני הוא נושא תקציבי, אדוני חבר הכנסת מופז. הזכרת, ושר האוצר נמצא לידך, אבל ההערכה התקציבית של משרד האוצר מדברת על חצי מיליארד שקלים.

אני גם רוצה להזכיר שהיום יש מלגות רבות שניתנות לחיילים קרביים, לוחמים, שהולכים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. אפשר אולי בעתיד לבוא בדברים עם האוצר על הצעת חוק שתיוחד לחיילים לוחמים, אלו שלא מכוסים על-ידי המלגות, הרוב כבר אני יודע שמכוסים, אבל בסופו של דבר היום הנושא הזה כבר מכוסה על-ידי לימודים בפריפריה בשנה ראשונה, והצעה כזאת,

לפי דעתי זה היה יכול להיות פנטסטי, אבל במסגרת מגבלות התקציב הצלחנו לתת לאנשים בפריפריה שנה ראשונה חינם. לכן, אדוני היושב-ראש, לצערי, אני מבקש מחברי לדחות את ההצעה המדוברת. תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת דני דנון.

חבר הכנסת מופז, אתה מציע שנעבור להצבעה, או שאתה רוצה, אני מאפשר לך עוד שלוש דקות. אני במקומו לא הייתי מחכה, הייתי מצביע עכשיו.

אני רוצה לומר שהחוק לגבי הפריפריה, אחוזים נמוכים מאוד מנצלים אותו.

כל המלגות שקיימות היום לחיילים הקרביים, האמינו לי, אני מכיר אותן היטב, והן לא מכסות אפילו באחוזים נמוכים את היקף המשרתים בצה"ל. אמרתי קודם, ואני יודע מה אני אומר: יש רזרבת ענק בתקציב המדינה, ואין שום בעיה למדינת ישראל, לממשלת ישראל, לקבל החלטה לעזור לצעירים שלה ללמוד שנת לימודים ראשונה, שהיא השנה הקשה ביותר במעבר מהחיים הצבאיים לאזרחיים, לעבור ולתת להם את השנה הזאת כדי שיפתחו ברגל ימין את חייהם האזרחיים, זאת חובתה של מדינת ישראל כלפיהם, ועבור עתידה של מדינת ישראל. אני מבקש שתהיה על זה הצבעה. תודה לחבר הכנסת מופז. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, השתתפות בשכר לימוד), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת שאול מופז, קריאה טרומית. מי בעד, רבותי? מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון,

25 מתנגדים, 13 בעד, אחד נמנע. אם כן, רבותי, הצעת החוק לא נתקבלה. רגע, אדוני, גם אני נגד. אני מוסיף אותך כמתנגד, אבל לפרוטוקול, לא למניין הספירה.

הצעת חוק העונשין (תיקון, איסור שידול להמרת דת), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת משה גפני. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רבותי השרים, אדוני שר האוצר,

גברתי שרת הבריאות, אני צריך את ההקשבה שלו רק לשלוש דקות, לא לכל החוק, רק לשלוש דקות. אני יודע לעשות את שני הדברים, מה?

בסדר. אתה לא חייב לדעת. אני מבקש לספר לכנסת שאני הופעתי בטלוויזיה בתוכנית "פוליטיקה", והיה לנו ויכוח עם קבוצת מיסיונרים שביקשה שיתאפשר לשדל יהודים להמרת דת. אני הכנתי את כל הדברים בשביל להגיד: אנחנו בארץ-ישראל והכול בסדר. זאת אומרת, יש פה חופש דת לכל בני הדתות כולם, וכל אחד יכול לפעול על-פי אמונתו. הכנתי כל מיני דברים. אני רוצה לספר לכם, אדוני שר האוצר, אני רוצה לספר לך, מאוד חשובה ההקשבה שלך רק בדקה הזאת, רק בדקה הזאת. כן. אני לא הייתי צריך להזדקק לטיעונים האלה נגד המיסיון. ישב לצדי חבר הכנסת המנוח, השר המנוח, טומי לפיד, והוא התנפל עליהם. אני לא הייתי צריך לעשות שום דבר. הוא אמר להם: אתם רציתם להשמיד אותנו בשואה באירופה, ועכשיו אתם באים? יש לנו מדינה אחת, אני זוכר את המילים שלו, יש לנו מדינה אחת, מדינה יהודית, ואתם באים לכאן ואתם רוצים להשמיד אותנו רוחנית. ככה אמר השר המנוח טומי לפיד. אני לא הייתי צריך לדבר. הוא באמת תקף אותם. גם הייתה לו רטוריקה מאוד מעניינת.

בתוכנית "פוליטיקה" אני בכלל לא הייתי צריך לדבר, הייתי מיותר שם. עמדתי בתור ניצב כזה להקשיב לטומי לפיד. הוא אמר להם את זה בכאב כזה גדול, ממש באופן רציני, הוא אמר להם: למה אתם רוצים להשמיד אותנו? השמדתם אותנו באירופה. אחרי התוכנית אמרתי לו: טומי, הייתי אתו גם בידידות, אגב, גם רבנו הרבה. אמרתי לו: אתה יודע מה, אתה רוצה להפוך את זה לדבר מעשי? בוא נגיש שנינו הצעת חוק שאומרת את האיסור של שידול להמרת דת. ואני, רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, מבקש להציג לכנסת הצעת חוק ששניים חתומים עליה, הראשון זה יוסף לפיד והשני זה אני: הצעת חוק העונשין (תיקון, איסור שידול להמרת דת) מה שאנחנו עושים, אנחנו רק משנים את השנה. השנה שמופיעה בחוק שלנו היא כבר גם לא אקטואלית: היא התשע"ג וזה צריך להיות התשע"ד, וזה לא 2013 אלא 2014. זה מועתק מילה במילה מהחוק של טומי לפיד. והחוק של טומי לפיד ושלי, אני רק אחריו, אומר: תיקון סעיף 174א. בחוק העונשין, התשל"ז 1977, בכותרת השוליים,

אני לא הולך לקרוא את הכול, אני אסביר לכנסת על מה מדובר. אנחנו חיים במדינה שיש בה חופש דת לכל העדות. אין דבר כזה שיהיה מוסלמי שייאסר עליו לעשות את מצוות דתו. אין דבר כזה. הוא קורא את הקוראן, הוא עושה את מצוות דתו. מה שהוא עושה המדינה נותנת חופש פולחן מלא למוסלמי. המדינה גם נותנת חופש פולחן מלא לנוצרי: הוא יכול לקרוא את הברית החדשה, הוא יכול להתפלל לפי מצוות דתו. שומרים מכל משמר על בתי-התפילה של כל הדתות. אין מציאות כזאת שבמדינת ישראל זה אחד מאבני היסוד של המדינה: לשמור על זכויותיו הדתיות של כל בן עדה, בן כל עם ובן כל דת שחי במדינת ישראל, שהוא אזרח המדינה, גם אם הוא תייר. אין ויכוח לגבי העניין הזה. במהלך השנים חוקקה כנסת ישראל כמה חוקים שנבעו מבעיות שהתעוררו: היו פונים, בעיקר לאנשים שמצבם הכלכלי היה קשה, רמתם,

מבחינת היכולת של עמידה על הגאווה היהודית שלהם הייתה שנויה במחלוקת או הייתה בספק. והכנסת חוקקה מזמן שאסור לשדל להמרת דת. אגב, אצל הדרוזים אין בכלל, מי שנולד דרוזי הוא דרוזי, ומי שלא נולד דרוזי לא יכול להיות דרוזי. אבל בדתות אחרות יש מיסיונריות, אצל חלקן. גפני, גפני, יש חוק נגד מיסיונריות. עליזה. מה?

יש חוק נגד מיסיונריות.

אני יודע את זה עכשיו. אז מה אנחנו צריכים עוד, אז אני הולך להגיד, אנחנו הולכים להרגיז, שאני אצביע אתך,

אני הולך להגיד למה צריך את החוק הזה. לא צריך להרגיז כל יום מישהו. אני לא מרגיז אף אחד. החוק קובע שאיסור שידול להמרת דת זה רק אם אתה נותן לו הטבה כספית. זה איסור שידול להמרת דת.

אני מרגיש חובה מצפונית, חבר הכנסת ריבלין, אני מרגיש חובה מצפונית להביא לכאן את החוק של טומי לפיד. זו לא חובה מצפונית רצינית?

מה זה? אני הולך להגיד.

אנחנו הצענו בהצעת החוק, דרך אגב, אני כיבדתי מאוד את טומי לפיד, אבל לא הסכמתי לכל מה שהוא אמר. כן, גם אני לא. מי משנינו נראה לך יותר מוסמך לדבר בשם טומי לפיד? לא לכל דבר הסכמתי. גם אני לא.

תעני בשם העדה. אני אבל, חבר הכנסת ריבלין, חבר הכנסת ריבלין, אתה לימדת אותי שפה בכנסת אי-אפשר לפסול אנשים לגופם אלא יש לבדוק מה הם אומרים ומה הם עושים.

יש דברים שבדקתי אצל טומי לפיד וחלקתי עליו והצבעתי נגדו אפילו, למרבה הפלא. יש דבר שהסכמתי אתו. לא רק שהסכמתי אתו, חתם? חתם על הצעת החוק הזאת? חתמנו. אני והוא חתמנו על הצעת החוק. הוא ראשון, אני שני. בצלילות דעת?

בצלילות דעת? כי אני, בצלילות דעת מוחלטת, עם נימוקים משכנעים, עם נימוקים משכנעים, מי מוסמך, טומי לפיד? זה, הוא אמר את זה בהופעה שלנו ביחד בטלוויזיה. הוא אמר את זה קבל עם ועולם. הוא אמר את זה בצדק רב. מה אנחנו מבקשים בהצעת החוק הזאת? אנחנו מבקשים, היות שיש בעיות שנגרמות אנחנו גם רואים את זה הרבה פעמים בתקשורת: באים לאנשים שרמתם ירודה. ואנחנו מבקשים שבלי הפיתוי שנותנים להם כסף או שנותנים להם שווה-כסף, שזה מופיע בחוק הקיים, אנחנו מבקשים שבמדינת ישראל איש באמונתו יחיה. אני לא רוצה לשכנע את הנוצרי שיהיה יהודי, אני לא רוצה לשכנע את המוסלמי שיהיה יהודי, ואני לא רוצה שישכנעו אותי. כל אחד ישמור על מצוות דתו. עכשיו אני אומר וחוזר ואומר: אנחנו מבקשים,

הכוונה טומי לפיד ואני, להבדיל לחיים טובים, ארוכים, אנחנו מבקשים. אני מקיים בזה את צוואתו של טומי לפיד.

אתה מקיים את צוואתו של טומי לפיד? מי מהם? כתוב, אתה יודע מה? אני אעשה לך טובה: אני לא אספר לאימא שלי שאמרת את זה.

תספר לה, היא תיהנה. מחר זה יהיה חלק בירושה, אל תחשוב. גפני, זה כולל החזרה בתשובה? לא. למה? לא, מפני שזה בתוך אותו עם. חבר הכנסת גפני, אני לא מתערב, מותר לך. מותר לך לשכנע אותי, ואת עושה את זה בכישרון רב, חילוניות זה סוג של דת. לא נכון. חילוניות זה לא דת ודתיות זה לא דת. אין דבר כזה. אנחנו בני עם אחד. מותר לך לשכנע אותי, ואת עושה את זה בכישרון רב בהרבה מאוד נושאים, כולל דת ומדינה, לשכנע אותי. מותר לי לשכנע אותך, ואני עושה את זה בלי כישרון כמו שלך. אני מנסה גם לשכנע אותך, זה בסדר.

אצל הליטאים.

ידוע לנו שאחד מעקרונות היהדות הוא שאנחנו לא מבקשים מאנשים להצטרף אלינו.

אנחנו בודקים אנשים שרוצים להצטרף אלינו, נכון, זה מה שאני, אז אתה לא מאמין, לא, להפך, חבר הכנסת ריבלין, אני מקבל לחלוטין את מה שאמרת. זה לא יחזיק מים. לא, אני מקבל לחלוטין. אנחנו, היתרון, אבל רגע, רגע.

איפה אתה חווה את הסכנות של השידול להמרת דת? אני אגיד לך, איפה שמתפרסם בתקשורת, במקומות כאלה של אנשים שהאינטליגנציה אצלם היא נמוכה יותר, הבעיות שלהם הן קשות יותר.

הם לא יכולים לעשות את זה ב"מגדלי אקירוב". הם לא יכולים לעשות את זה בצפון תל-אביב. הם יכולים לעשות את זה בשכונות מצוקה, גם בלי הטבות כספיות. זה נכון גם להחזרה בתשובה אבל. החוק הזה מתכוון לחוזרים בשאלה? לא לא. לא. ולא רק זה, אני גם רוצה להדגיש, כי פעמים קודמות, כשטומי לפיד ואני הגשנו את החוק, הגיע אלינו ראש הממשלה, חבר הכנסת ריבלין, הגיע אלינו ראש הממשלה, והוא אמר שיש כאלה, אם אפשר לסכם את, אני מסכם. ראש הממשלה, אני לא מחויב לו. לא היום, לא היום. ראש הממשלה בגלגול הקודם. הוא הגיע והוא אמר: מה זה, זה פגיעה בעולם הנוצרי. הם אומרים שאתם אוסרים בחוק לקרוא את הברית החדשה. אני מצהיר קבל עם ועולם, שלא יבואו אלי עם טענות כאלה,

אם החוק יעבור, ויש סיכוי מסוים שהוא יעבור, אני לא אוסר על אף אחד, לא אני ולא טומי לפיד, אנחנו לא אוסרים לקרוא את הברית החדשה. להפך, אנחנו נשמור מכל משמר שמי שהוא נוצרי יוכל לשמור את מצוות דתו. נקודה.

מי שהוא מוסלמי, רק תני לי להשלים, מי שהוא מוסלמי, נא לסיים. נעמוד ונשמור מכל משמר שהוא יוכל לשמור את מצוות דתו. אבל העיקרון של החוק הזה, של טומי לפיד ושלי, זה שאיש באמונתו יחיה. כל עם יחיה את חייו על-פי אמונתו, שיהיו הוויכוחים בתוך העמים.

היהודים יתווכחו ביניהם, המוסלמים יתווכחו ביניהם, הנוצרים יתווכחו ביניהם. שאחד לא יתערב באמונה של השני. ואני מבקש את הצבעת הכנסת ואת תמיכת הכנסת בחוק של טומי לפיד. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת משה גפני. תשיב, בשם שרת המשפטים, שרת הבריאות, השרה יעל גרמן. אדוני היושב-ראש, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת, אני לא משיבה על החוק של טומי לפיד, זיכרונו לברכה, אני משיבה על החוק של משה גפני, ואולי כדאי שאני אסביר לכולם מהו החוק של משה גפני, כי הוא דיבר על החוק של טומי לפיד, ואותו אני לא מכירה. אם כך, חבר הכנסת משה גפני ואחרים מבקשים לתקן את חוק העונשין ולקבוע בו עבירה חדשה, חבר הכנסת משה גפני, אני מסבירה את החוק שלך. זה אותו נוסח כמו של טומי לפיד. ולקבוע בו עבירה חדשה, מילה במילה.

נא לא להפריע לשרה, חברי הכנסת. שידול בגיר להמרת דת, שעונשה יהיה שנת מאסר. כיום יש איסור פלילי להמרת דת של בגיר רק כאשר הוא כרוך במתן הטבות כפיתוי להמרת דת. כמו כן מבקשת ההצעה להחמיר את העונש בצד העבירה של שידול קטין להמרת דת משישה חודשים לשנתיים, ולהחמיר באופן דומה גם את העונש על עבירה של עריכת טקס המרת דת לקטין. האיסורים הקבועים היום בחוק העונשין נותנים ביטוי ראוי לאיזון בין הערכים השונים, שידול בגיר להמרת דת אסור רק אם הוא מלווה בטובות הנאה, משום ששימוש כזה עלול לפגוע בשיקול דעתו החופשי, בניגוד למה שאמרת כאן, חבר הכנסת גפני. ואילו לגבי קטין, שנתפס כראוי להגנת יתר, הן בשל פגיעותו ושל בשל התוצאה הקשה למשפחתו מהמרת דתו, אסורה כל פעולה של שידול, אם היא ישירה ואם היא מופנית כלפיו. גם העונשים הקבועים היום בצד עבירות אלו הם עונשים מאוזנים, שנותנים ביטוי לערכים המוגנים הללו, ואין מקום להחמירם. כמובן, ככל שהפעולות המסיונריות הן בעלות אופי פוגעני,

השרה, לא תהיה בעיה גם בלי הסכמה. אתה יכול להשיב. מכיוון שגם אתה שר, תוכל גם אתה להשיב אחריה. אני מסכים, אדוני היושב-ראש. חמש דקות, רבותי, אבל זה מוגבל. אני צריך עשר שניות. אין שום בעיה. אני אבקש אחר כך. לך אני אאפשר אחר כך שלוש דקות, חבר הכנסת גפני. אני ממשיכה לדבר על החוק, לא על מה שהיה. אם כך, החוק, ככל שהפעולות המסיונריות הן בעלות אופי פוגעני בפרטיותו של האזרח, העולות עד כדי הטרדתו, פעולות אלו עלולות להוות עבירה פלילית לפי חוק הגנת הפרטיות. אולם בכל הקשור לפעילויות פסולות אחרות, שאינן עולות כדי הטרדה, הדרך הראויה להתמודד אתן היא באמצעות חינוך והסברה, ולא בדרך של קביעת עונשים ועבירה פלילית. נוכח האמור לעיל אנו מתנגדים, הממשלה מתנגדת, להצעת החוק. תודה לשרה יעל גרמן, שרת הבריאות. גם שר האוצר ביקש להגיב. אני מאפשר לך, אדוני שר האוצר, חמש דקות, ומייד אחריך יעלה חבר הכנסת משה גפני. אני מודה לך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת גפני, אני לא צריך חמש דקות, יספיקו לי 30 שניות. אני מבין שעלית הנה ומינית את עצמך, חבר הכנסת גפני, למוציא לפועל של צוואתו של אבי המנוח. היות שעל-פי החוק אני המוציא לפועל של צוואתו של אבי המנוח, ולא אתה, אז בשם הצוואה אני רוצה לומר לך שהמנוח שינה את דעתו, ועכשיו הוא נגד החוק.

תודה לשר האוצר. קצר ולעניין. אדוני, חבר הכנסת משה גפני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, על הירושה של אבא שלך, זיכרונו לברכה, אתה מופקד. אבל בניגוד לך, הוא היה אדם עקבי, מה שהוא אמר בעד הוא היה בעד, ומה שהוא אמר נגד הוא היה נגד. הוא דיבר נגד העקביות,

לא לא לא, תאמין לי, אני הייתי אתו פה בכנסת,

אתה מספר לי על אבא שלי? אני הייתי אתו בכנסת.

כמה שניסיתי לשכנע אותו לשנות את דעתו בנושאי דת ומדינה, לא הצלחתי. הוא היה עקבי. אייכלר יכול לפסוק בעניין. כן. עכשיו אני אומר לך, אתה עושה עוול בזה שאתה עולה לכאן ואתה אומר שהוא שינה את דעתו. הוא לא שינה את דעתו.

למה אתה מתווכח? היה ויכוח בתוך סיעת שינוי. הוא עמד על דעתו בתוקף. הוא היה יושב-ראש הסיעה, והוא היה איש חזק. ותראה מה קרה לשינוי. זה לא היה, זה היה באמצע הקדנציה. זה שהם התפרקו אחר כך, זה מסיבות אחרות, זה לא הזמן להגיד את זה, כי אני היום בעד טומי לפיד. אני יכול לספר מה הסיבות ששינוי התפרקה, לא קשור לעניין הזה בכלל. אפשר להצביע על זה, גפני? רגע. על זה שאתה בעד טומי לפיד? אבל עמדתו הייתה ברורה.

אני מעלה את החוק הזה לא רק משום שזאת עמדתו של טומי לפיד, משום שזאת גם עמדתי, ועמדתי נתמכת גם על-ידי ציבור גדול בישראל ובעולם. אנחנו אומרים את הדבר הדמוקרטי ביותר שאפשר: איש באמונתו יחיה. זה מה שאנחנו אומרים. לא פוגעים באף אחד, להפך, שומרים על כולם. מדינת ישראל היא מדינה שאם יגידו עליה שהיא לא נותנת חופש דת למישהו, זאת השמצה נגד המדינה. אנחנו אומרים: תנו לכולנו לחיות. תנו לכולם לומר את הדברים האלה. אני לא יכול לצלם לכם את מה שהיה, איך הוא דיבר נגד המיסיונרים האלה, והוא אמר: השמדתם אותנו באירופה, תנו לנו לחיות במדינה יהודית על-פי אמונתנו, כל אחד על-פי דרכו. יש דתיים ושאינם דתיים, יש חילונים ושאינם חילונים, יש מסורתיים ושאינם מסורתיים, אבל תנו לכל העם לנהל את ענייניו, אל תתערבו לנו. אני לא הבנתי מה שאמרה שרת הבריאות, אדוני היושב-ראש, ובזה אני מסיים. החוקים האלה, מועתקים מילה במילה. גם דברי ההסבר מועתקים מילה במילה.

זהים לחלוטין. אפילו ה"בסייעתא דשמיא", שטומי לפיד חתום עליו, נשאר. אני משוכנע, כשאני עכשיו אומר את זה, שטומי לפיד חתום על "בסייעתא דשמיא", אני עושה לו זכות גדולה בשמים. אני משוכנע בזה ואני מאמין בזה. ולכן אני מבקש, אין בעניין הזה שום שינוי, אני רק אומר לכם: זה חוק של איש באמונתו יחיה, ואני מבקש את תמיכת הכנסת בהצעת החוק הזאת. ואני פונה אליך, אדוני שר האוצר, אנא תמוך בהצעת החוק של אבא שלך. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת משה גפני. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק העונשין (תיקון, איסור שידול להמרת דת), התשע"ג 2013, של חבר כנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת, קריאה טרומית. רבותי, מי בעד ומי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק העונשין (תיקון, איסור שידול להמרת דת), התשע"ג 2013, נתקבלה. 36 מתנגדים, 11 בעד, אין נמנעים. אם כן, הצעת החוק לא נתקבלה. הצעת חוק איסור מימון טרור (תיקון, תוספת להגדרה של מעשה טרור), התשע"ג 2013,

הכנסת איתן כבל. תשובה והצבעה במועד אחר. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה להודות לחבר הכנסת יריב לוין. הצעת חוק "תג מחיר". אדוני היושב-ראש, האמת, אני לא יודע מי המציא את הביטוי "תג מחיר", אבל אני מציע שבתור התחלה, בלי קשר להצעת החוק שלי, נפסיק להשתמש בו. אנחנו לא מדברים כאן לא על חולצה ולא על נעליים, אלא על פשעים לאומניים וגזעניים מסוכנים, שעלולים לגרור את כל האזור הנפיץ הזה להסלמה.

כפי שאני גם חוזר ואומר, אל לנו להשתמש יותר במושג הזה, "תג מחיר", אלא נתאר אותם כפי שהם בדיוק: טרוריסטים יהודים. הגיע הזמן שנאמר את האמת: כבר לא מדובר במשובת נעורים ולא בתופעה חולפת. הממשלה אולי מגנה בלחש, אבל לא עושה כמעט כלום כדי למנוע את התופעות הנפשעות האלה. החוק של מדינת ישראל עוצר בקו הירוק, וכל דבר שמעבר לקו הזה מתנהל כמו במערב הפרוע.

אדוני היושב-ראש, עד מתי נעשה צחוק מעצמנו ונתבטל בפני חבורה של אנשים מסוכנים השומטים את הקרקע מתחת המוסר היהודי הבסיסי ביותר? מי שלא מבין את גודל התופעה, כדאי לו שיקרא את הדוח שפרסמה המועצה לשלום וביטחון. בכירים לשעבר בצה"ל ובמערכות הביטחון מצאו כי יש עלייה מדאיגה במספר ובחומרת העבירות האלימות המתבצעות ביהודה ושומרון: עקירת עצי זית, שרפת מכוניות, השחתת מסגדים, תקיפת פלסטינים, ואפילו, כן, פגיעה בחיילי צה"ל ובשוטרי משטרת ישראל. לתפיסתם, התופעה הולכת ומתרחבת, נושאת פוטנציאל לערעור היציבות בגזרה כולה. הדוח הזה קובע כי אין מדובר בעשבים שוטים, אלא בגוף מאורגן היטב. המפגעים היהודים מקפידים לשמור על מידור ונוקטים מהלכים נוספים כדי להקשות על רשויות החוק לאסוף ראיות נגדם. מדובר, אדוני היושב-ראש, חברי השרים, בתופעה מאורגנת היטב, הכוללת הדרכות, מבנה ארגוני, רשתות קשר ותכנון מעשי. המטרה שלה אחת: לאיים על השלטון הריבוני במדינת ישראל מפני פגיעה כלשהי במפעל ההתנחלויות. אני פונה אליכם, חברי השרים, אני פונה אל הממשלה, שהפילה את הצעת החוק שיזמתי, שלפיה יש להגדיר את הפעולות האלה פעולות טרור, ואומר: עד שלא נגדיר מדיניות ברורה של טיפול בטרור היהודי, הוא יחמיר ויהפוך את רשויות המדינה לבדיחה. הראשונים שהיו צריכים להתייצב לתמוך בהצעה הזאת, חברי השר בנט, הם חברי הבית היהודי, הטרוריסטים האלה עושים נזק גדול למדינת ישראל, אבל זה כלום לעומת הנזק העצום שהם גורמים לכם,

אתם מתיימרים לייצג את היהדות? מה יהודי בשרפת מסגד? מה במסורת היהודית מאפשר עקירת עצי זית של שכניך? אתם לוקחים בעלות על הציונות? אבל תסביר לי, בבקשה, מה ציוני בלפגוע במפקדי ובחיילי צה"ל? אילו ערכים ציוניים מתיישבים עם שרפת מסגד? במקום שתקיאו באופן ברור את הפירות הבאושים האלו מתוככם, אתם מגנים אותם בשפה רפה. ויש מי שמגבה אותם, בקריצה, ולעתים חלק עושים זאת אפילו בחיבוק. חברי הבית היהודי, אתם חייבים להחליט באיזה צד אתם, בצד של מדינת ישראל, או בצד של אלו שמנסים לפגוע בריבונותה כדרך חיים. חבר הכנסת כבל, סליחה, סליחה, כל דרך, או כל דבר שהוא לא טיפול, חבר הכנסת מרדכי יוגב,

זכותך לעשות מה שאתה חושב, אבל לא להפריע, חבר הכנסת מוטי יוגב, חבר הכנסת יוני שטבון, ההפך, אינני יודע על מה יצא קצפכם.

בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת יוגב, מה יצאת,

אתה תקשיב. אם מישהו פוגע בהתיישבות, זה הם. תשמע, אתה הגעת לדרגה בכירה בצה"ל, אני אומר את זה לא בציניות, אולי יש לך ליקוי שמיעה. אין לי, וגם, אז אם אין לך ליקוי שמיעה, אני לא חושב שאמרתי שמי מכם, חס וחלילה, לא אמרתי, אל תתפסו אותי,

יש 70 פנים לתורה, כי לא היה את מי לשאול. אני פה. יש, לא אמרתי את זה. לא צריך אפילו ללכת למיקרופישים פה. אני כאן, תשאל אותי. ממתי האשמתי אותך כמי שמעודד? סליחה, נהפוך הוא: אשר אמרתי אמרתי, שגם אתה, אולי בגלל גובהך זה מגיע למטה בקול חלוש, אני מנסה לבוא ולומר שקולך, קולכם, אינו נשמע באופן ברור, חד-משמעי. זו איננה שאלה של ימין שמאל, זו שאלה שלנו גם כיהודים. על זה אני מדבר. ולכן אני אומר, לא אמרתי, חס וחלילה, ולא תתפוס מנסה, חס וחלילה, לומר שמי מכם מנסה לעודד תופעות מהסוג הזה. ויושבים כאן חברים נוספים שהקשיבו בדיוק לדברים האלה. כל דבר שהוא לא טיפול באגרוף ברזל באותם טרוריסטים יהודים כמוהו כמתן רוח גבית לאלימות הלאומנית שלהם. מאז שהגשתי את הצעת החוק עלו מהערוגות האלה נימוקים כמו: ביום שיטפלו בערבים כמו שמטפלים בפורעים היהודים נוכל להבין הצעת חוק כזאת. כותבים לי כל מיני אפשר לחשוב, ברוך השם, חברים יקרים, הייתי רוצה שישכון פה שלום. זה כמו שנֹאמר שכשתהיה דמוקרטיה בדמשק אנחנו נביא דמוקרטיה לפה. נכון, בסדר, אדוני. אני לא נוקט, חבר הכנסת ראובן ריבלין, אין לזה דבר וחצי דבר עם ההקשר הזה. אנחנו דמוקרטיה כי אנחנו דמוקרטיה. בגלל מה שאנחנו. בגלל מה שאנחנו, בגלל המסורת שלנו. אין לזה שום קשר, ועל זה חובתנו להילחם. זו חובתנו. ואני שואל: איפה האחריות שלנו על עצמנו? איפה המוסר שלנו? על איזה ערכים אנחנו רוצים לגדל את הדור הצעיר כאן? חברות וחברים, נפסיק לעשות לעצמנו חיים קלים. עליכם לעשות בדק-בית ולבדוק היטב איך קרה שצמחו אצלכם בחצרות פרחי פרא כאלה, שטופי שנאה וגזענות, המבאישים את ריח מדינת ישראל בעולם כולו. חברות וחברים, אם זה נראה כמו טרור, מרגיש כמו טרור ואלים כמו טרור, זה טרור. לא משנה אם זה מגיע מערבים או מיהודים. עד שלא נתייחס אליו ככזה, צפויים לנו עוד הרבה בקרים שבהם נתעורר אל תוך הבושה הגדולה הזאת, שמשאירה אחריה החבורה חסרת המעצורים והמסוכנת הזאת.

חבר הכנסת כבל, החוק ברור, צריך רק לאכוף אותו. החוק הקיים אומר את מה שאתה אומר לגבי כל מי שעושה פעולת טרור.

אני אשמח מאוד אם יישמע מכאן קול ברור. אני לא מנסה חס וחלילה להגיד שמישהו חס וחלילה נותן רוח גבית לאלה, שלא יובן, חבר הכנסת יוני שטבון או חבר הכנסת יוגב או השר בנט, אבל אני מצפה באמת שייאמרו כאן דברים בקול רם, צלול וברור. חבר הכנסת איתן כבל, האם ריסוס של גרפיטי אתה משווה,

אתה נכנס אתי, סליחה. חבר הכנסת, של אלפי אזרחים, חבר הכנסת יוגב, זה בדיוק מה שההצעה, חבר הכנסת יוגב, שאלת אותי.

אתה עושה עניין מגרפיטי. חבר הכנסת יוגב. חבר הכנסת יוגב, אנא ממך, גרפיטי הם קוראים לזה. אמרת את דבריך, תאפשר לו לסיים. אני מסיים ואומר את הדבר הבא, רבותי. במרחב הזה שמגרפיטי ועד שרפת מסגד יש מנעד רחב מאוד של פעולות, ואני לא מקל ראש בשום דבר.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. יש לי פה איזו בעיה ואני לא יודע איזה שיקול דעת יכול להיות פה. מכיוון שיש פה תשובה והצבעה במועד אחר, אם אני מאפשר לשר בנט לענות כרגע, זו בעיה, ואז יוצא שאני חייב להצביע,

כך התקנון. אי-אפשר.

אני אומר את הדברים כדי שהדברים יובנו לכולנו. אני לא רוצה לעבור על התקנון. יש דברים שאני יכול לעגל את הפינה בהם. במקרה הספציפי הזה, כמו שאמרתי, תשובה והצבעה במועד אחר.

אם אני מאפשר לו לעלות זה כאילו תשובה של השר, ולכן אני לא יכול לאפשר לשר בנט לעלות.

הוא רוצה לדבר כהודעה אישית.

רבותי. אתה יכול, תקשיב: תשובה והצבעה במועד אחר. גם למה שאתה אומר אני צריך בכתב. תכתוב לי את הסיבה שלך, ואז אני צריך לאשר את זה על-פי התקנון. אם כן, רבותי, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו ממשיכים בהצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב), התשע"ג 2013. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת מיקי רוזנטל. להצעה זו הוצמדה הצעה אחרת, של חבר הכנסת דב חנין, מייד אחריה. תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רבותי השרים וגברתי השרה, אני שמח שגם שר האוצר פה, זו הזדמנות לשוחח אתו. אתם ממשלה שאם אני מנסה להבין מה שאתם רוצים, אתם רוצים קודם כול להוריד את רמת יוקר המחיה הקשה במשק,

הורדת מחירים. זה כמעט הדבר שמאחד את כל הממשלה הזאת על כל חלקיה, אין לכם כמעט דבק אחר, מטרה מאוד מאוד ראויה, באמת ראויה. אבל אם אתה בודק את ההיסטוריה של מדינת ישראל, אדוני השר, אתה רואה שתחרות כמעט מעולם לא סייעה להורדת מחירים במדינת ישראל, בניגוד לכל התיאוריות הכלכליות. ולמה? בואו ניקח לדוגמה משהו שכן עשתה הממשלה במדינת ישראל ועבד, למשל הורדת מחירי הסלולר. היו כמה חברות סלולר, התחרו זו בזו. המחירים עלו ועלו ועלו. התערבה הממשלה, המחירים ירדו. תיקח כמעט כל תחום, אני אומר לך באחריות, כל תחום במדינת ישראל, איפה שיש כשל כמובן, אנחנו לא מדברים על מקומות שאין בהם כשל, איפה שיש כשל שוק אמרו: בואו נתקן את כשל השוק. לא הצליחו לתקן את כשל השוק אלא ברגולציה אפקטיבית

הבן-דוד שלך, שר הכלכלה, מתעב רגולציה. כל שבוע הוא עולה פה על דוכן הכנסת ואומר: קילו וחצי רגולציה, רגולציה,

רגולציה, לא טוב רגולציה, נוריד את הרגולציה. אני הייתי עושה אתו הסכם שיאכוף חצי מהחוקים שהוא כן יכול ויוותר על החצי השני, אבל המשרד שלו, הוא מומחה באמת בלא לאכוף את החוק הקיים. אבל זו לא הסוגיה. הרי הצעת החוק שלנו היא מרחיקת לכת. היא מבקשת לעשות משהו חסר תקדים, אני כמעט מתקשה להעלות אותו על דל שפתי: לבטל את העמלות הבסיסיות של הבנקים. התערבות כל כך חמורה במהלך עסקים, צריך להיות באמת קצת מוזר. יש חמישה בנקים במדינת ישראל, שניים גדולים, שלושה קטנים. מדינת ישראל בשנת 2008 החליטה להתערב בסוגיית העמלות, משום שהתחרות שאתם כל כך מאמינים בה לא עבדה. לא אני, הקומוניסט,

בראשותו של אדם שהוא ניאו-ליברל, החליטה להתערב בעמלות. כמובן, כמו שאתם עושים, זה חצי עבודה. מה קרה? ביטלו חלק מהעמלות שבאמת היו עמלות מגוחכות, ששדדו את האזרחים. זו הייתה בזיזה ברשות החוק. הלכו וביטלו חלק ניכר מהעמלות המיותרות והמעוותות. מה קרה כתוצאה מזה? העמלות הבסיסיות, וכל המחקרים מראים את זה,

אם אתם רוצים אני אפילו אגיד לכם שהמועצה לצרכנות עשתה מחקר, הממ"מ עשה מחקר, העמלות במדינת ישראל אחרי הרפורמה של הממשלה, העמלות הבסיסיות רק עלו, אדוני. באמת, עלו. יש כאלה שאפילו פי-חמישה. פי-חמישה. מה אנחנו באים ואומרים לכם? עשיתם חצי עבודה, כי בלחץ הבנקים, שהם אחד הגורמים הכי חזקים פה במדינת ישראל, ואני אסביר גם למה אתם בחיים לא תצליחו להוריד את מחירי הדיור בגלל הבנקים, עשיתם חצי עבודה ולא נגעתם בהם באמת. אסרתם עליהם עמלות מסוג אחד, הם לוקחים עמלות מסוג אחר. מי נפגע מזה בעיקר? האנשים הכי חלשים. הבנקים הרי מעודדים אנשים ללכת לאינטרנט, למה הממשלה לא מתערבת?

אני לא מבין. אני באמת לא מבין, ואני לא מיתמם. יותר מזה אני אגיד לך, חבר הכנסת ריבלין, על הצעות דומות בכנסות קודמות חתמו חצי מחברי הליכוד. חברי הליכוד, חציים חתומים על הצעות דומות ברוח דומה. אני בעד. אני רוצה להגיד לך, אדוני השר, תראה מי נפגע מזה, האנשים הכי חלשים והכי מסכנים. הבנקים מעודדים כמובן את האנשים לא להגיע לסניפים אלא לפעול דרך האינטרנט, שם העמלות מופחתות. מי לא מסוגל לעשות את זה? האנשים הכי חלשים, אלה שאין להם מחשבים, אלה שאין להם גישה, אלה שאין להם ידע. הם נפגעים כי הם הולכים לבנק ומפקידים את הצ'ק בבנק, ובבנק לוקחים להם פי-שלושה מאשר כשעושים את זה במכשיר בחוץ, ויותר מזה. אדוני, אני אספר לך משהו שהוא באמת בלתי נסבל. עמלות הבנקים בישראל, לפי ה-OECD, עלו הכי הרבה מבכל מדינות ה-OECD. אני שותף אתך בחלק מהדרך, גם אני רוצה להוריד את רמת המחירים במדינת ישראל. אבל בכל פעם שצריך לעשות מעשה אמיץ, אתם בורחים. מה קרה? מפני שזה הבנקאים? מפני שהם חזקים? מפני שהם יכולים להחזיק את האנשים,

אני לא יודע איפה? יש פה קבוצה של בנקים שבוזזת, בוזזת את האוכלוסייה הישראלית, כי גם הבנקים הישראליים לא מרוויחים מעסקים, תקשיב, אדוני, אתה יודע את המספרים. 70% מרווחי הבנקים הם לא מעסקים, מהלוואות, כמו ברוב הבנקים בעולם, 70% מהלוואות, אלא 70% זה ממשקי-בית. אין לזה אח ורע בעולם, רק במדינה המעוותת שלנו. ועדיין אתם תגידו: לא, לא מתערבים. אנחנו רגולטור לא מתערב. מה אנחנו מבקשים בהצעת החוק? להגיד דבר נורא פשוט: שהבנקים ירוויחו המון כסף,

מהעיסוק המרכזי שלהם, ושלא תאפשרו להם לשדוד את האנשים באופן מסודר על-פי חוק, לבטל את כל עמלות הבסיס של הפקדת צ'ק,

ושירוויחו מהליבה העיקרית שלהם,

שייתנו ריבית יותר נמוכה, שייתנו שירות יותר טוב, שיתחרו עלינו. במצב הזה שכל העמלות שלהם אותו דבר ויש להם עמלות בסיסיות על כל השירותים, הם לא בנקים, הם בית-כלא ואנחנו השבויים. זה פשוט לא

אני באמת מתקשה להבין למה אתם מתנגדים להצעה. הרי יציבות הבנקים חשובה לנו והרווח של הבנקים חשוב לנו, אבל הוא לא יכול לגבור על כל שיקול אחר. לסיום אני רוצה להגיד לך למה לא תצליחו גם להוריד את מחירי הדיור: כי אתם פוחדים לעשות את הצעד האמיץ היחידי שמתחייב כדי להוריד את מחירי הדיור.

להחליט לבנות 100,000 דירות, להשתלט על שוק המשנה, על שוק השכירות וכו' וכו'. למה לא תעשו את זה? כי הבנקים לוחצים עליך, אדוני שר האוצר, ואומרים לך את הדבר הבא, אני מקווה שאני אומר דברים אחראיים, כי זה מה שנאמר לי, אבל לא הייתי בחדר, אז אתה תתקן אותי,

הבנקים אוחזים בערבויות על מחירי דירות, x, נאמר, מישהו לקח משכנתה על מיליון שקל, והדירה שווה מיליון שקל. אם חלילה מחיר הדירות ירד עכשיו ב-30%, לא יהיו להם ערבויות, ויש סכנה ליציבות המערכת הבנקאית, והם לא ייתנו לדבר הזה לקרות. אדוני השר, אני אומר לך עם כל הכבוד, ולעתים יש כבוד, ואני מוקיר חלק מהדברים שאתה עושה, גם אם לפעמים אני כועס עליך, ואני מוקיר, אני אומר לך שהבנקים במדינת ישראל הם יותר חזקים ממך, הם פשוט מכופפים אתכם, זה הכול. אין לזה שום סיבה אחרת. כל תירוץ אחר יתקבל בברכה, אני אשמח לשמוע.

תודה רבה, חבר הכנסת רוזנטל. יש הצעה מוצמדת של חבר הכנסת דב חנין. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק שאנחנו מנמקים, וגם אני מתכבד לנמק הצעת חוק זו, היא לא הפעם הראשונה שאנחנו מעלים על שולחנה של הכנסת את העוול הזה, את העוולה הזאת, שנקראת עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב. אני רק אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, למען חברי הכנסת מהקואליציה, שהצעות כאלה, בדיוק כמו שאנחנו מקדמים היום, הוגשו בכנסת השמונה-עשרה, אדוני היושב-ראש. אנחנו שותפים לעניין. נכון, חבר הכנסת רובי ריבלין, חבר הכנסת לשעבר כרמל שאמה-הכהן, חבר הכנסת דני דנון, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, אני מזכיר את כל השמות האלה, אדוני שר האוצר, כדי לומר לך שזו איננה סוגיה של קואליציה ואופוזיציה, יש כאן שאלה כלכלית וחברתית שמעוררת הרבה מאוד כעס בציבור, והדי הכעס הזה מגיעים לכנסת.

בסופו של דבר, בואו נדבר על הדברים הבסיסיים ביותר, אנחנו שמים את כספנו בבנק, אבל כל פעולה שאנחנו צריכים לעשות בכסף שלנו בבנק עולה לנו כסף. הדבר הזה, בצדק, פוגע בתחושת הצדק הבסיסי ביותר, הרי זה הכסף שלנו, אנחנו נותנים אותו לבנק כדי שישמור עליו, הבנק גם משתמש בכסף הזה. הרי הכסף הזה, ששוכב בבנק, עושה לבנק רווחים, הוא הבסיס, בוודאי. אנחנו משלמים על הכסף הזה, הבנק אמור לתת לנו ריבית, בדרך כלל הוא לא נותן לנו ריבית, אם מדובר על חשבון עובר ושב. הדבר הזה פוגע בתחושת הצדק הבסיסי של הציבור, ולכן הצעקה הזו הגיעה,

ותמשיך להגיע לכנסת. עמיתי חברי הכנסת, אבל מעבר לתחושת האי-צדק הבסיסית, יש כאן גם כשל כלכלי. הכשל הכלכלי הזה נמצא בכך שאותן עמלות הן דבר שאיננו גלוי לציבור, אי-אפשר להתנהל אתו. קשה מאוד להשוות בין הבנקים השונים. אומרים לנו: תחרות, לך תבין כמה עמלות אני מזמין אותך, אדוני שר האוצר, כמי שבוודאי יש לו ניסיון בעניין הזה: תנסה להסביר לציבור איך אפשר להתמצא ולהשוות בין בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק דיסקונט ולדעת לנתח ולהעריך איפה משלמים פחות עמלות ולמי כדאי ללכת. ההצעה שלנו לבטל את העמלות על העובר ושב לא פוגעת ברווחיות הבנקים. קודם כול, לבנקים יש עמלות נוספות.

עיקר רווחיהם של הבנקים לא בא מהעמלות שלנו, יש להם רווחים. הבנקים הם הגורם הכלכלי היחיד במשק הישראלי, בחברה הישראלית, שהרווחים שלהם רק עולים משנה לשנה. אנחנו הולכים ומצטמצמים, הבנקים הולכים ומשמינים. לכן, עמיתי חברי הכנסת, ואני רוצה לסיים בזה, הניסיונות הקודמים הובילו לרפורמה מסוימת בשוק הבנקאות, אבל הרפורמה הזאת לא הצליחה להשיג את המטרה. רק אם נסיר את עמלות העובר ושב אנחנו נאפשר לצרכנים להתמקד בהשוואת העלות האמיתית העיקרית של השירות הבנקאי, שזה גובה הריבית על האשראי והחיסכון, נעודד את התחרות, נחזק את הצרכנים, ואולי גם נייצר פה קצת יותר צדק. תודה רבה.

תשובת השר לפיד.

הצטברו פה לא מעט דברים לענות עליהם. קודם כול, חבר הכנסת רוזנטל, לגבי הטענה שתחרות אינה מורידה מחירים, אני מניח שבישראל, מעוות. פשוט החמצת איך כניסת yes הורידה את המחירים,

כש"הוט" הייתה מונופול. אתה זוכר שהייתה רק "פלאפון", זה היה מאוד יקר, אתה זוכר שהייתה רק "בזק בינלאומי", היינו עומדים ומחכים ל-188, יושבים שם שעה עד שעונים לנו, ואז אנשים היו אומרים: לא נצלצל לחו"ל, זה נורא יקר. הכניסו תחרות, המחירים ירדו. פעם היה רק "אגד" בדרך לבאר-שבע, מי עשה את זה?

פתחו את זה לתחרות, המחירים ירדו. אנחנו עכשיו נמצאים אחרי שהעברנו, בממשלה הזאת, את "שמים פתוחים" פתאום יש תחרות, מחירי הטיסות לחוץ-לארץ ירדו. תחרות מורידה מחירים בכל העולם, וגם במדינת ישראל, ופשוט הטענה הייתה מפתיעה, אז אני רציתי לרענן את זיכרונך באי-אלה דוגמאות. התערבות של הממשלה, לגבי הצעת החוק עצמה: אני תומך גדול בהורדת עמלות בנקים. אני אף זימנתי אלי את כל ראשי המערכת הבנקאית, אמרתי: חבר'ה, העמלות שלכם גבוהות מדי, צריך להוריד אותן. הם לא אהבו את זה, כמו שאתם מתארים לעצמכם. ובניגוד לך, אתה אמרת אז שיחיו מפערי הריביות,

גם פערי הריביות גבוהים מדי, וצריך להוריד את פערי הריביות. אני אגיד לכם עוד דבר, אני יצאתי נגד שכר הבכירים בבנקים, מפני שגם את שכר הבכירים בבנקים צריך להוריד, מפני שגם זה גבוה מדי,

זה הכסף שלנו. אז מבחינה זו, בעיקרון אני דווקא תומך בהצעת החוק שלך ושלך. רק העמלה הזאת, הספציפית, בוא נדבר. תן לי לענות לך, הקשבתי לך בעניין רב. אולי אתה תומך עקרונית. לא לא, אני לא תומך עקרונית, כן? אני אסביר. אני מציע לך הצעה: הנושא הזה הוא נושא שגם מצביעיך קראו תיגר עליו, וצריך לקיים דיון ציבורי. אם הם יסכימו שזה יהפוך להצעה לסדר-היום, בהשתתפותך נקיים דיון, או בוועדת הכלכלה או בוועדת הכספים, ואתה תזמין את הבנקים,

חבר הכנסת ריבלין, היות שהצעת החוק היא ספציפית לגבי עמלה אחת, אז הבעיה, אני בעד דיון ציבורי בנושא העמלות, ואני בעד שירדו העמלות. העמלה הזאת,

מכל העמלות בחרו את העמלה הלא-נכונה לקיים עליה דיון. הרי לפני חמש שנים עבר תיקון 12 לחוק הבנקאות, ותיקון 12 עיגן את כל הרפורמה בתחום העמלות הבנקאיות. החוק תוקן בעקבות התערבות ממשלתית, בעקבות התערבות ממשלתית. אחרי שנכנס התיקון לתוקף, תיקון 12, אני בטוח שאתה מכיר אותו, הייתה בדיקה, דוח של בנק ישראל מ-1 בינואר 2014, זה עתה, הדוח הזה אומר שהעמלה הספציפית שעליה אתה מדבר ירדה ב-10%. לא עלתה, ירדה, ב-10%. אדוני, 12

בחרתם עמלה שהיא היום בערך 14 שקל בממוצע לחודש. 12 עמלות, אני אומר,

אבל אתם הגשתם הצעת חוק.

אני בעד דיון על עמלות הבנקים, אני בעד להוריד את עמלות הבנקים. אני גם בעד שנבחר, יחד, מבחינתי, את המטרות הנכונות. צריך לזכור עוד דבר, יש בנק ישראל, הוא הרגולטור, הוא המפקח, אנחנו צריכים לסמוך עליו ולהאמין בו. אומרת לי נגידת בנק ישראל פעם אחר פעם, כאשר שומרים על יציבות הבנקים, זה תשע שנים רק מרגיז את כולם, ובשנה העשירית, כשמגיע משבר, זה משמח את כולם. ראינו את זה ב-2008. הנגידה צודקת לחלוטין, אנחנו צריכים לשמור על יציבות הבנקים.

אף אחד לא מפחד מהם, לא בנושא הדיור ולא בנושא אחר, ואנחנו נוריד את מחירי הדיור, ואנחנו לא חוששים מאיש. פשוט בחרתם, עשיתם את ה-pinpointing, מה שקוראים באנגלית, הלא-נכון, ואני אשמח אם נקיים דיון על הדברים הנכונים. בסיסיות זה לא עמלה אחת. שוב, אני אומר, צריך לבחור את הדבר הנכון, וצריך לעשות את זה. יש פעולות, עושה המפקח על הבנקים עכשיו סדרה של פעולות, מ-1 באפריל 2014. לא רק שעמלת המינימום תופחת במחצית, ולדעתי זה משיג את המטרה באופן אוטומטי, אלא שהתאגידים הבנקאיים גם התחייבו להציע ללקוחות שלהם מסלולים בעלות חודשית קבועה, ומסלול בעלות חודשית קבועה כמעט תמיד מוריד את המחיר. וזה כולל סל שירותים שהוא גם בסיסי, גם מורחב, ואז כל אחד יוכל לבחור לעצמו את סל השירותים שנוח לו, כדי שזה יהיה בעלות קבועה, כדי שזה ירד. כל המסלולים האלה נבחרו זה עתה, אחרי בחינה מאוד מדוקדקת, אתה יודע, יש מאפיינים מאוד שונים לפעילות של כל לקוח בנקאי. אז לאור העובדות האלה, הצעתו של חבר הכנסת ריבלין, שיתקיים דיון ציבורי על הנושא של הבנקים בכלל, ועל העובדה שהשירותים הבנקאיים יקרים, היא הצעה יפה, נכונה וראויה. צריך שבנק ישראל יהיה בדיון כזה, כולם. את החוק הספציפי הזה, היות שבחרתם,

את המטרה הלא-נכונה, ספציפית במקרה הזה, אני מבקש מהכנסת להסיר מעל סדר-היום. תודה רבה. תסכים שתהיה הצעה לסדר-היום.

אין שום בעיה שהיא תהיה הצעה לסדר-היום. הצעה לסדר-היום. אתה רוצה להפוך את זה להצעה לסדר-היום?

הממשלה שמחה להפוך את זה להצעה לסדר-היום. מיקי, האם אתה מסכים להפוך את זה להצעה לסדר-היום?

אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה של השר להפוך את זה להצעה לסדר-היום. ההצעה להפוך את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב), התשע"ג 2013, ואת הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון,

התשע"ג 2013,

הודעה של יושב-ראש ועדת הכנסת, יריב? צחי? חבר הכנסת צחי הנגבי?

זה שתי הצבעות נפרדות. זה שתי הצבעות, הצבענו פעם אחת על הפיכתן, שתיהן, להצעות

הבוקר התבשרנו שאתה מייצג זן מסוים של חברי כנסת לפי סטטוס של ראש הממשלה בנימין נתניהו: חבר כנסת שהוכח בעליל שיש לו מים וחשמל בבית. אין ספק שזה משהו מיוחד.

ראש הממשלה העלה סטטוס שאמר שהוא עדכן את ראש ממשלת קנדה שהוכח על-ידי תמונות לוויין מהאוויר, איך לא ידענו על זה? שיש מים וחשמל בבית של טלב אבו עראר, והבוקר התברר שיש לו צלחת לוויין ומזגן. אפילו יש לו מזגן. מזגן. אתה נסחף, טלב אבו עראר. רק תבקש עכשיו מחיאות כפיים או קימה. או קימה או מחיאות כפיים. קימה או מחיאות כפיים. ולכן, תירגע ותשמור על קור רוח. אתה לא יכול להשתמש בדוכן בשביל המסר הזה. איך?

יכול להיות שחבר הכנסת נחמן שי לא מכיר את התקנון. אתה טועה טעות מרה, אבל הבעת את דעתך. תודה רבה. אבל אתה מעולם לא הערת כך לשום יושב-ראש שהביע את דעתו האישית בשום נושא. אני אגיד את זה תמיד, כי היושב-ראש הוא היושב-ראש.

יש זן מיוחד של ערבים, שיש להם מים וחשמל, התגלה בבדיקות מעבדה. תודה רבה. זה סותר את העובדות שהצגת. מאיר פרוש, ההצעה יורדת. עכשיו בגללך ינתקו לו.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ, הצעת חוק גילויי עניינים של נבחרי ציבור. חברת הכנסת יחימוביץ. אני חושש לשלום החשמל של חבר הכנסת אבו עראר. תלוי באיזו מפלגה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בבקשה, גברתי. לפני שאתייחס להצעת החוק שאני מבקשת מכם להצביע בעדה, אני רוצה לנצל דקה מזמני כדי לומר מילה על עזריה אלון, זכרו לברכה, שהלך לעולמו השבוע, והוא בן 96. עזריה אלון אחראי לידע הכאילו-מובן-מאליו שלנו על הטבע,

הצומח והדומם בישראל. הוא היה אוהב הארץ במלוא מובן המילה הנקייה, אהב את שביליה ואהב את דרכיה. הוא אחראי לקמפיין המוצלח ביותר בתולדות המדינה להגנה על הסביבה, זה הקמפיין לשמירת ערכי הטבע ולאיסור קטיף פרחים מוגנים. כשאני הייתי ילדה בת שלוש והייתי הולכת עם אמי לטיול היינו קוטפות צבעונים, וזה היה לגיטימי.

לשמוע את הדבר הזה, מעורר חלחלה, הכול הודות לקמפיין חינוכי נועז ויפה שהוא אחראי לו, כמו שהוא אחראי לעוד דברים רבים ויפים במדינת ישראל. הוא גם היה חתן פרס ישראל. על כן אני מנצלת את ההזדמנות שאני על הבימה הזאת, ובקצרה שלא הולמת אותו, ועוד נשמיע דברים לזכרו בהרחבה בהרבה הזדמנויות אחרות. אני מבקשת להשתתף בצער משפחתו, בצערו של בית קיבוץ בית-השיטה. יהי זכרו ברוך. לנושא הצעת החוק שלנו: הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק לשקיפות וגילוי עניינים של נבחרי ציבור. היא אומרת דבר מאוד פשוט: נבחרי ציבור יכולים להיות אנשים מאוד עשירים, הם יכולים להיות שייכים למעמד הביניים, ויכול להיות גם שזו המשכורת הגבוהה ביותר שהם קיבלו אי-פעם, כפי שזה חל לגבי כמה חברים, אבל לא משנה מה,

הם חייבים בשקיפות, ובכך שהציבור ידע איפה הם מושקעים, מה נכסיהם ואיפה חשבונות הבנק שלהם, כי הרי מטבע הדברים יש ניגודי עניינים, והציבור צריך לדעת על ניגודי עניינים אם במקרה יש כאלה. ויותר מזה, הציבור גם זכאי לדעת מה ממונו ומה היקף הונו של מי שמצביע בעד קיצוץ קצבאות הזיקנה, בעד הקפאת שכר המינימום, בעד העלאת מע"מ, בעד העלאות מסים, לצורך העניין. צריך להיות איזה קשר בין הונו של אדם לבין הגזירות שהוא גוזר על הציבור, זכותו להחליט את אשר יחליט, אנחנו במדינה דמוקרטית, אבל זכותו של הציבור לדעת את הדברים האלה. לא מדובר באיזו הצעת חוק משונה, היא קיימת בארצות-הברית כבר 35 שנה. מי שמועמד למשרה רמה, חבר כנסת, שר, ראש רשות, חושף את הונו חמש שנים לאחור. זה דבר שבשגרה בכל המדינות המערביות, ורק אצלנו לא. את הצעת החוק הזאת אני מעלה כבר שש שנים ברציפות. היא זוכה להתנגדות גורפת בכל פעם מחדש, ואני לא מצליחה להבין מדוע. מדוע הדבר הפשוט והבסיסי של שקיפות וגילוי עניינים לא יכול לעבור בכנסת ישראל, שעה שהוא קיים באופן כל כך טבעי ונורמטיבי במדינות מתקדמות אחרות? ומה יש לכם להסתיר?

בעקבות הסיפור האחרון שנחשף ב"גלובס", של העיתונאית לילך ויסמן, מתברר שיש מה להסתיר. מתברר שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בשמשו כשר בממשלה, החזיק חשבון במקלט מס באי ג'רזי. ולא רק זה, גם ב-2003, כשהוא שימש שר האוצר של מדינת ישראל, במקום שכספי המסים על רווחיו יזרמו לקופת המדינה, הם זרמו אל לא כלום. זאת אהבת המדינה, להעלים ממנה מסים? בדרך חוקית, אני חייבת לומר כאן. בדרך חוקית, ששמורה לאנשים מאוד עשירים, שיש להם מהלכים. אדם רגיל, אני לא מכירה מורה בבית-ספר שיש לו חשבון מקלט מס באנטיגואה, או בגיברלטר, או בליכטנשטיין. גם לא פועל ייצור. וגם לא אנשי היי-טק. אנשים רגילים לא שמים את כספם במקלט מס. אבל מי ששימש שר האוצר ב-2003, בנימין נתניהו, בעוד אזרחים רגילים משלשלים מסים לקופת המדינה, הוא מחזיק חשבון במקלט מס. זה מעשה שהוא לא מוסרי, וגם אין בו אהבה ואחריות למדינה, על-פי השקפתי. והכי חמור, שבאותה שנת 2003 התווה נתניהו מדיניות כלכלית, ולצערי יש לו ממשיכים רבים למדיניות הזאת, ב-2003 קוצצו 4% בקצבאות הזיקנה. ב-2003 גדל מספרם של עובדי הקבלן בקצב קטלני. ב-2003 הוכרזה מלחמה על העבודה המאורגנת. ב-2003 אנשים חיפשו אוכל בפחים, ולא כמשל, ולא כמטפורה. העוני הגיע לדרגות חדשות. האי-שוויון הגיע לדרגות חדשות, שלא ידענו כמוהן עד אז.

אני חייבת לומר, לשיטתו, הוא הצליח, השקפת העולם הזאת חצבה לה מקום בלבם ובמעשיהם של כל שרי האוצר שבאו אחריו. אבל האם הציבור ב-2003 לא היה זכאי לדעת שלשר האוצר שלו יש חשבון בנק באי ג'רזי? האם לא מובן מאליו שכך צריך להיות? ועל כן מצאתי לנכון להביא מחדש להצבעה את אותה הצעת חוק. אני יודעת שסיכוייה מעטים, ובכל זאת אני מבקשת מכם,

אני יכול לשאול שאלה? כן, יריב. האם זה לא צריך לחול גם על שופטים? על שופטים? האם את לא חושבת ששופט, למשל בבית-משפט מחוזי, שדן בתיקים כלכליים,

שדן בעניינים שכולנו יודעים שיש להם נגיעה גם בנושאים כלכליים,

הייתי חושב אחרת. אבל כשזה רק אנחנו והם לא, בעיני זה צורם. אנחנו לא יותר מועדים להיכשל בניגודי עניינים ובדברים אחרים מכל אדם אחר.

יש רבים שמועדים להיכשל בניגודי עניינים. יותר מזה, הם נבחרים. אנחנו אומרים: הוועדה למינוי שופטים. זה לא נכון, זו הוועדה לבחירת שופטים. יכול אדם, כל אדם, חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת רובי ריבלין, אני חושבת שנתתם כאן רעיון שהוא בהחלט, בהחלט, ראוי למחשבה, ואפשר גם להרחיב את תחולת החוק. אני מבטיחה לכם שאם תצביעו בעדו, ונקדם אותו, בהחלט יש אפשרות שנחליט על השינוי הזה לפי הצעתכם. אני אשקול זאת בכובד ראש, ואני נוטה להסכים אתכם, ואני נוטה להרחיב. כרגע הצעת החוק חלה על חברי כנסת,

אלא מי שמועמדים לכהונה הזאת, כי הרי בעת הכהונה ובעת ההתמודדות על התפקיד ראוי שהציבור ידע על ניגוד אינטרסים. אבל אין ספק שחוץ משרים, חברי כנסת וראשי רשויות, שעל-פי החוק מחויבים בגילוי עניינים,

לא רק כשהם מועמדים, אלא אחר כך, כשהם מכהנים, בכל שנה לעדכן, כפי שאנחנו עושים זאת. הרי אנחנו מעדכנים את הצהרות ההון שלנו, ומפקידים אותן בוועדת האתיקה, והשרים, את הצהרות ההון שלהם מפקידים אצל מבקר המדינה. כל מה שאני מבקשת הוא שמבקר המדינה וועדת האתיקה יהיו רשאים, או מחויבים, סליחה, לגלות את הדוח הזה לציבור, כדי שהציבור ידע. אין כאן איסור להחזיק ברכוש, גדול ככל שיהיה, במניות, בכל דבר שהוא, להיות בעלים או שותף בחברה, אלא רק דבר צנוע אחד: שהציבור ידע זאת. אין בקשה צנועה מזאת, וההצעה שלכם היא הצעה הגיונית, ויש בהחלט מקום להחיל את הצעת החוק הזאת על ציבורים נוספים, שגם הם נבחרים, וגם הם מצויים לא פעם בניגוד עניינים אינהרנטי. הם אמורים להצהיר עליו. אנחנו מצהירים על ניגוד עניינים בכל עת, על-פי חוקי ועדת האתיקה, אבל ראוי שזה לא יהיה וולונטרי, אלא יהיה מחויב על-פי חוק. כמה זמן יש לי עוד, אדוני היושב-ראש? 11 שניות. תוכל להעניק לי עוד שתי דקות?

אני מודה לך. ועכשיו גם בהקשר הזה. כי יש הקשר רחב לעניין של להפקיד את ממונך, כשאתה נבחר ציבור, במקלט מס. וההקשר הוא בכלל המשחקים שיש בכספי המסים שנגבים מאנשים רבים מאוד, על-פי הכנסותיהם. וההקשר הוא הקשר גלובלי, ויש לו קשר ישיר לאי-שוויון ההולך וגדל בעולם כולו, בישראל באופן מיוחד, יש לציין, וזה לידיעת הנוסע לדבוס, אדוני ראש הממשלה: מחקר מקיף שמונח על שולחנה של מה שיש שמכנים מסיבת הקוקטייל הכלכלית הגדולה בעולם, שבה מסתופפים זה לצד זה בעלי הון גדולים, ראשי תאגידים, ראשי מדינות גם, יש מחקר שמונח על שולחנם, והוא אומר שהאי-שוויון בעולם הולך וגדל כל הזמן, והמחקר המקיף הזה מביא את הנתון שהוא לא ייאמן.

הוא מסכן את שלום העולם, והנתון הזה אומר ש-1% בלבד מבני-האדם בעולם מחזיקים ב-110 טריליון דולר, שזה חצי מההון על פני כדור-הארץ. איך זה מתיישב עם איזה מוסר בסיסי, נא לסיים. במאה ה-21? נא לסיים. מאה שבה היינו אמורים להיפרד מהעבדות, מהפיאודליזם, מהניצול. זה לא מתיישב. ומה אומר הדוח הזה? בין היתר זה נובע ממשחקי המסים. שלי. משפט אחרון, ברשותך. והדוח ממליץ לבאי הכנס לחתום על אמנה ולהיות שותפים לחלוקת המיסוי באופן הגון וצודק ולא להשתמש במקלטי מס. ולכן אני מבקשת מכם,

אם יש לכם חשבון באנדורה, באנגולה, באנטיגואה, בגיברלטר, בגרנדה, בליכטנשטיין, במונקו, באיי-נאורו, בסמואה, בפנמה, באיי-הבתולה, בכל מקום אקזוטי על פני כדור-הארץ,

פשוט ספרו על זה לאזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. חברי הכנסת מבקשים ממךְ ליזום שלפני שנשקיע את כספנו, קודם כול נבקר במקומות האלה. יעלה ויענה השר נפתלי בנט.

בשם שרת המשפטים.

כדי שנדע על מה אנחנו, יישר כוח. על חשבוננו הפרטי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני עונה בשם שרת המשפטים, שזה דבר די טיפוסי מבחינתי.

הצעת חוק גילויי עניינים של נבחרי ציבור, התשע"ג 2013, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, מבקשת לקבוע בחוק כי כל מועמד לכנסת, למועצת רשות מקומית ולתפקיד שר יגיש דוח גילוי למבקר המדינה, שיועמד לעיון הציבור. דוח הגילוי יעסוק בענייניו הכספיים ובקשריו העסקיים של המועמד, בן-זוגו ואנשים הסמוכים על שולחנו. הפרטים הנדרשים הם מקורות הכנסותיו והוצאותיו, חובות שהוא חב, נכסים שבבעלותו, תפקידים שבהם כיהן ופרטים נוספים מעין אלה, בחמש השנים הקודמות למועד הגילוי. כן מוצע כי דוח גילוי כאמור יגיש גם כל אדם המכהן או שכיהן כחבר הכנסת, כשר או כחבר מועצת רשות מקומית, עבור כל שנה שבה כיהן. נוסף על כך מוצע כי במקרה שעולה מן הדוח חשש לניגוד עניינים, מבקר המדינה, לאחר מתן זכות שימוע, יחליט אם קיים חשש לניגוד עניינים, ויודיע כיצד אפשר להסיר את החשש. מדברי ההסבר להצעת החוק עולה כי תכלית ההצעה היא מניעת שיקולים זרים בקבלת החלטות והגברת אמון הציבור בנבחריו. אין חולק כי תכליות אלה ראויות וכי חשוב לקדמן.

ההסדרים הנרחבים המוצעים מעלים שאלות שבהן יש להכריע הן בהיבט הנורמטיבי, לגבי זהות הגורם המתאים לבחינת ניגוד עניינים, ומידת הפירוט הנדרשת מן המועמדים ונבחרי הציבור, והן בהיבט הפרקטי, לגבי היתכנות יישום ההסדרים המוצעים בפועל. הצעת החוק הובאה לקריאה טרומית לפני שנדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה, ומכאן שהממשלה עוד לא נתנה את דעתה עליה ולא בחנה את ההסדרים המוצעים בה. על כן, ובהתאם לקביעה בסעיף 66(ה) לתקנון לעבודת הממשלה, שלפיו "הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביה ועדת השרים עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה לגביה, להתנגד". לפיכך, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. אני חייב לומר במאמר מוסגר: זה חוק לא רע, אבל אנחנו כרגע מחויבים לממשלה, ולכן אנחנו מתנגדים. כמה נמשך ה"כרגע", השר בנט? אמרת "כרגע אנחנו מחויבים להחלטות הממשלה", כמה זמן נמשך ה"כרגע"? לתמיד. חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אדוני שר הכלכלה, רק הערה אחת: אני מאוד מעריכה את המחויבות שלך להחלטות הממשלה, אף-על-פי שאתה תומך בחוק לפחות חלקית. מה שיפה בקואליציה זה שההתכתשויות על רקע תהליך השלום והסיכוי להסדר של שתי מדינות לשני עמים הן רבות וקשות, והשוני בין חלקי הקואליציה הוא באמת עצום, אבל יש דבר אחד שעליו אין מחלוקת, והוא עובר מאוד מאוד חלק, וזה מדיניות ימנית כלכלית, שכאן יש אחדות דעים מוחלטת בין כל חלקי הקואליציה. הנצים מימין ומשמאל בקואליציה בסוגיה המדינית מגלים באמת תמימות דעים בכל מה שקשור לסוגיה הכלכלית. שם הם שייכים לימין הכלכלי באמת. תודה רבה. תודה רבה. עוברים להצבעה. ימין ושמאל.

עניין מוסרי. מה שחשוב, ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק גילויי עניינים של נבחרי ציבור,

אדוני היושב-ראש, הצבעתי במקומה של, בעד 19, 32 מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה לא עברה. חברת הכנסת תמנו-שטה, בטעות הצביעה בשוגג, במקום חברת הכנסת רות קלדרון.

אנחנו עוברים להצעה הבאה, של חברת הכנסת עליזה לביא, הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון).

אדוני היושב-ראש, תודה, חבר הכנסת טופורובסקי,

חברותי, חברי הכנסת, העברת נטל ההוכחה במקרה של התנכלות לאחר הגשת תלונה בגין הטרדה מינית, הצעת חוק. כולנו יכולים ויכולות להניח כמה אומץ ותעוזה נדרשים כדי שעובד או עובדת יעזו להגיש תלונה בגין הטרדה מינית.

סקר של משרד הכלכלה, אדוני שר הכלכלה, משנת 2011 מעיד, אדוני שר הכלכלה, על כך שרק 7.6% מהמוטרדים והמוטרדות מינית הגישו תלונה. כן, אתם שומעים, רק 7.6% הגישו תלונה. זה אומר ש-92.4% מהנפגעות והנפגעים לא העזו להתלונן ולחשוף את הפגיעה בהם. יש סיבות רבות לקושי להתלונן: הבושה, הפחד, הספקות, החשש מהשלכות במקום העבודה. רק לאחרונה חברת הכנסת זהבה גלאון ואני פעלנו לביטול ביטוח למטרידים מינית במקום העבודה. ביטוח הזוי ומשונה זה, שלא ייאמן, שלא הוגדר כלא-חוקי עד שנת 2013, העניק למטרידים במקום העבודה ביטחון שגם אם יורשעו בהטרדה מינית, חברת הביטוח היא שתשלם את הפיצויים למוטרדת. בעקבות פנייתנו החליטה הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, הגברת דורית סלינגר, לחייב את חברות הביטוח לתקן את פוליסות ביטוח אחריות כך שלא יעניקו כיסוי ביטוחי לאדם שהורשע בהטרדה מינית או הגיע לפשרה בגין תלונה זו. הצעת החוק הנוכחית שלי, ויזמתי אותה יחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, מבקשת לטפל בנתון הזה ולעגן גם בחוק למניעת הטרדה מינית הסדר שלפיו במקרים של התנכלות על-ידי המעסיק בשנה שלאחר הגשת התלונה, יהיה על המעסיק נטל ההוכחה שלא מדובר בהתנכלות אסורה. החוק למניעת הטרדה מינית הוא האכסניה המתאימה, אדוני היושב-ראש, להסדר הזה, כדי שכלל המתלוננים והמתלוננות לפיו יהיו מודעים לזכויות שלהם. זהו עוד צעד קטן שמטרתו להבטיח שמתלוננות ומתלוננים יממשו את הזכויות שלהם על-פי החוק, ובעיקר לחזק ולהעצים את הנורמות שממגרות את ההטרדה המינית בישראל ואת ההתנכלות בגין החשיפה שלה. אני מבקשת מכם לתמוך בהצעה.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, גברתי. השרה גרמן, בבקשה. השרה יעל גרמן תשיב במקום שרת המשפטים. כבוד היושב-ראש, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית), של חברתי עליזה לביא, מבקשת למעשה לקבוע כי בתביעה של עובד נגד מעבידו בעילה של התנכלות, יעבור נטל ההוכחה כי לא הייתה התנכלות אל המעביד. למעשה, מטרת התיקון היא לעודד הגשת תלונות על הטרדות מיניות, להקל הגשת תביעה נגד המעביד במקרה של התנכלות ולהקל את ההוכחה. לשם כך מוצע לקבוע כי במקרה שהוכיח העובד כי פוטר או נפגע בענייני עבודה בתוך שנה ממועד הגשת התלונה על ההטרדה המינית, יעבור נטל ההוכחה לנתבע, להוכיח כי לא הפר את הוראות החוק. אני מבקשת לתמוך. הממשלה תומכת בחוק הזה, ואנחנו מבקשים לתמוך בו. אנחנו מבקשים להעביר את הצעת החוק לוועדה למעמד האישה. לוועדת חוקה. זה נטל ההוכחה. זה ועדת חוקה. אז נעביר את זה לוועדת הכנסת, שתקבע? ועדת הכנסת תכריע. קודם מצביעים, אחר כך נראה. אנחנו עוברים להצבעה, רבותי. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית), התשע"ג 2013, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

אדוני היושב-ראש, אני בטעות הצבעתי מהכיסא של

אני רוצה להסביר איך אנחנו מנסים לפתור את הסוגיה הלא-פשוטה הזאת. בית-המשפט העליון, בשבתו כבית-המשפט הגבוה לצדק, החליט שמחודש פברואר 2014 יוצאו מקרב היישובים שזכאים להטבות מס כמה יישובים,

בית-שאן, יישובים של מועצה אזורית אילות, יישובי הערבה התיכונה, וחצור-הגלילית, שבזה עסקה השאילתה שלך. אז אני מודה שוב ליריב שהעלה את הנושא. היות שגם אני הייתי עסוק בזה מאוד, סך הכול מעמד הביניים הישראלי יושב גם בפריפריה, צריך לטפל בזה, אני שמח להודיע, יריב, לך ולחברי הכנסת, כי ביום ראשון הקרוב נביא לאישור הממשלה הצעת מחליטים לקביעת מתכונת חדשה למתן הטבות מס ליישובים. הצעת המחליטים תייצר למעשה מפת יישובים חדשה,

אובייקטיבית, שהיישובים שייכללו בה ייקבעו בהתאם לפרמטרים שהם ברורים וחד-משמעיים, שזה מה שהיה חסר עד היום. כי מפת היישובים הקיימת נקבעה בחלקה באופן שרירותי לגמרי, הייתה נגועה בלא מעט מקרים בחוסר שוויוניות, וזו אחת הסיבות שהביאו את בג"ץ להחליט על הוצאת כמה יישובים מתוכה. בין הקריטריונים החדשים שאנחנו נביא

הפיזור הדמוגרפי-גיאוגרפי, שייקבע לפי האשכול הפריפריאלי של כל יישוב לפי סיווג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי רצינו גורם אובייקטיבי, לפי מצב חברתי-כלכלי, ייקבע על-פי האשכול הכלכלי-חברתי של היישוב,

לפי הלמ"ס, לפי המרחק מהגבול ולפי גודל היישוב. המטרה של מתן הטבות מס לתושבי היישובים שייכללו ברשימת היישובים הזכאים היא למשוך אוכלוסיות חזקות ליישובים שהם חלשים מבחינה כלכלית. אנחנו רוצים, כמדינה, להגיע למצב שאנחנו מעודדים, וזה גם הצליח בעבר אוכלוסיות חזקות להיכנס ליישובים חלשים. זה מחזק ויחזק את הפריפריה, וזה כמובן מעודד התיישבות לאורך הגבולות. המפה החדשה שאנחנו מציעים תוסיף למפת היישובים הזכאים להטבות מס כ-230 יישובים חדשים. היקף ההטבות ייקבע במסגרת דיוני התקציב בממשלה ב-2015, הרי אז נגיע לדון בהיקף ההטבות, ובהתאם להחלטה זו תקודם חקיקה כוללת בכנסת במקביל לחוק התקציב. הדברים האלה מייצרים מענה גם על שאלת היישובים שהוצאו, כי אני אשמח אם בג"ץ ימצא לנכון לתת עכשיו ארכה ליישובים שהוצאו ממפת הטבות המס, במסגרת הפסיקה שהזכרתי ובהתאם לבקשה שתוגש לו, אם אכן יחליטו היישובים או מי מטעמם להגיש בקשה כזאת. זה פותר לנו עד 15'; בתקציב 15' ניתן את הפתרון הכולל.

בהנחה שהם יפנו לבג"ץ? סליחה, לא שמעתי. אני אומר: עמדת המדינה בפנייה כזאת לבג"ץ תהיה לתמוך בבקשה שלהם,

מפני שאנחנו אומרים: אנחנו הולכים לפתרון כולל, הפתרון הכולל הוא פתרון מרחיב. אין סיבה להוציא אותם כשרוב הסיכויים שהם חוזרים מייד. אז ודאי שזו נראית כמו עמדת המדינה הסבירה בסיטואציה כזאת. רק יוסיפו יישובים? כן. יכול להיות שיהיה יישוב אחד שיצא מהרשימה, לפי המפה הראשונה.

אנחנו צריכים לקבוע קריטריונים אובייקטיביים. אתה שואל אותי מה הדבר הבסיסי? אני מניח שכשמוסיפים יישובים, היות שזה בכל זאת כמעט משחק סכום אפס, אנחנו ניאלץ להוסיף ואז תהיה ירידה בהטבה. אבל בסך הכול המטרה היא: מה שפחות יישובים להוציא, וייכנסו יישובים כדי ליצור שוויוניות. איילת שקד, חברת הכנסת, בבקשה. מדוע לתושבים מבית-שאן,

מה שאני אומר זה שעכשיו יש להם, לתושבים בבית-שאן, שזה אחד מהיישובים, אפשרות ללכת לבג"ץ, להגיד: אל תוציאו אותנו, כי הולכים עוד דקה להחזיר אותנו, אז תשאירו אותנו למהלך 2014, וב-2015 הם כבר ייכנסו בחזרה למפה כמעט באופן אוטומטי.

אין קריטריון שהיא לא עומדת בו מתוך הקריטריונים שעליהם דיברתי. צריך להפנות אותם לבג"ץ? אני חושב שהם ימצאו את דרכם לשם. לא, אני אומר: בגלל זה הייתה ההודעה עכשיו. אחת הסיבות שהיה לי חשוב לעלות היום זה כדי לאפשר להם מקסימום זמן. בפברואר הם היו יוצאים באופן אוטומטי, אז אני רוצה לאפשר להם מקסימום זמן לגשת לבג"ץ. בגלל זה היה לי חשוב לעלות מראש. מה שאתה אומר, שהתגובה של הממשלה תהיה שהיא תומכת בלא להוציא אותם עד סוף, זו התגובה הסבירה של המדינה, להגיד: תשמעו, כן כן. אני לא רוצה לדבר בשם היועץ המשפטי לממשלה,

זו התגובה הסבירה. למה אדוני לא מקפיא את ההחלטה בעצמו? כי אי-אפשר, כי יש בג"ץ. לא הבנתי. אבל אתה יכול לשנות את ההחלטה. בג"ץ פנה אלינו ואמר: תיצרו לנו קריטריונים

אחות,

חבר צוות כלשהו בבית-חולים, שעושים לילות כימים כדי לשרת את הציבור, לשרת את הפונים למוסדות הרפואה. והייתה לי הצעה בנושא הזה,

לפני כמה שנים. אני שב, יחד עם חברים, ומעלה את ההצעה הזאת, כדי להדגיש את חומרת העבירה הזאת, להדגיש שהמשטרה צריכה לנקוט יד קשה כלפי מי שתוקף אנשי צוות רפואי. חבר הכנסת מאיר כהן, שהוא שר הרווחה, הוא איש הדרום. והיות שהוא איש הדרום, אני רוצה לקשר בינו לבין חבר הכנסת טלב אבו עראר, כדי שהוא יכיר יותר את חבר הכנסת טלב אבו עראר, שביומיים האחרונים הפך להיות כוכב, במיוחד בקנדה, וגם בתקשורת הישראלית. אתה דיברת מצוין היום, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני מברך אותך, הגנת בצורה מכובדת על הציבור שלך. היום העלה ראש הממשלה נתניהו סטטוס שבו הוא כתב: עדכנתי את ראש ממשלת קנדה סטיבן הרפר, שבניגוד לטענות שלי, כלומר של חבר הכנסת טיבי, בבית של חבר הכנסת טלב אבו עראר התגלו חשמל ומים. התגלו מים. הוא כמעט אמר: התגלו סימני נפט, אבל התגלו סימני מים וחשמל. היום ברשת ב' המראיין מה השם שלו, אמיר? הוא גר בדרום, בפתיח הוא אמר: לא רק מים וחשמל, גם צלחת לוויין ומזגן, הוא אמר. הוא הרים את האוקטבה של הקול: ומזגן. אפילו מזגן, בבית של חבר כנסת, אפילו שהוא חבר כנסת בדואי. ערבי. יש גם סכינים ומזלגות בפנים. אז אני רוצה להוסיף,

חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני הייתי אצלו, אני מכיר את טלב אבו עראר מזמן, אנחנו חברים, יש אצלו דלתות בתוך הבית, מעץ. יש ברזים. ברזים? ברזים. יש ברזים. יש שטיח. שטיח? בטח פרסי. והאיש הזה, טלב אבו עראר, נושם חמצן כמו כל אחד מאתנו. יש גם כיסאות בפנים? נכון, מדובר בייצור מיוחד, מאז הסטטוס של ראש הממשלה. בדואי שיש לו מים וחשמל, הוא התגאה בפני הרפר. והרי ראיתם מה אני אמרתי כשהצבעתי על חבר הכנסת אבו עראר ואמרתי "ביישובו", התכוונתי למה שכל אחד מכם יודע, חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר, חבר הכנסת מאיר כהן, גברתי שרת הבריאות: על המאבק,

שאנחנו מנהלים, והוא במיוחד, בעניין פראוור, כפרים לא מוכרים, ילדים שמובילים מים קילומטרים על גבי חמורים, מים בפחונים. אני מבקש לסיים. אני גאה שהנושא הזה קיבל את כל החשיפה התקשורתית, והיום בקנדה דנים בעניין המים והחשמל בנגב. הם יודעים שבבית של חבר הכנסת טלב אבו עראר, כי ראש ממשלת ישראל דאג ליידע את ידידו סטיבן, סטיבן קוראים לו?

אז אני עניתי היום בסטטוס אחר, ביקשתי שהוא יעדכן את סטיבן, כי יש ילדים, ושמנו תמונות של ילדים, שב-2013 ו-2014 נאלצים, גם בדלי, גם על בעלי-חיים, להוביל מים כמה קילומטרים מהבאר או מהכלים אל הבית. ישראל 2014, לתפארת מדינת ישראל הדמוקרטית, גן-עדן ממש. תודה, חבר הכנסת טיבי. הדובר הבא, חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת תתחלפו עכשיו.

שלוש דקות. עוד הפעם, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני כמובן אדבר על האלימות, עכשיו כשירדתי מכיסא היושב-ראש אני יכול לקרוא קריאת ביניים,

אתה אמרת שחבר הכנסת טלב אבו עראר, בכפר שלו ובבית שלו, ואמרת את זה בקול רם, לפני כל המליאה, וביישת,

זה מה שאמרת, הדברים מוקלטים. שיקרת בפני כל המליאה, ביישת את המליאה, התנהגת כאדם חסר כבוד. הסרת כבוד מהבית הזה ומעצמך. אני מבקש להוציא, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה,

צא החוצה.

אפשרתי לך לקרוא קריאת ביניים, לא אומרים ליושב-ראש "שיקרת". צא החוצה. אבל מה לעשות, שיקרת. "ברא", צא החוצה. אתה גם ציטטת אותי לא נכון. אפשרתי לך למתוח עלי ביקורת. לא אומרים ליושב-ראש "שיקרת" ו"ביישת". אתה רשאי לומר לי את זה כשאני יושב שם, לא כשאני יושב פה.

"אטלע ברא". בבקשה, שלוש דקות. מעולם לא אמרתי: הבית של טלב אבו עראר, ואני לא אגיד מי משקר. אמרתי "היישוב". התכוונו ליישובים הבדואיים,

הנציג האותנטי הזה,

מה, אתם לא יודעים? (חבר הכנסת משה זלמן פייגלין יוצא מאולם המליאה.) אני היחיד שהבנתי אותך.

זה לא פלא, יש לך אותו הרקע. כושר ההסבר שלך הולך ומשתפר אם הוא הבין אותך עכשיו. בהחלט.

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו דנים באלימות נגד סגל רפואי, ואני חושב שזה לא רחוק ממה שעכשיו ראינו פה,

התבטאויות של נבחרי ציבור בצורה כזאת שזה יכול גם כן להיות דוגמה ומופת לאנשים שיכולים לעשות את העבירות שבגינן אנחנו מדברים על האלימות נגד אנשי סגל רפואי. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, ידוע שמקצוע הרפואה הוא המקצוע האנושי ביותר בין כל המקצועות שצורך אותם האדם במשך חייו. ולא במקרה אומרים על אנשי הרפואה כי הם מלאכים בלבן. כנראה האמירה הזאת התחילה להיות מקום לפגם. אולי זה בגלל איזו אווירה כללית והתנהגות אלימה של האוכלוסייה, שבגללה אנחנו עדים בשנים האחרונות לעלייה במספר התקיפות של אנשים נגד הרופאים ונגד האחיות ונגד כל הסגל הרפואי. פעם היו אנשי הרפואה אולי האנשים הכי מקודשים במתן השירותים לאזרח. ולצערי, בזמן האחרון העניין הזה הולך ומתכרסם. התדמית של אנשי הרפואה הולכת ומתכרסמת. יכול להיות שזה בגלל האווירה הכללית. אבל מעבר לזה, אני חושב שיש מקום שאנחנו נדאג לאנשים האלה, שבאמת ייתנו את השירות וייתנו את העבודה שלהם בתנאים הטובים, ועל הצד הטוב ביותר. כאשר נפגע רופא או אחות, הפגיעה היא לא רק פיזית, ברופא, באחות או בסגל הרפואי. הפגיעה היא גם נפשית, וזה יכול לפגוע במתן השירותים, ויכול לפגוע גם במטופלים עצמם.

מה עושה משרד הפנים, או משרד הבריאות, כדי לאפשר שירות טוב ונכון ומוגן וברמה הגבוהה, אנחנו יודעים שהשירותים הרפואיים במדינת ישראל ניתנים ברמה הגבוהה ביותר או באחת הרמות הגבוהות ביותר בעולם, אז מדוע לקלקל את זה בצורה כזאת שאנשים, בגלל כל מיני לחצים, יכולים לפגוע ברופאים ובאחיות? מה הצעדים שנדרשו ממשרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים, כדי להגן על האנשים האלה, לתת את השירות בצורה המכובדת ביותר ובזמן הנכון ביותר? אני אשיב. לא יעלה על הדעת שרופא,

אולי לא ימצא חן בעיני המטופל משהו שהוא אמר לו או משהו שהוא לא עשה, והוא יתקיף אותו ליד כל האנשים ויפגע בו גם פיזית וגם נפשית, ובזה הוא פוגע גם במטופלים. דבר כזה, אני חושב שבמדינות מתוקנות, במדינות דמוקרטיות אמיתיות, זה לא קורה כמעט. ואנחנו יודעים מדוע במדינת ישראל נהייתה העלייה הזאת במספרים,

גברתי השרה, כל הנתונים והמספרים, העלייה בתקיפות במשך שנה, עלייה של יותר מ-300 תקיפות,

נוסף על מה שהיה לפני כן. אני לא אלאה אתכם במספרים, אבל עצם התופעה מאוד מגונה, ועל השלטונות לשים קץ לדברים האלה, ולתת את האפשרות לרופאים ולאחיות, ולכל הסגל הרפואי, לתת את השירות בצורה הנכונה ובצורה המכובדת. אני מודה לך, חבר הכנסת אגבאריה. חבר הכנסת דוד אזולאי, לא נמצא. חבר הכנסת יעקב ליצמן, לא נמצא. תעלה ותבוא שרת הבריאות יעל גרמן. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת, זו לא הפעם הראשונה שאני מסכימה עם חבר הכנסת עפו אגבאריה, שמדבר פעמים רבות על נושא הבריאות, שנוגע ללבו, וכמובן גם ללבי. אין ספק שתופעת האלימות נגד אנשי צוות רפואי בבתי-החולים ובמערכת הבריאות בכלל היא תופעה חמורה, יש לגנות אותה ויש לעשות הכול כדי למגר אותה. יש גם לראות אותה בקונטקסט של כלל האלימות הפושה בחברה שלנו, בחברה הישראלית. אכן, אני אציין מספרים: בשנת 2012 דווחו כ-3,450 מקרי אלימות במערכת הבריאות. 700 מתוכם, כ-20%, היו אלימות פיזית, ו-2,750, כ-80%, היו אלימות מילולית. כשמסתכלים על המגמות במקרי האלימות בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה של עלייה בסך הכול, אם כי אני יכולה לומר שבאלימות הפיזית יש ירידה. אבל בסך כל מקרי האלימות, פיזית ומילולית,

ממש כפי שציינת. משרד הבריאות מתמודד עם הבעיה באופן רציף בכמה מישורים: הצבת מאבטחים למניעת האירועים ולהגנה על הצוותים, בין השאר בעמדות שערים, סיורים, מאבטחים לשמירת הסדר הציבורי בחדרי המיון בכל המלר"דים, מרכזים לרפואה דחופה, ובחדרי היולדות, הפעלת מצלמות מעקב בשטחים הציבוריים בבתי-החולים לצורך תיעוד, תחקור ומיצוי הדין עם התוקפים. כמו כן, אנחנו מפעילים ועדות להתמודדות עם אלימות, ועדות מוסדיות בבתי-החולים, שתפקידן לתכנן ולשלב אמצעי מניעה טכנולוגיים בתוכניות בינוי ושיפוץ במחלקות, מיסוד קשרים עם תחנות המשטרה המקומית, תרגולים וקביעת נהלים להתמודדות עם אירועים אלימים. בנוסף, הוועדות מבצעות מעקב והפקת לקחים ומיישמות מדיניות של אפס סובלנות לאלימות. בימים אלה מסתיים גיבושה של תוכנית משותפת למשרדי הבריאות וביטחון הפנים, ובמסגרתה יוצבו שוטרים בחדרי המיון כמענה מרתיע ומידי כנגד התוקפים האלימים. התוכנית תחל כפיילוט, ובמסגרתו יוצבו שוטרים בכמה בתי-חולים, רמב"ם, הלל יפה, בילינסון, אסף הרופא, וולפסון. בימים הקרובים נערכים דיונים בין משרד הבריאות והמשרד לביטחון פנים לסיכום ההתקשרות החוזית לתקצוב עלויות הצבת השוטרים ולסיכום המדדים שייבחנו בפיילוט. היישום אמור להיות מיידי, ולאחר הסיכום אנחנו רק נקבע כמה שוטרים וכמה זה יעלה, כמובן. אנו מקווים כי תוכנית זו, יחד עם המסר התקיף מצד משרד הבריאות והחברה בכלל של "לא לאלימות", יביאו להפחתת האלימות כלפי הצוותים הרפואיים, העושים את עבודתם נאמנה למען הציבור, במסירות רבה, ובכך יאפשרו להם להתמקד במה שהם צריכים להתמקד, במתן טיפול רפואי למטופלים. למותר לציין כי מקרי האלימות במערכת הבריאות, כפי שציינתי בתחילה, אינם מנותקים מתופעת האלימות הכללית בחברה הישראלית. מדובר בסוגיה חברתית הדורשת התייחסות של כלל הגופים במדינה. אנחנו חייבים לרכז מאמץ לצמצם את האלימות בכלל החברה ובפרט בבתי-החולים. תודה רבה. תודה רבה. מה גברתי מציעה? אשמח להעביר את זה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הצעה אחרת של חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מצטרף לדברים החשובים שנאמרו בדיון הזה על-ידך, אדוני היושב-ראש, על-ידי חברי חבר הכנסת עפו אגבאריה וגברתי שרת הבריאות. אכן, צריך להוקיע ולפעול באופן נחרץ ותקיף נגד האלימות כלפי עובדי מערכות הרפואה בישראל, שאין לה שום הצדקה. אי-אפשר להצדיק אותה ואי-אפשר לסלוח עליה. צריך גם להבין שהתופעה הזאת הולכת ומתרחבת על רקע מצוקות קשות של המערכת. האנשים שמגיעים למערכת הבריאות לעתים מרגישים סובייקטיבית שהם לא מקבלים מענה מספק וראוי. אתה לא מצדיק את זה.

שום דבר לא מצדיק, וצריך לפעול נגד זה בחומרה, בתקיפות, בעוצמה וברוח חד-משמעית, כפי שגברתי אמרה. לגמרי. אני רק אומר שכמי שמזדמן לו מדי פעם להגיע לבתי-חולים ולראות את מצוקת האנשים שם, מצוקה שהם לא אשמים בה, לפעמים המתח והלחץ הנפשי של האנשים, והתורים, והמצוקה הנוראה של הסגל הרפואי והאחיות, שרצות,

זה מצב שמחייב, מעבר לדברים הכל-כך חשובים שאמרתם, גם טיפול, חיזוק, הרחבת התקצוב למערכות הרפואה הציבורית, כדי שנוכל להפחית את הלחץ הקשה שכולם נמצאים בו בתוך המערכת הזאת.

חבר הכנסת דוד אזולאי, לפנים משורת הדין. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך.

אני חייב להגיד שאני מאוד מעריך את עבודת הרופאים, העובדים הסוציאליים,

כל נותני השירות הציבורי, שאין ספק שהם נותנים מעצמם לטובת הציבור. אבל שימו לב מה קורה לנו: באים אזרחים, מיעוט שבמיעוט, ממש בטלים ברוב, והם נוהגים באלימות. מה התוצאה אחר כך? מענישים את כל הציבור. זה מזכיר לי את אותו סיפור עם הרב של בית-הכנסת שעד סוף התפילה הוא כמעט נשאר בלי מניין. אז הוא מטיף לאותו ציבור שנשאר והוא אומר להם: למה אתם עוזבים? למה אתם עוזבים את המניין, למה אתם לא נשארים לקדיש האחרון? בעצם אל מי הוא דיבר? הוא דיבר אל אותם אנשים שנשארים. אלה שלא נשארים כבר הלכו. אותו דבר קורה לנו פה. 99% הם לא אלימים, הם לא פועלים באלימות נגד הרופאים או נגד אנשי החינוך. פה אני פונה לאותן מערכות: אנא מכן, תפסיקו את ההשבתות הכלליות האלה. גם מי שלא ידע על אלימות, אתם מביאים את זה לידיעתו בכך שהוא בא למקום ויש שביתה.

כי הייתה אלימות. הוא אפילו לא שמע, הוא אפילו לא ידע. אז אני פונה גם לעובדים הסוציאליים, גם לרופאים, גם למערכות החינוך, לכל נותני השירות הציבורי: אנא מכם, הפסיקו עם הסנקציה הזאת, לא מקדמים שום דבר.

אני מודה לך, חבר הכנסת אזולאי. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד הוא בעד להעביר את ההצעה לוועדה, מי שנגד הוא בעד הסרה. נא להצביע. הסרה, בסמ"ך, לא השרה גרמן. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 9, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אבל כבד ירד על תושבי גילה. משפחה שלמה, משפחת טופאן, איבדו את ביתם, את

חצות לילה. 24 משפחות איבדו את ביתן, ולצערנו הרב עדיין יש מאושפז במצב קשה ב"הדסה עין-כרם". אבל לא זו הבעיה. מעניין שרק אחרי פיצוץ, "ואשמע אחרי קול רעש גדול", אז פתאום אנחנו מתעוררים: מה היה תקני, מה לא היה תקני, מה היה ניתן לתקן, מה היה ניתן למנוע. אבל זה פשוט לא יאומן כי יסופר שהמחדלים הם ברמות שמדינת ישראל, אפילו אני לא יודע אם יש לה כלים להתמודד אתם. ואני לא מגזים, כי אני גר בשכונות ירושלים, אני רואה את בלוני הגז מאחורי כל קיר. אם למישהו רק בא להפוך את הבלון למטען, בדקה אחת הוא עושה זאת. הוא מפוצץ את בלון הגז על יושבי הבית, חד-משמעית. אתה רואה בלוני גז צמודים האחד לשני, סמוכים לקירות, ואין חוק שבא ואומר: אין מקום לחשיפת בלוני גז, קודם כול, מכיוון שאנחנו מבחינה ביטחונית נמצאים במצב שחלילה וחס כל מחבל שירצה לבצע פיגוע הוא יכול לעשות זאת בנקל מאוד מאוד. עד שאנחנו לא מתעוררים, אז אנחנו עדיין,

אני ישנה ואולי לבי ער. דיירים הגישו תביעה נגד חברות גז בפני בית-המשפט העליון, כנגד החלטת נשיא בית-המשפט המחוזי להכיר בתביעה שהגישו כנגד שש חברות. הצרכנים טענו שחברות הגז נמנעות מלערוך בדיקות תקופתיות אחת לחמש שנים, כנדרש על-פי חוק. אני רוצה לומר לכם, כמעט אין בוקר שאני פותח את החלון, אני אולי רוצה לברך "בורא עצי בשמים", אולי יש איזה עלה לברך עליו, איזה פרח, והגז חונק אותנו. ואלה בניינים חדשים, אני אומר לכם, יחסית, 18 שנה. כמעט אין מצב שאין דליפה בכל שכונה, ואם אין מעקב רציני, ואם החברות לא עומדות בהתחייבויות שלהן, אני אומר, זה יכול להיות אסון כבד מאוד. ואין צורך אולי לומר, כי אני רואה שהזמן הסתיים.

רק להמחיש את זה: מוקדי הסיכון הם כמעט בכל שכונה, אין ניקוז לארונות הגז, ארונות הגז מלאים סמרטוטים, הברז הראשי שסמוך לכבל החשמל הראשי, נא לסיים. הופך את זה לסכנת יתר. ואם תפרוץ חלילה וחס שרפה, אין אפשרות אפילו לנתק את הגז, כאשר גם צמחייה סובבת, תודה רבה.

אדוני היושב-ראש,

מהמקרה הזה צריך באמת להפיק לקחים. אני יודע שהיה דיון בוועדת הכלכלה, אבל אני חושב שגם ברמת החקיקה יש פה מקום לשנות הרבה דברים. אוקיי. היות שאין תשובת שר, רבותי חברי הכנסת, נציע להחזיר את הנושא לדיון בוועדת הכלכלה, כהצעת חבר הכנסת נסים זאב.

לא, השר לא נמצא. אין חובה שהוא יענה. נצביע. מי שבעד הוא בעד העברה לוועדת כלכלה, אני מבקש ביקורת המדינה. אני מבקש שהנושא הזה יהיה בוועדת ביקורת המדינה, כי זה נדון. אין לי בעיה. הוועדה לביקורת המדינה. מישהו חושב אחרת? ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לענייני ביקורת המדינה נתקבלה. בעד, 5, אין מתנגדים, אין נמנעים. נעניתי לבקשתך, חבר הכנסת נסים זאב, והנושא יועבר לשם. הנושא הבא הוא: ההסלמה בדרום ותקיפת צה"ל בעזה, הצעות לסדר-היום מס' 2292,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גם ראש הממשלה וגם נשיא המדינה טרחו,

גם היום, להפריח איומים כנגד רצועת-עזה, נגד הפלסטינים שם, תוך כדי נקיטת לשון אזהרה ל"חמאס". היום לפני כמה דקות שמענו על שני חיסולים ברצועת-עזה, וכנראה ממשלת ישראל, שאיבדה את הצעצוע האיראני כדי להלהיט את האזור, מנסה לייצר נתיב מילוט חדש מהמחויבות לתהליך המדיני, נתיב מילוט שייתן אליבי, כביכול, לחוסר ההיענות של ממשלת ישראל לעקרונות השלום הצודק עם העם הפלסטיני, שמתבסס על הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67' שבירתה ירושלים המזרחית ופתרון כל סוגיות הקבע. ולכן, יש ריח מאוד חריף של אבק שרפה שממשלת נתניהו מנסה לייצר כדי לייצר תבערה, להבעיר תבערה שתאפשר לה, תחת מסך העשן הסמיך, להימלט מהתהליך המדיני. אלה דברים מסוכנים. הממשלה הזאת היא ממשלה שמספסרת בחיי אנשים. שמעתי לפני כמה דקות את חבר הכנסת צחי הנגבי אומר בריאיון מוקלט בערוץ הכנסת שראש הממשלה לא יביא לכנסת הסכם שדנון ויריב וחוטובלי לא יסכימו אתו. פשש, זה דבר שנשמע, דמוקרטיה. זו דמוקרטיה עד כדי הזיות. זאת אומרת, אם, אולי במפלגה שלך אין דמוקרטיה, אצלנו יש דמוקרטיה. אדוני סגן שר הביטחון יצביע בעד ההסכם שיביא נתניהו, כנראה תצביע על הסכם שלא קיים. זאת אומרת, בעצם זה מסגיר את כל הסוגיה של ספסרות בחיי עמים, כולל העם בישראל, על מזבח הקיצוניות של ממשלת נתניהו ושל נתניהו. סגן השר אקוניס אמר לפני שבוע-שבועיים שראש הממשלה רוצה מדינה פלסטינית בהתאם לנאום בר-אילן, אבל הוא עצמו חושב שאין מקום למדינה פלסטינית.

והוא אז ענה כאן בשם הממשלה. ואני סברתי, ועדיין סובר, שמי שאומר "נכון" זה אתה, באמת.

לא, לא, אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק. גם אתה.

נתניהו הוא השקרן, אתה צודק. לא, לא, זה לא, נתניהו הוא השקרן.

כשהוא אומר שהוא רוצה מדינה פלסטינית בנאום בר-אילן הוא לא מתכוון כהוא-זה לזה. איך אומרים?

הלשון לשון אקוניס והידיים ידי ביבי.

בר-אילן לא בר-אילן, זו תפאורה לעולם הגדול. אבל בעצם הממשלה הזאת חיה ממשבר למשבר, מתבערה לתבערה, ואני מזהיר כאן מכוונתה של ממשלת ישראל לייצר תבערה מלחמתית נגד רצועת-עזה, שבסופו של דבר ובתחילתו של דבר תודה. קורבנותיה יהיו אזרחים חפים מפשע, אגב משני הצדדים, אבל בעיקר מהצד הפלסטיני. אני לא צריך כאן, אדוני היושב-ראש, לעשות לעצמי מליצות יושר שאני נגד פגיעה באזרחים גם מכאן וגם כאן.

עמדתי במבחנים מאוד מאוד קשים, שאף אחד לא יכול לעמוד בפניהם בתוך הכנסת הזו בהקשר הזה, לכן אני מזהיר מהכוונה של הממשלה להבעיר תבערה, שגם תגבה חיי אדם, אבל גם תרחיק את השלום.

תודה רבה, חבר הכנסת ברכה. חבר הכנסת יצחק כהן, לא נמצא, חבר הכנסת משה גפני, לא נמצא, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה,

שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני עולה בעיקר בשל החשיבות של לחזק את ילדי הדרום, ראשי הערים בדרום וכלל תושבי הדרום,

במדינת ישראל יש סוג של שעון מעורר קבוע בצורת טילים, שנותן לנו קריאת השכמה על כך שהמצב הנוכחי חייב להיפסק. אין שקט, יש רק שקט מדומה, ומתוך 8 מיליון התושבים במדינת ישראל, כדאי שנזכור ונזכיר, מתוכם חיים בדרום כמעט מיליון ו-240,000 איש, אנשים המשלמים מסים, משרתים בצבא, נוטלים חלק בפעילות אזרחית, ציבורית, חיים כמו כל אזרח אחר בישראל. אבל בכל זאת תושבי הדרום שונים. הימים והלילות של תושבי הדרום אינם כמו של כל אזרח ישראל. חוץ מטרדות הפרנסה, הרי ברור שהמצב הביטחוני שהם נאלצים לחיות יום-יום, דור שלם של ילדים שלצערנו גדלו בתוך מצב של טרור מתמיד המשוגר אלינו מעזה כדי לפגוע בביטחון ישראל, הוא מצב בלתי אפשרי. אני אומרת לכם, תושבי הדרום, למרות מעגל האימה שאיננו מרפה, ומותיר צלקות טראומטיות, ולמרות מציאות מעוותת שבה אנו שומעים שוב על התחממות הגזרה, למרות העובדה ששוב טילים משוגרים אל עבר מדינת ישראל, למרות כל אלה, מדינת ישראל חזקה. אויבינו מבקשים לזרוע פחד ולפגוע באורח חיינו, אך הם לא יצליחו.

כמה אפשר? כמה צלצולי השכמה אנו צריכים? עד מתי נקבל בשוויון נפש את הירי מעזה כאילו מדובר בגזירת גורל, סבב אחרי סבב, טפטוף אחרי טפטוף? אנחנו צריכים לדרוש שככל שהמשא-ומתן מתקדם, גם אפס טילים, ולנקוט אפס סובלנות כלפי הטרור שיש נגד התושבים. יש לנקוט את כל האמצעים שעומדים לרשותנו בממשלה ולרשות צה"ל כדי להשיב את חייהם של תושבי הדרום למסלולם התקין ולהוכיח לדור שגדל לצלילי הטילים שיש גם צלילים אחרים, לא של אזעקות, כמו לכל ילדי ישראל, צלילי צלצול בית-ספר לדוגמה, רגיל ופשוט. תושבי הדרום, אנחנו אתכם. כוחות הביטחון צריכים לעשות הכול בשביל להשכין שקט, כאמור, ומנגד צריך גם להודות לכוחות הביטחון, לאנשי הסיוע העירוני,

אשר מקדישים את חייהם לאוכלוסייה ומנסים לסייע כמה שיותר בהגנת העורף ובשמירה על האוכלוסייה האזרחית. גם הם יודעים שאסור שזו תהיה מציאות של שגרה, ולצערנו אנחנו כבר שם.

אנו ניצבים בחזית המאבק על זכותנו לשמור על מדינתנו, הבלתי-מעורערת. כולי תקווה כי אף שיש הסלמה בזמן האחרון, אנחנו נצליח שוב להחזיר, לפחות במעט, את התושבים למסלול הרגיל.

תודה רבה, חברת הכנסת תמנו-שטה. חבר הכנסת חיליק בר, לא נמצא. סגן שר הביטחון, בבקשה. חבר הכנסת דני דנון. אדוני היושב בראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנחנו עדים בשבועות האחרונים להסלמה בירי מרצועת-עזה, ואני שואל את חבר הכנסת ברכה: על שום מה ולמה? היש התנחלויות היום ברצועת-עזה? האם יש כיבוש ברצועת-עזה?

האם מדינת ישראל פועלת היום, מחסומים, כל הדברים האיומים והנוראים שאתם מטיחים בנו? שואלים את עצמנו: על שום מה ולמה?

אז אפשר היום להעביר דרך מצרים כל דבר,

רוצים. אנחנו רוצים התנתקות אזרחית. הייתה התנתקות לפני שמונה שנים, כשהוציאו את היהודים מרצועת-עזה, אבל למה את השלב הבא לא עשינו, לא היהודים,

של התנתקות? הם יהודים. מתנחלים. אתה יודע מה? מתנחלים, מתיישבים, איך שאתה רוצה. אפילו את המתים הוצאנו מהקברים. אין היום נוכחות. אתם אומרים: כיבוש, מתנחלים. היום, ברצועת-עזה, את החממות פירקתם, לא נשאר כלום. ואני שואל את עצמי, על מה ולמה השנאה הזאת? כמה חממות פירק חבר הכנסת ברכה? שלוש חממות.

הוא העביר את זה לבית של טלב. לגבי החממות, לא נדבר על ההצעות שניתנו לרשות בזמנו, וסירבו. לכן אנחנו רואים היום שההסלמה נמשכת, אבל אנחנו יודעים לדבר בשפה של המזרח התיכון. בשבועות האחרונים כוחות צה"ל פעלו בנחישות, כך במקרה של המחבל אחמד סעד, שהיה אחראי לירי רקטה לעבר העיר אשקלון ב-16 בינואר. ראינו בדיוק היכן הוא סיים. כך עם המחבל אחמד זענין, שהיה אחראי לירי הרקטות בזמן ההלוויה של ראש הממשלה שרון, שהוציא את היהודים מגוש-קטיף. בזמן ההלוויה נפלו שתי רקטות. גם ראינו מה קרה בסופו. ואני אומר בצורה ברורה: כל מי שיפגע במדינת ישראל, אנחנו נמשיך להעביר את השיעורים הממוקדים האלה מהאוויר, מהים, מהיבשה. ושוב אנחנו באים ואומרים: אחרי שמונה שנים של התנתקות, וכשאין כיבוש היום ברצועת-עזה, השנאה הזאת נמשכת. שר הביטחון הנחה את הצבא להמשיך לפעול בעוצמה נגד כל ניסיון לבצע פעילות טרור וכל ניסיון לשבש את שגרת חיי אזרחי ישראל. אני רוצה להבטיח לכם, חברי חברי הכנסת, שאנשי הביטחון עוסקים ימים ולילות, וימשיכו לעשות את זה, כדי לשמור על ביטחון אזרחי ישראל. תודה רבה לסגן השר. אני מציע, מה אתה מציע?

להעביר את זה לדיון בוועדת החוץ והביטחון.

אני לא מסתפק בתשובת סגן השר, אבל אני חושב שזה מספיק. אתה מציע להסתפק בדבריך?

אני מציע להביא את זה לדיון בוועדת חוץ וביטחון. עוד לא קרה דבר כזה. גם אני בעד להעביר את זה לדיון, ועדת חוץ וביטחון.

אוקיי. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד,

מי שמצביע בעד, מי שבעד, הוא בעד. אבל מי שנגד, נגד. לשם שינוי,

מי שבעד חיסול הטרור, ויש כפתורים: ירוק אני חוזר על מה שאמרנו אז: יש כפתור ירוק ואדום.

פספסתי, פספסת.

בעד, 6, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט להעביר לוועדת חוץ וביטחון. הנושא הבא: מצוקת הפנסיה, וזה יהיה אחרי הודעת מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה הנני מתכבד להודיעכם כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 4), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת העבודה,

תודה רבה. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: מצוקת הפנסיה בישראל,

ומעלה שחסכו לפנסיה מצליחים היום לכסות את הוצאותיהם החודשיות, לעומת 54% בלבד מאלה שלא חסכו לפנסיה. ממקבלי קצבת פנסיה חודשית 32% מקבלים קצבה חודשית עד 4,000 שקלים.

וזה האֲבָל הגדול, אחד משמונה קשישים מקבל קצבת פנסיה חודשית נמוכה מ-2,000 שקלים. חברי חברי הכנסת, אני רוצה לשאול אתכם: מישהו מאתנו יכול לחיות מ-2,000 שקלים בחודש? זוהי הוקרת המדינה לאזרחים הוותיקים שלה, המבוגרים, שהקימו את המדינה הזאת, שתרמו לפיתוחה? כולנו, לצערי, צריכים להתבייש על כך. אנחנו צריכים להתבייש על כך. אנחנו גם צריכים להסתכל על הדור הבא, אפילו לא הדור שלי, הדור הצעיר היום, שמודע ומבין שיש קושי, והוא צריך לדאוג לעצמו לפנסיה, וזו לא הנחה ברורה כמו שהייתה כשאנחנו היינו יותר קטנים. אותם צעירים יודעים שכשהם יגיעו לגיל הפנסיה המדינה לא תעמוד לצדם. הם רואים את הסבים והסבתות שלהם, הם רואים את ההורים שלהם נאנקים תחת עול המחיה ואת חוסר האפשרות שלהם לעזור להם היום,

הצעירים בישראל מבינים כבר היום שעתידם הכלכלי לוט בערפל. הם יודעים היטב שהמדינה לא תספק להם את רשת הביטחון הדרושה כשיגיעו לגיל הזיקנה. לפני שלוש שנים, חברים יקרים, יצאנו לרחובות, הדור שלי, הדור הצעיר יותר, יצאנו לרחובות, וגם ההורים שלנו, כדי למחות על המצב הכלכלי-חברתי, ודרשו צדק חברתי. הם לא יצאו לרחובות בשביל לקבל הנחה בשמנת 38% שומן או הקלה במס על ויסקי ושמפניה. הם יצאו להילחם על המדינה ולהבטיח שלהם ולילדים שלהם יהיה עתיד טוב יותר. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהמצב לא השתנה והייאוש רק הולך וגדל. כי אחרי שהייתה מחאה ואחרי שהם חשים שלא הקשיבו להם ולא נותנים מענה למצוקות שלהם, הם יותר מיואשים. וחברה מיואשת, אין לה עתיד.

איפה הממשלה שהבטיחה כל כך הרבה הבטחות של צדק חברתי? איפה אותן מפלגות שהתחייבו להביא צדק חברתי? איפה הן היום?

תודה, חברת הכנסת רוזין. חברת הכנסת מיכל בירן. גם שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כנסת יקרה, אני חושבת שלפני הכול פשוט צריך לשים את האמת על השולחן: אין פנסיה. לרוב האנשים אין פנסיה עכשיו, וודאי וודאי לאנשים בגילי, ואנחנו נראה את זה רק בעוד עשרות שנים, לא תהיה פנסיה. הסקר המדובר של הלמ"ס העלה שמעל 700,000 קשישים מעל גיל 60 שאינם עובדים, לא הספיקו בעצם לחסוך לפנסיה, כי רוב שנות עבודתם היו אחרי 2008, שאז נכנס לתוקף צו ההרחבה לפנסיה לשכירים. מצפים מהם לחיות מהאוויר. הפלא ופלא, הם לא מצליחים. במקביל, יושב פה שר הרווחה, אני מקווה שחזרת בך מתוכניתך לממן את המלחמה בעוני מהוויתור על האוניברסליות של קצבאות הזיקנה. כי גם כשאנחנו מדברים על עשירון שמיני, תשיעי ועשירי, העוזרים הפרלמנטריים של כולנו, שמרוויחים פה 9,000 ש"ח ברוטו, הם עשירון שמיני. בלי קצבת הזיקנה האוניברסלית, שמגיעה להם בדין, אחרי שנים של חיסכון בביטוח הלאומי, הם פשוט לא יוכלו לחיות. כי אנחנו רואים, שוב ושוב, שאנשים שחושבים שיש להם פנסיה לא יודעים כמה דמי ניהול הם משלמים. כמעט 70% מהאנשים לא יודעים כמה דמי ניהול הם משלמים. לאנשים לפעמים אין שמץ של מושג איפה הכסף שלהם נמצא בכלל. עכשיו, הם גם אמורים לעבוד 35 שנה. הדבר הזה גם לא תקף היום. אנשים בין עבודות, לא מצליחים לשמור על כזה רצף תעסוקתי גבוה. גם לא תמיד על כל השכר שלהם מפרישים לפנסיה, לפעמים רק על חלק, רק על שכר היסוד. אני פונה פה לנציג היחיד מהממשלה, שאני מאוד מעריכה באופן אישי, אבל כן, אתה הנציג של הממשלה הזאת. כמה דוחות עוד צריכים להתפרסם כדי שתבינו שיש פה פצצה מתקתקת? זה לא יהיה משהו קטן, זה לא יהיה איזו מחאה של מאות אנשים שעומדים ומרימים שלטים. זה פשוט ממש חדלות פירעון, לא רק של האנשים אלא של המדינה, של הזכות הבסיסית להזדקן בכבוד. אני כל הזמן אומרת, זה כמו ספינה ממש גדולה שכל שינוי, כשמטים את ההגה, לוקח זמן עד שרואים שינוי בנתיב. עכשיו עדיין אפשר לנסות ולמזער את הנזקים.

למי שכבר יצא לפנסיה זה כבר אבוד, אבל לפחות בואו נציל את מה שאפשר להציל. אבל בשביל זה לא צריך טלאי על טלאי, לא צריך אקמול. כל מי שדיברנו אתו בתחום הפנסיה אומר את זה במפורש. צריך לכנס את כל המומחים, את כל טובי המוחות, לשבת ולחשוב על פתרון כולל. אחרת פשוט לא יהיה אפשר לחיות פה.

אני מודה לך. חבר הכנסת דב חנין. גם שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מצטרף לכל מילה שאמרו חברותי חברות הכנסת רוזין ובירן, ואני רוצה להמשיך מהנקודה שבה הן עצרו. כשאנחנו מדברים, עמיתי חברי הכנסת, על משבר הפנסיות, אנחנו מדברים על שני מישורים של דיון. במישור אחד אנחנו מדברים על איום על העתיד, איום על העתיד של כולנו, במישור השני אנחנו מדברים על מצוקה בהווה. נתחיל באיום על העתיד. האיום על העתיד, עמיתי חברי הכנסת, הוא איום אמיתי, קשה ודרמטי על החברה הישראלית כולה. ואני רוצה לקבוע באופן חד-משמעי מעל הבמה הזאת, שמדובר בלא פחות ממחדל ענקי. יש מי שמשלם את המחיר, כולנו נשלם את המחיר, ונשלם אותו ביוקר. אבל יש גם מי שמרוויח. ההפקרות הבלתי-נסבלת, שכספי הפנסיות שלנו משמשים לטייקונים כדי למנף את עצמם, להיכנס לעסקאות כושלות, לבצע מה שקרוי "תספורות" אבל בעצם ראוי יותר לקרוא לדבר הזה קרקוף של הפנסיות הציבוריות, זה מחדל שאי-אפשר לסלוח עליו, אסור לסלוח עליו וצריך לשנות אותו. מה שקורה בתחום דמי הניהול, הפקרות בלתי פוסקת. המדינה חייבת להיכנס לתמונה מחדש ולעשות סדר בתחום הזה. הגיע הזמן להקים בישראל קרן פנסיה ציבורית שהמדינה תעמוד מאחוריה, ושתשקיע, אדוני שר הרווחה והשירותים החברתיים, למשל, כמו שגם אתם הצעתם, בבנייה של דירות, למשל להשכרה. הרי יש כסף, למה שלא נשקיע את כספי הפנסיות בדברים שממילא החברה הישראלית צריכה לעשות, במערכת שהיא מערכת ציבורית? בכל מקום בעולם קרנות הפנסיה הגדולות הן גם מכשיר כלכלי חברתי ממדרגה ראשונה כדי לעשות דברים שהחברה מעוניינת בהם. בואו נעשה את זה גם אצלנו. נציל גם את העתיד של הפנסיונרים לעתיד, וגם נקדם מטרות חברתיות ראויות וחשובות שצריכים אותן היום. ההיבט השני של הדיון הוא,

מצוקת הפנסיונרים בהווה. היום התפרסם מחקר חדש של מרכז טאוב, שאומר שמדיניות הרווחה המצומצמת שנסמכת על פנסיות פרטיות מובילה לכך, שימו לב, ששיעור העוני בקרב קשישים ישראלים הוא הגבוה בעולם המפותח. למרות שבישראל יש כיסוי פנסיוני פרטי מאוד נרחב, המדינה, במקום לתמוך בקשישים, ממעטת בסיוע לקשישים. קצבאות הזיקנה במדינה הזאת קטנות מאוד, הזכאות להשלמת הכנסה מאוד מצומצמת, והתוצאה, שיעורי העוני בהכנסות פנויות בקרב קשישים הם הגבוהים ביותר בעולם המפותח. זו תעודת עניות לחברה הישראלית כולה. אצל חלק מהקשישים, אנחנו יודעים את זה, בעיקר נשים, בני האוכלוסייה הערבית, עולים מחבר המדינות שעלו בגיל מבוגר, יש גם חסכונות מועטים לפנסיה פרטית, אם בכלל, ולכן סיוע ציבורי חיוני עוד יותר עבורם. אבל אני רוצה, אדוני השר, לסיים פה בצירוף קולי לפנייה הנרגשת אליך: תמכו וחזקו את הגישה של קצבאות זיקנה אוניברסליות. זה לא רק נכון יותר מבחינת העובדה שכולנו משלמים את הכסף הזה, זה הרי הביטוח שלנו, אז אנחנו משלמים אותו, גם מי שמרוויח יותר וגם מי שמרוויח פחות, וטוב שמשלמים, אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים את זה חזרה. הקצבאות האוניברסליות הן הדרך היחידה להגן על הקצבאות לעניים. כי אם הקצבאות אינן אוניברסליות, כשמדובר על קצבאות זיקנה התוצאה היא שמערכת הקצבאות, התמיכה הציבורית, הגיבוי הציבורי מאחוריה יהיה הרבה יותר חלש, היכולת לפגוע בה תהיה הרבה יותר גדולה, והנזק בסופו של דבר יהיה של העניים.

לפחות ביחס לקצבאות זיקנה, הקריאה הנרגשת של כולנו כאן היא לשמור על מערכת של קצבאות אוניברסליות. זה נכון, זה ראוי, זה צודק, וזה בסופו של דבר פועל לטובת העניים.

תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת אריה דרעי, לא נמצא. חבר הכנסת באסל גטאס, לא נמצא. חברת הכנסת עליזה לביא, לא נמצאת. חבר הכנסת אליעזר מוזס

לא, לא.

סיים לשוחח בטלפון. יש לך חשמל ומים בבית? בחמשת ימי השלג לא היו לי.

לא היו לי חשמל ולא הסקה. היה קשה, לא? אוהו, מה זה קשה. יש כאלה שאין להם כבר כמה שנים.

רוצים לשלם, לא נותנים להם. למה לא נותנים להם? נסים זאב יסביר לך. תשמע, אני שתדלן, אני אשתדל לסדר. רק תן לי את, בבקשה. אדוני היושב-ראש, משבר קרנות הפנסיה. אדוני שר הרווחה מאיר הכהן, מעל חצי מיליון אזרחים במדינת ישראל בני 60 ומעלה, אין להם הסדר פנסיה, כך לפי סקר הלמ"ס שפורסם בשבוע שעבר. לפי הסקר, אלה שכן חסכו לפנסיה מתקשים לעמוד בהוצאות החודשיות, וסכום הגמלה החודשית שהם מקבלים, הזעום, איך אומרים, מספיק בקושי למסטיק. אבל הבעיה, שהם כבר אינם יכולים ללעוס בגיל הזה, וטיפולי שיניים לזקנים אין חינם, צריכים לשלם. גם זה אי-אפשר. אבל העניין הוא מדי רציני, אני רק ממשיל את העניין הזה, של טיפולי השיניים, אני כבר לא מדבר על טיפולי שיניים שהם צריכים לעמוד בהם. אין כיום בישראל שום גיל שבו אזרחים יכולים לחיות בשלווה ובבטחה, איך הם יגמרו את שארית חייהם על פני אדמת ארץ הקודש. כשאתה ילד מקצצים לך בקצבאות הילדים ואתה נאלץ להתמודד עם תחלואי החינוך הקלוקל. אחרי זה מגייסים אותך לצבא אם אתה רוצה ואם לא. לאחר שלוש שנים, כשאתה מנסה להתחיל את החיים, להתחיל לעבוד כשכיר או כעצמאי, יחתכו לך במסים מכל הכיוונים, ומדי שנה תגלה שהעלו לך עוד מס. כשכבר נולדים הילדים, תיאלץ לממן גם את המעונות, המטפלות, בזמן היציאה לעבודה. כשתרצה לרכוש בית תגלה שאין דירות. אם כבר מצאת, תיאלץ למשכן את עצמך לכל החיים כדי לעמוד בתשלומי המשכנתה.

כשקצת מתבגרים ונאלצים להגיע לחסדי קופות-החולים, בהנחה שהן לא יפשטו את הרגל בגלל חובות העתק שלהן, תגלה שכל תרופה שאתה צריך, או שהיא לא בסל, וכל רופא שאתה מבקש גם הוא לא בהסדר. כך שאם אין לך ביטוח פרטי משלים, נגזר גורלך. אם, חלילה, היית צריך להתאשפז בבית-חולים, מיטת האשפוז היחידה שפנויה היא במסדרון. בהנחה שצלחת את כל תלאות החיים במדינה, והגעת לגיל הפנסיה, חשבת לנוח קצת על זרי הדפנה, המדינה גם אז לא תרשה לך. אם אין לך פנסיה בכלל, מצבך קשה, תוכל להתקיים מתרומות של עמותות ומארוחות צהריים בבתי-תמחוי. אבל גם אם כן, ולא מחקו באחת התספורות לטייקונים ולבעלי ההון, תגלה שהסכום החודשי שאתה מקבל הוא מזערי ועומד רק על 50% מגובה שכרך קודם היציאה לפנסיה, משום שהיית צריך לפרנס את מנהלי קרנות הפנסיה בדמי הניהול ה"צנועים". אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדעת מי יכול לפענח לי, כשמקבלים מהביטוח ומהפנסיה את שבעת הדפים, וכתוב באותיות קטנות: דמי ניהול דיפרנציאלי, דמי ניהול

ואתה עושה חשבון, אתה רואה שחתכו לך 50%, אדוני היושב-ראש. משפט סיום. משפט סיום, היום תוחלת החיים גדלה. לאחרונה, בפנסיה, כשם שתוחלת החיים גדלה, הקצבה החודשית נמוכה עוד יותר. הייתי מסיים בנימה אופטימית אם לפחות לאחר מאה-ועשרים היו כבר כן נותנים לנוח בשלום, אבל אתם יודעים שגם זה לא: היום חלקת אדמה עולה הרבה כסף,

חברת הכנסת גילה גמליאל, לא נמצאת.

לא נמצאת במושבה, אבל נמצאת, ועוד איך, במליאה. הרי אי-אפשר להתעלם מהנוכחות שלך, חברת הכנסת גילה גמליאל. אתה לא רגיל שאני לשמאלך.

שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי וחברות הכנסת, אנחנו מדברים כרגע, כבוד השר, על הנושא החשוב ביותר, הייתי אומרת: אל תשליכני לעת זיקנה, מצב הפנסיה, מצב הקשישים במדינת ישראל. הכול מצטבר יחד לסיטואציה מאוד מאוד קשה. במדינת ישראל צעירים וצעירות עד אחרי צבא, אני רואה פה חיילים וחיילות שבאו לבקר אותנו כאן, עד גיל הצבא בוודאי ובוודאי לא צוברים לפנסיה. לאחר מכן, עד שיוצאים לטיול,

יוצאים ללימודים, מתחילים את העבודה עם שכר כל כך נמוך וזעום, עד שמוצאים עבודה מסודרת.

במדינת ישראל מתחילים בשלב מאוד מאוד מאוחר לצבור לפנסיה. עשור שלם מתפספס לצבירה לפנסיה. יותר מזה, אני רוצה לומר. עד שמתאקלמים וכן עובדים, כבוד היושב-ראש, יש בעיה אחת גדולה, שלאחר מכן השכר נמוך, והצבירה של כסף לפנסיה היא צבירה מינורית. גם אז, כל קרנות הפנסיה, אם היום אנחנו נשאל כל אזרח ממוצע: מה מצב הפנסיה שלך? ונשאל, באיזו תוכנית את נמצאת? התשובה תהיה: ממש לא בטוח שיודעים על מה מדובר. בדרך כלל הסוכן הוא זה שיוצר איזו תוכנית. גם התוכנית הזאת, לא רק שהיא לא ידועה, גם הכספים, בצורה ממש של הפקרות, מושקעים בכל מה שזז, והרבה מאוד מהכספים של הפנסיה נמחקים בהרבה מאוד תספורות של הטייקונים. אני שואלת כאן שאלה, כבוד השר: מהי המדיניות של הממשלה בהתמודדות עם משבר כל כך קשה, של כל כך הרבה אנשים, שהפנסיה שלהם לא תגיע ברגע שהם יגיעו לעת זיקנה? ראינו את החתימה שהייתה בנושא של הפנסיה של אותם גופים שהלכו יחדיו. אנחנו דנים בזה עכשיו בוועדה אחרת, כדי לפתור להם את המצוקה. החליטו שפשוט מפסיקים להם בזמן נתון את האפשרות להתקשרות ביניהם. סגן השר מיקי לוי, שהיה אמור לענות על זה, מטפל אתנו בסוגיה הזאת. נכון להיום האריכו להם את זה בשנה, אבל הם עלולים למצוא את עצמם ללא פנסיה.

דבר שני, מה בעצם המדיניות שאנחנו רוצים להוביל? איפה המדינה מובילה קו שיעודד, מגיל הצבא, שכל החיילים והחיילות שנמצאים כאן ושמשרתים את המדינה, הכסף יתחיל להיצבר מאז, ולא רק בשלב של גיל 33 או 35 ומעלה, במקרה הטוב, של מי שכן צובר? ומה עם חתך אוכלוסייה מאוד מאוד גדול ועצום במדינת ישראל שלא צובר לפנסיה? על כן אני חושבת, כבוד השר, אתה אדם שבא מדימונה, עשית שם כראש העירייה עבודת קודש, אתה רגיש לצורכי הציבור, יש לך באמת נשמה שכמותה בדיוק צריך כדי להוביל את המהלך הזה. לדעתי, צריך לעשות כאן סיעור מוחות, לקחת את זה כאתגר של הממשלה הנוכחית,

יחד עם השר לאזרחים ותיקים, ויחד עם שר האוצר, ליצור מצב שבו תיתנו מענה אמיתי על ההיבט של הפנסיה בישראל, לראות איך אפשר כבר משלב השירות הצבאי לעגן זכויות פנסיה לאזרחי ואזרחיות המדינה, כדי שלא יהיה מצב שאנחנו נראה את עצמנו בשלב שאיכות החיים ואורך החיים אומנם גבוהים, אבל כסף בסופו של דבר לא יהיה.

חבר הכנסת גטאס, אני הכרזתי שאתה לא פה. אתה רוצה לעלות? בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, כשהתפרסם המידע הזה, ואם אנחנו מוסיפים אותו למידע שקיים אצלנו על המצב הרעוע מבחינת האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי, יחד זה נותן לנו תמונה מאוד שחורה של החיסכון הפנסיוני של האזרחים, של העובדים, של העמלים, שמקווים לצאת לפנסיה בגיל פרישה מסוים ולהתפרנס בכבוד. אומנם אין בנתונים פילוח ליהודים וערבים, אבל אני מניח שאם המצב הוא עגום כל כך בקרב אלה שיש להם כבר תוכניות פנסיה ובקרב אלה ששייכים לכוח עבודה מאורגן, או למקומות עבודה מאורגנים, על אחת כמה וכמה לגבי חלק גדול מהאוכלוסייה הערבית, שבכלל לא שייכת לאותם מגזרים. אני מתאר לעצמי שעשרות אלפים של אזרחים, בגילים שונים, מקרב האוכלוסייה הערבית, אין להם שום ביטוח של פנסיה. אני עומד קצת לדבר על איזה תוכניות ואיך מחשבים את הפנסיה. אני אביא לך דוגמה של לא אחר מאשר עצמי: אני חוסך כבר 25 שנה, מ-1993 20 שנה, 22 שנה, לאמיתו של דבר, בתוכנית שהיא יופי של תוכנית, ביטוח מנהלים, שהתחילה עוד לפני כל השינויים בביטוח הפנסיוני. מקדם, כשהיה מקדם שלא השתנה, או הפקטור הכי טוב. ואני שואל את הסוכן שלי, ממש לפני שעברתי לכנסת, כדי להפריש לאותה תוכנית בכנסת: אם אני ממשיך להפריש על-פי מה שהפרשתי קודם, כמה אני מקבל בפנסיה שלי? התשובה הייתה: פחות משכר מינימום, משהו כמו 4,000 שקל, למישהו שהשתכר ברוטו, אז, משהו בסביבות 20,000 שקל, בוא נגיד.

מה קורה עם שאר האנשים? איך באמת יגיע מישהו שבזיקנתו מצד אחד גם קצבאות הזיקנה היום עומדות בסימן שאלה, ואנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר לגבי הנושא של הביטוח הלאומי והאיתנות הפיננסית שלו. ופתאום, ישר אחרי אותה שאילתה שכבוד השר עמד וענה עליה פה, התחילו לפרוח באוויר, ובאו אלי עיתונאים ושאלו, כנראה האוצר התחיל לחשוב על איך להעלות את גיל הפרישה בשביל להבטיח שהגירעון האקטוארי, יעני למזער אותו, או לדחות את התשלומים בעוד שלוש שנים. ואני חושב שאם יש משהו שיעורר מחאה חברתית מחדש ויוציא מאות אלפים לרחוב, עניין כזה יכול להיות הטריגר. צריך, ואני מסכים עם חברתי גילה, צריך מדיניות,

באמת לראות מה טובת האנשים ואיך להסדיר את כל העניין הזה, החל מאיך מטפלים בכסף ואיך מנהלים את הכסף של האנשים, שלא לשחק בזה רולטה, כמו שנעשה בשנים האחרונות, ועד איך לקבל ערך הוגן בפנסיה כשמגיעים לגיל הפרישה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני.

השר מאיר כהן, שר הרווחה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, חברת הכנסת בירן לא כאן, אבל כבר עמר בר-לב הבין שהוא עשה טעות כשהוא שייך לי תמיכה בביטול העשירונים 8,

10. הסברתי אז, ואני לא אחזור על ההסבר, כי ממילא היא לא נמצאת כאן. המערך הפנסיוני הוא נושא כלכלי-חברתי מרכזי, והוא נמצא בתהליך מתמיד של דיון ושל בדיקה. מערכת הפנסיה בישראל, בדומה למערכות פנסיה בעולם, מתמודדת עם אתגרים שונים. עם זאת, חשוב לציין, חברי הכנסת, שבזכות מהלכים שממשלת ישראל השכילה לעשות בסוף המאה הקודמת, כדוגמת סגירת הפנסיה התקציבית וקרנות הפנסיה הוותיקות להצטרפות עובדים חדשים, מערכת הפנסיה בישראל, למרות החששות הכבדים שלנו, נחשבת למערכת יציבה יותר ממערכות פנסיה גם במדינות מפותחות, בעיקר במרכז ובמערב אירופה. יש לנו נטייה לבקר את עצמנו, וזה נכון וצריך לעשות את זה. המצב הוא לא שלם, יש המון בעיות והמון חששות, אבל עדיין, המצב הפנסיוני במדינת ישראל הוא קצת יותר טוב מאשר במדינות אחרות, שלגביהם יש לנו תמיד תחושה שאלה המקומות המושלמים.

בשנים האחרונות נעשו צעדים משמעותיים לחיזוק המערכת הפנסיונית. במדינת ישראל קיימת חובת חיסכון לפנסיה על כל ציבור השכירים, כדי להבטיח מקורות הכנסה בפרישה. עכשיו, אני שומע אתכם מדברים. חברי, יש גם אחריות אישית של כל אחד. אי-אפשר לחנך חבר'ה בני 23 לחסוך לפנסיה אם הם לא מבינים, בתוך המודעות שלהם, שזה חלק מהעניין. ובואו נשאל את עצמנו כמה מאתנו כשהיו בני 23 חסכו לפנסיה. אז אני לא חושב שזה תפקידה של,

אני לא חושב שזה תפקידה של ממשלה, יש גבול לכמה הממשלה צריכה לקחת אחריות. אני מסכים אתכם לגמרי שצריך להיערך דיון נוקב, ואני חייב להגיד לכם שנערכים דיונים נוקבים, אדוני היושב-ראש, כי באמת יש תחושה שאנחנו לפני משבר, אני מסכים עם כל מילה שאמרתם. אני מסכים עם כל מילה שאמרת. במיוחד כשר הממונה על הביטוח הלאומי, כשאני קורא את הדוח האקטוארי,

ואני יודע שיש בעיה. אבל בין זה לבין תחושה שהכול מפורק, שאנחנו על סף קריסה ורק הממשלה היא שאחראית, אני חושב שהמרחק רב. חשוב לציין, אדוני היושב-ראש, חברי, שיש סיבות שמעוררות היום דאגה ושמעוררות תהיות לאן אנחנו הולכים: העלייה בתוחלת החיים, השינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם, שוק העבודה המשתנה. כל אלה מזמנים לנו התמודדויות עם אתגרים חדשים בנושא הפנסיה. כדי שנוכל להמשיך להבטיח מערכת פנסיונית יציבה, שמספקת הכנסה ראויה לאוכלוסייה עובדת לאחר הפרישה, נידרש לנקוט בעתיד הקרוב צעדים הכרחיים. אני אומר את זה, אמרתי את זה בממשלה, שר האוצר מתעסק עם זה יום-יום. יום-יום מתעסקים עם זה. נצטרך לוודא, חבר הכנסת דב חנין, אתה אמרת את זה, שכספים שנחסכים לפנסיה לאורך שנות העבודה אינם נמשכים למטרות אחרות, אני מסכים אתך בכל מילה. אני חושב שיש הפקרות בלתי רגילה בכספי הפנסיה, וזה מאפשר את התספורות חסרות התקדים ואת התחושה אצל האזרחים, אצל החברים שלי,

אצל בני משפחתי, אצלך, שכספי הפנסיה שלנו מותרים והם הפקר. אני מסכים אתך לגמרי. אבל אני חייב גם להגיד, כשר בממשלה, שמתעסקים עם זה, שהקולות נשמעים, והדיונים, אנשים יושבים סביב שולחנות הדיונים. זה דבר שהוא באמת חוצה מפלגות.

לא צריך לחפש את המפלגות, גברת רוזין, את חברת כנסת מצוינת. זה דבר שהוא משותף לכולנו. נכון שאנחנו בממשלה, ואני חייב להגיד לך שזה מטריד אותנו לא פחות. ואנחנו, האחריות שלנו רבה יותר,

מה מציע כבוד השר? מה שרק חברי ירצו. ועדת העבודה, הרווחה והפנסיה. בבקשה. אוקיי, שום בעיה.

אנחנו נצביע מי בעד להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה ומי נגד. ההצבעה החלה. בבקשה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

אם כן, בעד, 10, ללא מתנגדים ונמנעים. ההצעה לסדר-היום תעבור לדיון בוועדת העבודה,

הודעה לסגן מזכירת הכנסת,

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום של שולחן הכנסת דוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2013. תודה.

אנחנו עוברים,

להצעות לסדר-היום: ההחמרה ביחסי החוץ של ישראל עקב הכרזת הממשלה על בנייה נוספת בשטחים, מס' 2287, 2312, 2319, 2335, 2354 ו-2377. ראשון המציגים, חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת מירי רגב, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, חבר הכנסת יצחק וקנין, חברת הכנסת חנין זועבי וחבר הכנסת אורי מקלב. ישיב בשם הממשלה סגן שר החוץ זאב אלקין.

הוא יגיע מייד, כך נתבשרנו. בבקשה, חבר הכנסת שי. בינתיים אתה יכול לדבר על חשבון המערכת.

הוא לא אמור להיות, ברגע ששר נוכח, זה בסדר.

לא, לא המשיב, זה שר באולם. המשיב, הוא לא שומע אותך. הוא ידוּוח, הוא ידוּוח.

יושב-ראש הישיבה ידווח לו מה היה בזמן היעדרו.

מאוד בינה לבין ארצות-הברית ובינה לבין אירופה. הייתי רוצה לחשוב שזה נעשה במתכוון, כדי לדעת שיש איזו חוכמה מאחורי זה, אולי לא חוכמה, אבל משהו, איזשהו רעיון מכונן. זה לא היה שם. ההתבטאות של שר הביטחון היא במקרה הטוב אומללה, במקרה הרע היא פשוט חסרת אחריות. לא יכול להיות ששר הביטחון של מדינת ישראל, אדם שאני מאוד מעריך ומכבד, אינו יודע מי עומד מאחורי "כיפת ברזל", או ה"חץ", או "שרביט קסמים" אלה רק הפרויקטים של השנים האחרונות, או ה-F-35, שישראל הולכת לקבל ראשונה בעולם, וכן הלאה וכן הלאה. לא יכול להיות ששר הביטחון לא ידע את הדברים האלה ולא יבין שגם כאשר יש מחלוקת, והיא לגיטימית, המחלוקת בינינו לבין האמריקנים היא לגיטימית, ואפשר לקרוא להם ולשבת אתם בחדר סגור ולהגיד לגנרל אלן, שהוא גנרל ארבעה כוכבים,

זו הדרגה הכי גבוהה בצבא האמריקני, ידידי, והם ידידים,

ולהסביר למה. אולי תא השטח הזה לא מתאים,

יש אלף ואחת סיבות, אבל דו-שיח כזה מנהלים בחדרים סגורים, ולא מחבלים בציר החיים שמוביל בין ישראל לבין ארצות-הברית. ושר הביטחון היה צריך להיות הראשון שיגיב על כך כמו שצריך,

וככל שהזמן עבר הנזק התגבר,

בקצה הלילה, אחרי שיחה עם ראש הממשלה, הוא הוציא איזו הודעה, והיא לא סייעה בכלום. ואז בא ראש הממשלה בסוף השבוע, ובמקום להגיד בצורה ברורה: אנחנו מצטערים, ונמשיך לעבוד עם האמריקנים, כי צריך לעבוד עם האמריקנים, הוא החליט לתקוף את אירופה, והוא הכריז על אירופה כיבשת של צביעות. אז יכול להיות שיש כפל לשון, והעולם שלנו הוא לא עולם מושלם, אבל בואו ניזהר, חברים, בואו לא נשבור את הכלים, כי בסופו של דבר אלה הידידות שלנו, גם באירופה. אלה הידידות שעמדו לצדנו ולידנו במאבק מול איראן, ואלה מדינות היצוא העיקריות שלנו, ואלה המדינות שחברות אתנו באותו מועדון מוגבל וקטן של מדינות דמוקרטיות. אז הוזמנו שגרירים, בסדר, אוקיי, ספגנו את המהלומה, לא קרה כלום, אבל ברגע שאתה מכריז על המדינות האלה ועל המנהיגים שלהן כצבועים, אתה מחריף ומגביר את הכעס ואת הטינה כלפינו. שבוע אומלל למדיניות החוץ. אדוני סגן שר החוץ, תסביר לי איך אתה, בשבוע שלאחר מכן, מתקן את הנזק שנגרם בשבוע שלפני.

תודה, חבר הכנסת נחמן שי. תעלה חברת הכנסת מירי רגב, יושבת-ראש ועדת הפנים, ואחריה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ.

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, סגן השר אלקין, נחמן, שבוע מצוין למדינת ישראל. אתה יודע למה שבוע מצוין? כי סוף-סוף אומרים את האמת בלי לפחד, כי סוף-סוף אומרים את האמת אנשים ישרים שאומרים: לא נוותר על הבקעה. אנחנו רוצים שלום, אבל לא נוותר על חגורת הביטחון של מדינת ישראל, עם כל הכבוד לג'ון קרי, עם כל הכבוד לכל מה שהוא עושה. זה לא מה שהוא אמר, ודאי שזה מה שהוא אמר. ודאי שזה מה שהוא אמר. מה שהוא אמר, הוא אמר שקרי הוא משיחיסט.

אז הוא התנצל על הקטע של המשיחי, אבל במהות, תסתכל אתה במהות, אתה דובר, תסתכל על המה. תסתכל על המה. אתה יודע כמה חשוב להגיד את הדברים בפה מלא ובקול ברור. אז מה אמר שר הביטחון? הוא אמר את האמת. חברים, אנחנו לא יכולים כל הזמן להידחק לפינה על-ידי האמריקנים. עשינו את זה בעבר, קיבלנו "חמאס" בעזה. הכריחו אותנו ללכת לבחירות בעזה,

היית אז גם כן בצבא, היית מעורב, ולא רצינו ללכת לבחירות בעזה, כי ידענו מה יקרה בעזה, וקיבלנו "חמאס" בעזה וקיבלנו טרור בעזה. ועכשיו בא ג'ון קרי ואומר לנו: לא, עוד לפני המשא-ומתן, תיתנו טובות ותיתנו מתנות. אז נתנו שחרור אסירים עם דם על הידיים, ומה קיבלנו? אבו מאזן שמתחפר בעמדתו. הוא לא רוצה שלום. תבין, הוא לא רוצה שלום. הוא לא רוצה אותנו כאן. אז למה אנחנו מנהלים משא-ומתן אתו, הממשלה שלך?

אנחנו מנהלים משא-ומתן כדי שאתה תקפוץ פחות, וכדי שאתה תגיד פחות. אנחנו מנהלים משא-ומתן כדי להוכיח לך, המשא-ומתן הוא לא, הוא תוכן.

כדי להוכיח לך שמי שלא רוצה משא-ומתן זה אבו מאזן. ואני אומרת לך, תכלית המשא-ומתן להוכיח מי לא רוצה משא-ומתן? ואני אומרת לך, אני אומרת לך שזו הייתה טעות גדולה לשחרר את האסירים הפלסטינים. יכול להיות, אז נקפיא את הבנייה. טעות גדולה לשחרר אסירים שרצחו ילדים ותינוקות ונשים. נכון.

אז נקפיא את הבנייה.

נכנסים למשא-ומתן, עדיף להקפיא את הבנייה. לא נכנסים למשא-ומתן כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים.

אני לא רוצה לשחרר רוצחים. את רוצה, אני אגיד לך מה אני רוצה, אני

במדינה הזאת כמדינה יהודית.

הוא עושה טעות, כי פעם אחר פעם הוא דוחף אותנו לעשות דברים שהם לא נכונים בסוף והם מחלישים את מדינת ישראל. והממשל האמריקני יודע שרק ממשלת ישראל חזקה ומדינת ישראל חזקה הן ערבות ליציבות המזרח התיכון. תודה.

והנזיפה שספגו שגרירי ישראל באירופה, לא שגרירי ישראל באיזה מדינות אויב, היא עדות להחמרה הקשה ביחסי החוץ של ישראל עקב הבנייה בשטחים וחיזוק ההתנחלויות, ואני מדגיש את העניין הזה. אתם בעצם עושים יד אחת עם הארגונים האלה,

כמו ה-BDS, שרוצים מה שנקרא להשחיר את כל ישראל. גם אתם, אתם גורמים לכך שכל ישראל תושחר, כי הרי אתם יודעים שרוב רובם של הצעדים הבין-לאומיים בעניין ישראל קשורים במישרין לנושא השטחים, ולא לנושא הישראלי הכללי. איפה אתם שמים אותנו? בפינה יחד עם הארגונים הקיצוניים. הם אומרים "הכול ישראל", וגם אתם אומרים "הכול ישראל", וכך אתם משחקים את המשחק של ה-BDS. אתם בעצם משתפי הפעולה של ה-BDS. יש כאן מסמך מאוד מעניין שהוגש לכנסת מטעם מכון "מולד", שקובע, ובדק את כל הצעדים, כלל מה שנקרא "חרמות" תרבותיים, מדעיים,

המוטלים על ישראל. הוא מראה במובהק שכמעט 100% המקרים שבהם יחסי החוץ של ישראל, איך הם הגדירו את זה,

זאת אומרת שהם נפגעים באופן כלשהו, קשורים במישרין לשליטה הישראלית על השטחים. בעניין הזה, וזה לא יעזור לאנשים בליכוד שיעמדו פה ויצעקו, בעניין הזה קיים קונסנזוס בין-לאומי כמעט מוחלט ששולל את השליטה הישראלית מעבר לקו הירוק. לפי כל הערכה סבירה שאני שומע, אמריקנים, ואירופים ואסייתים, ודרום-אמריקנים, אין שום סיבה לצפות שהקונסנזוס הזה ישתנה. המחשבה שלכם שאפשר להתעלם מהמחלוקת הקשה הזאת בין ממשלת ישראל לבין הקהילייה הבין-לאומית היא מחשבה בלתי אחראית, שלא מעוגנת במציאות, וחבל שאתם ממשיכים פה להשלות את האנשים שעם עוד קצת הסברה, ונביא עוד חצי תקן לאיזה מחלקת דה-לגיטימציה, מעמדנו בעולם ישתנה. אין דה-לגיטימציה כלפי ישראל, ישראל נהנית מיחסים טובים בעולם, הצעדים שאנחנו מסתכנים בהם, הצעדים שאנחנו סופגים אותם, קשורים לנושא של השטחים.

ברגע שתהיה התקדמות משמעותית בתהליך המדיני, לא כמו שאמרה פה מירי רגב: אנחנו רוצים לנהל תהליך מדיני כדי להראות שאבו מאזן לא רוצה את התהליך המדיני, זה ממש משפט לספר גינס. ברגע שתהיה התקדמות אמיתית בתהליך המדיני, שזה לא יהיה תהליך לשם תהליך אלא תהליך שהכוונה שלו להביא להסדר שלום בין ישראל לפלסטינים, תהיה פריחה בלתי רגילה במעמד של ישראל בעולם. לא רק עניין של אבן נגף גדולה ביחסים שלנו עם העולם הערבי והמוסלמי, אלא בכלל ביחסי הסחר, במעמד שלנו בקהילייה הבין-לאומית, בארגונים הבין-לאומיים. כי למדינת ישראל, כמדינה ישראלית, כמדינה יהודית ודמוקרטית, אין שום בעיה בין-לאומית. יש לנו בעיה בין-לאומית קשה מאוד כמדינה כובשת, כמדינה סרבנית, כמדינה שתוקעת מקלות בתהליך המדיני. וחבל, חבל שמתוך הממשלה הזאת,

אני חושב שהבסיס לקיומה הוא הצהרה של בנימין נתניהו של שתי מדינות לשני עמים, כל פעם מחדש קמים קולות,

השר יעלון, מירי רגב,

אדוני סגן שר החוץ, שר החוץ, שזה קשקוש, ושזה לא יביא לשום מקום, ושזה סתם, והפלסטינים הם כולם רמאים, וג'ון קרי הוא אובססיבי. מה זה? אתם בכוח רוצים להחריב את המעמד הבין-לאומי שלנו? אז תניחו לישראל, תניחו לדה-לגיטימציה. אין דה-לגיטימציה, יש גינוי לגיטימי, שגם אנחנו שותפים לו, לכיבוש בשטחים. תודה רבה, חבר הכנסת הורוביץ. חבר הכנסת יצחק וקנין, לא נמצא. חברת הכנסת זועבי,

חבר הכנסת אורי מקלב, אחרון הדוברים. אחריו ישיב בשם הממשלה סגן שר החוץ זאב אלקין.

עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, מכובדי השר, סגן שר החוץ, חברי חברי הכנסת, אתה הרי, אדוני היושב-ראש, חבר בנשיאות, חבר פעיל בנשיאות, ואתה יודע שהנושא הזה הוכר כהצעה דחופה לסדר-היום, ובעצם הורכב משתי הצעות שהיו לפני הנשיאות. אחת הייתה ההחמרה ביחסי החוץ של ישראל, והנושא השני היה ההחרפה בסנקציות נגד ישראל בעולם ובאיחוד האירופי ובאמריקה. אבל עשו את זה נושא אחד, מכיוון שהסיבה, גם להחרפה וגם להחמרה ביחסי החוץ, זו סיבה אחת, הכרזה של הממשלה על בנייה נוספת בשטחים. עכשיו, גם כאן יש דיוק של הנשיאות: זו הכרזה על בנייה. אם היה כתוב בהצעה לסדר-היום "בעקבות בנייה של ישראל בשטחים", הייתי אומר: דיינו, אז בונים. אז יש החרפה ביחסי החוץ, יש החרפה בסנקציות, אבל גם עושים משהו. אבל מה שקורה, שמכריזים, וההכרזות האלה הן לצורך, רובן הן הכרזות לצורך בעיות פנימיות פוליטיות, ולא כי באמת יש כאן סיבה להכריז אותן. ההכרזה קובעת שתמורת כל אסיר שמשתחרר נבנה בית ביהודה ושומרון. זו סיבה, כדי שמפלגה תוכל לבוא להגיד לקהל בוחריה,

למה אנחנו מעדיפים אידיאולוגיה, מעדיפים את הכיסאולוגיה על האידיאולוגיה, למה אנחנו נשארים בממשלה שמתחילה או מכריזה על תהליך מדיני, על תהליך של שלום. איך אתם נשארים? הרי זה נגד האידיאולוגיה שלכם, נגד המצע שלכם, נגד הדעה של קהל הבוחרים, ושל כל המנהיגים שלכם. אז מתחילים להסביר: אנחנו גם עכשיו בונים, ואנחנו בעצם עושים כסות פוליטית כדי להישאר בתוך הקואליציה. אני כאן שימשתי כמה וכמה פעמים סגן יושב-ראש הכנסת או ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת כאשר שר השיכון של היום היה באופוזיציה, ודיבר וחזר ודיבר על כך שאין בנייה בירושלים. הוא אמר: אתם מכריזים, אבל דה-פקטו יש הקפאה, למעשה לא בונים. כמה השתמשתם במילה הזאת שאתם בונים בירושלים, ברמת-שלמה 2,000 וכך יחידות דיור, וכמה נזקים עשיתם בהכרזות האלה. כמה אתם החרפתם באמת את היחסים, כמה אתם הבאתם את ההחרמות ועוד, על הצהרות והכרזות שמוציאים מכרזים, כשלא יצא שום דבר. חוץ מהודעה שאתם יוצאים למכרז,

כבר חודשים רבים, לא יצא אפילו מכרז על רמת-שלמה. אז מה אתם עושים? איפה האחריות, על מה אתם עושים הכרזות? ממחזרים.

כתבתי את המילה הזאת, ממחזרים את אותה בנייה כמה וכמה פעמים. עושים נזקים מההשלכות, גם נזקים כספיים לכיסו של הישראלי. רבים מהישראלים, ומי שיודע, ההחרמות נהיו החרמות, זלזלנו בהחרמות האלה, אלה החרמות קשות מאוד, שפוגעות רבות. עכשיו המחקר הזה התפרסם לאור הוועידה בדבוס. אבל אנחנו רואים דבר אחד: באופן אמיתי, גם מי שמכריז, חלק מפגיעה בתהליך השלום זה מה שקורה במפלגת השלטון. איפה נשמע, ואיפה קיימת עוד מדינה בעולם, וגם ישראל,

שהיא באמת מחדשת גם עניינים מפלגתיים, שראש הממשלה, מפלגה שולטת אומרת, מכריזה שהיא מניעה תהליך מדיני, ובתוכו סגני שרים, לא כולם, סגני שרים ושרים פועלים נגד המדיניות? מה זה עושה בעולם? מה רואים? התהליך הזה, המהלכים האלה, הם עושים לנו את הנזק הכי גדול, כשבאמת, מצד אחד אומרים: אז מי הנכון,

הוא צועק באמת ראש הממשלה אומר מילה אחת, וסגנו הוא זה שצודק, ורק הם משחקים את המשחק של מי הטוב ומי הרע? או הסגנים? במפלגה שהיא שולטת, מפלגה מסודרת, יכולות להיות כאלה הכרזות בדברים כאלה אקוטיים, שיש להם משמעויות כל כך חמורות, יכול להיות דבר כזה? אז הוא אומר: או שהם צודקים, או שהם צודקים, ששניהם צודקים, הוא לא מתכוון והם באמת מתכוונים לבנייה. ולכן, ההכרזות האלה הן הכרזות, גם הייתי מקבל את זה בהבנה אם ההכרזות האלה הייתה להן משמעות לתהליך, הן היו חייבות המציאות. הן הכרזות שקודם כול לא חייבות המציאות, ודבר שני, הן גם לא רק הכרזות הן גם לא עושות שום דבר,

מילא היה אפשר גם לבנות בלי להכריז. שני הדברים ביחד הם הדברים הגרועים, הם שמביאים גם, חוסר יושר הזה, להחרפה ביחסים שלנו ולהחרמה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. יעלה סגן שר החוץ זאב אלקין לענות בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, שמענו כאן כמה דברים שונים בתכלית לגבי מה שמתרחש בזירה המדינית, ולכן קשה לענות לכולם ביחד, אני אנסה לענות אחת לאחת לדוברים השונים. אני אתחיל, אלך דווקא בסדר הפוך, אני אתחיל מהדובר האחרון, חבר הכנסת מקלב. טענת שכמה סגני שרים, ושרים בממשלה, אפילו במפלגת השלטון, יוצאים כנגד עמדת מפלגתם. אני חושב שטעות בידך. אם מעניין אותך לדעת מה העמדה של מפלגת הליכוד, אני יכול לשלוח אותך לכל מסמך של מפלגת,

לא, הם אמרו נגד ראש מפלגה.

דיבר חבר הכנסת מקלב גם על ראש מפלגה וגם על מפלגה. אז אני רוצה לתקן אותו, שעמדתה של מפלגת הליכוד ידועה, התקבלה בהחלטות מסודרות. למפלגת הליכוד יש חוקה, כתובים שם דברים מאוד מאוד ברורים לגבי התיישבות בכל חלקי ארץ-ישראל. יש החלטה ברורה מאוד של מרכז הליכוד כנגד הקמת מדינה פלסטינית. בזמנו ראש הממשלה הוא זה שהוביל את ההחלטה הזאת, אף אחד לא ביטל אותה ביותר מעשר השנים שעברו מאז. לכן העמדות הרשמיות של מפלגת הליכוד נקבעות לא על-ידי ולא על-ידי מנהיג הליכוד ולא על-ידי אף אחד אחר, אלא על-ידי מוסדות הליכוד, ועמדתם של המוסדות האלה ידועה.

תאמין לי, לא אני ולא חברי לא מרגישים שאנחנו סותרים את עמדת מפלגתנו, נהפוך הוא, אנחנו רק חוזרים על העמדה של מפלגת הליכוד מימים ימימה.

אם כבר אתה צריך לשאול את מישהו, זה לא אותנו אלא את ראש הממשלה. מותר לו לשנות את דעתו, לכל אחד מאתנו מותר לשנות את דעתו. אם הדברים יהפכו לרלוונטיים, ותכף אני אתייחס גם לזה, ל"אם" הזה, שהוא המפתח, אני מניח שיהיה על זה ויכוח מאוד מאוד דרמטי בתוך תנועת הליכוד, כי סבורני שלא רק העמדות הרשמיות באותן החלטות מרכז ובאותם המסמכים המפלגתיים הקיימים, אלא גם הרוב בתנועת הליכוד מחזיק באותה עמדה כמוני, אבל אם זה יצטרך לבוא לידי הכרעה, זה יבוא לידי הכרעה.

כל מי שחושב שונה ממני לא ניסה להעביר החלטת מרכז הפוכה, ואני חושב שלא במקרה. עד כאן בעניין הזה. לגבי עצם האפשרות שבתוך מפלגת, לגבי עצם האפשרות שבתוך מפלגת שלטון יש מחלוקת בנושא כל כך מרכזי, אני חושב שזה לא מעשה נדיר במשטר

אם תיקח את ההיסטוריה הפרלמנטרית, אפילו לא רחוק מאתנו,

בהרבה מאוד מפלגות שלטון לדורותיהן היו מחלוקות לפעמים מאוד מאוד משמעותיות בתוך אותה מפלגה, לפעמים בין מנהיג מפלגה לבין שריו הבכירים, וזה לא מעשה בלתי שגרתי במשטר שהוא,

לא דיקטטורה, וגם במשטר שהוא פרלמנטרי, כשבמפלגה הרשימה נקבעת על-ידי חברי מפלגה ולא על-ידי מנהיג מפלגתי. אני מבין שבמפלגה שמי שקובע את הרשימה זה מועצת גדולי התורה, זה מעשה נדיר שיש מחלוקת בתוך המפלגה, אבל גם במפלגה שמועצת חכמי התורה קובעת את ההרכב שלה, נער הייתי ועוד לא זקנתי, אני מעט שנים בכנסת, אבל יצא לי לצפות לא פעם ולא פעמיים בחברי כנסת מאותה סיעת יהדות התורה מצביעים בסוגיות מאוד מאוד מרכזיות, אני יכול להזכיר לך את הנושא של משאל עם, אני יכול להזכיר לך נושאים אחרים, מאוד מאוד מרכזיים, כשלא מדובר על ויכוח תיאורטי, אלא הצבעה מעשית בכנסת, שהצבעתם באופן שונה. אני כבר לא מדבר על סוגיות פוליטיות, לא ניזכר בבחירות.

לא משהו מהותי אצלך, זה מהותי גם אצלנו. יכול להיות.

זה מהותי, בסוף, החיים שלי, מהותי.

חבר הכנסת מקלב, החיים שלי ושלך, והביטחון שלי ושלך, זה אותו ביטחון. כשעף טיל לכיוון תל-אביב או בני-ברק, הוא לא מבחין ביני לבינך, והוא לא שואל מי שייך ליהדות התורה ומי שייך לליכוד,

זה לא להפחיד, זאת המציאות, חבר הכנסת נחמן שי. אם שכחת, תיזכר מה קרה כאן, אנחנו יותר חזקים מהם פי, מה קרה כאן רק בשנת 2012. זה לא יעזור לך. אתה לא מתווכח אתי, אתה מתווכח עם ראש הממשלה, עם קרי,

אני כרגע, זה לא יעזור.

אני כרגע עונה לחבר הכנסת מקלב, יבוא תורך. זה לא יעזור. אני מציע שתמתין בסבלנות. נא, הערה נוספת לחבר הכנסת מקלב, כמי שטען שאין בנייה, דווקא בן-אדם מנוסה כמוהו, שהיה סגן ראש העיר פעם, בעיריית ירושלים, יודע בדיוק מה הדרך בביורוקרטיה הישראלית, האם זה נכון זה כבר דיון אחר, לא לצורך ההצעה לסדר-היום הזאת, שצריך לעבור, מכרזים, לפני שעושים מכרז,

אתה יודע שצריך לעבור תהליך תכנוני. במסגרת התהליך התכנוני הזה, בדרך יש לעם ישראל ולמדינת ישראל הרבה חברים טובים מתוכה, חלקם אפילו מיוצגים כאן, בכנסת, שעל כל ישיבה שבה מאשרים את השלב התכנוני הבא הולכים להוציא את זה כהודעה בראשי חוצות, וכבר אי-אפשר להבין בכלל איפה בונים ואיפה מתכננים, ועושים סלט גדול מהכול רק כדי להכפיש את שמה של מדינת ישראל ורק כדי לארגן את הלחץ עליה. ולכן, במצב כזה, כשזאת המציאות, כבר אין ברירה, הממשלה מעדיפה לפרסם בעצמה בצורה מדויקת מה היא עושה, מתי היא בונה ומתי היא מתכננת. כי מה שפעם ידענו לעשות בשקט ולא להביא לפיצוץ עולמי, אלא בדרך כלל זה נודע רק כשבאנו לשלב הסופי של הבנייה, היום כל הזזת נייר מפה לשם, מהוועדה הזאת לוועדה אחרת, זה ממילא הופך לעניין בין-לאומי. אני מזכיר לך שהסכסוך המפורסם, הפרשה המפורסמת, שסגן נשיא ארצות-הברית, בביקורו הקודם כאן, לא הנוכחי, היה בגלל תהליך תכנוני בשלב ראשוני ביותר. אבל הדרך, כפי שזה פורסם על-ידי "ידידינו", מתוכנו,

שגרם לבלגן הגדול. שר השיכון הוא זה, ולכן, חבר הכנסת מקלב,

אנחנו נאלצים היום לפרסם גם את השלבים התכנוניים וגם לפרסם את המכרזים, ומי שחושב שלא בונים בירושלים, אני מזמין אותו רק למקום אחד קטן, אני עובר שם כל בוקר. יש שכונה כזאת, היא נקראת הר-חומה. דווקא כשכל בוקר אני עובר שם נראה לי שבונים שם, וגם בונים, וטוב שכך. ואגב, אם לא יעשו את זה, וילכו לכיוון שאתה מציע, בסופו של דבר יהיה גורל מאוד מאוד פשוט לירושלים, אלא אם כן חזונם של חבר הכנסת שי וחבר הכנסת הורוביץ יתממש, ויחלקו אותה.

לא,

אבל אם לא יחלקו אותה, ולא יבנו בירושלים, בסופו של דבר לא יהיה לנו רוב יהודי בירושלים,

כי היום, היום, פעם, תמיד, ראש הממשלה הציע לחלק אותה, לא אנחנו. זה ראש הממשלה. חבר הכנסת שי, אני חושב שסגן השר היה מאוד אמיץ כשאמר לך שהליכוד לא שינה את דעתו, פשוט יושב-ראש הליכוד שינה את דעתו. זה היה מאוד אמיץ להגיד. יושב-ראש הליכוד, יושב-ראש הליכוד, בנושא של חלוקת ירושלים, לפי מיטב ידיעתי, לא שינה את דעתו. יכול להיות שחבר הכנסת שי יודע משהו שאני לא יודע. ואני אגיד לך יותר מזה, הוא הציע שתי מדינות לשני עמים. יושב כאן שר ממפלגת יש עתיד. לפי מיטב הבנתי מפלגת יש עתיד הלכה לבחירות ואמרה באופן ברור: אנחנו נגד חלוקת ירושלים. לכן, רוב, לא ירושלים, ארץ-ישראל.

לכן, רוב מוחלט מהמרכיבים של הקואליציה הזאת ושל הממשלה הזאת מתנגדים לחלוקת ירושלים. ירושלים זה סיפור נפרד. היות שכך, אם לא נבנה בירושלים לא יהיה רוב יהודי בירושלים. כל מי שמכיר את המספרים יודע אותם מצוין. תמיד בכינו על דמוגרפיה יהודית בירושלים. היום יש יותר לידות,

של יהודים מאשר לידות של ערבים. איפה הבעיה? עוזבים את ירושלים, אין איפה לגור בה. פעם אמרנו: החילונים עוזבים את ירושלים, היום גם החרדים עוזבים את ירושלים. לקחתי את הסטטיסטיקה של השנים האחרונות, אותו דבר, כולם יוצאים מירושלים, כי אין בה איפה לחיות, אין בה איפה לבנות.

הדרך היחידה לפחות לשמור את הרמה הקיימת היא לבנות בירושלים. ואם צריך בשביל זה, חבר הכנסת שי וחבר הכנסת הורוביץ, לפעמים גם לספוג גינויים, כי כשאתם ממקדים את הדיון בהתנחלויות, זה מאוד נוח, אבל מגנים אותנו על בנייה בגילה, בפסגת-זאב, ברמות ובארמון-הנציב, מכיוון שאין הסדר. בדיוק באותה צורה כמו בבנייה באלון-מורה,

בוודאי. בוודאי. מכיוון שאין הסדר. רק המדיניות שלך גורמת לזה.

אני קובע את קו 67' כקו מקודש ואומר שלא יזוזו מכאן.

בהחלט, אתה מייחס לי כוחות עליונים. ולכן, לא כדאי לשקר לציבור, זה לא ויכוח על ההתנחלויות, זה ויכוח על כל מה שמעבר לקו 67', קרי רוב האוכלוסייה היהודית בירושלים. מי שמוכן להזיז אותה, מי שמוכן לוותר עליה בגלל לחץ בין-לאומי, שיגיד את זה ברור גם לאותה אוכלוסייה. לפחות שבפעם הבאה כשאנשים ילכו לקלפיות, שהם ידעו עבור מי הם מצביעים ומה הוא רוצה לעשות להם. חבר הכנסת שי, כן. דיברת כאן על הנזק המדיני הגדול שהיה בעקבות דברי ראש הממשלה לאירופה ובעקבות דברי שר הביטחון. אני חייב להגיד, במשך השנים האחרונות שמעתי כל מיני התחלקויות לשון שיצאו מכל מיני חדרים סגורים. גם מהבית הלבן. אני יכול להזכיר לך כמה: אותה שיחה שבמקרה נשאר מיקרופון פתוח בין נשיא ארצות-הברית לנשיא צרפת, אחר כך פרסום ספר, דווקא השנה, ממה שנאמר לפני שנה בקמפיין לבחירות לארצות-הברית על ראש הממשלה שלנו, רק בימים האחרונים פרסום ספרו של שר ההגנה האמריקני, שגם שם יש כמה ביטויים מעניינים על ממשלת ישראל ועל ראש ממשלת ישראל. לא שמעתי אותך אז מזדעק, נעמד לטובתה של, בצרפת? בין צרפת לארצות-הברית, שמישהו פטפט שם משהו ליד המיקרופון? שהם אמרו כמה הם מעריכים את ראש הממשלה. לא שמעתי אותך כשבצד האמריקני, דווקא חבר הכנסת שמעורה מאוד ביחסי ארצות-הברית ישראל, ועושה הרבה כדי להעמיק אותם, ובצדק, לא שמעתי אותך אז נעמד על בריקדות ומעיר לידידינו האמריקנים שהאמירות האלה הן לא במקומן, עם כל החשיבות של מערכת היחסים שבינינו לבין האמריקנים. רק על שר הביטחון הישראלי אתה מסתער מייד ואתה תוקף אותו. ולכן, אני חושב שכל מי שרוצה להעיר על אמירה כזאת או אחרת כדאי לו להיות הוגן וכדאי לו לראות את התמונה המלאה. הדיון הזה,

חטא לנקודה המרכזית, ולפה אני רוצה להגיע בעקבות דבריך. הדיון על דברי שר הביטחון, במקום להתעסק בתוכן של דבריו, עסק בסוגיה העסיסית מה נאמר על מי. אבל אני חושב שצדקה חברת הכנסת רגב, שהאמירה העיקרית בדברי שר הביטחון, והמשמעות העיקרית שלה, כשקם מי שאחראי לביטחון מדינת ישראל ואומר: ההסדר שמציעים לנו לא נותן לנו ביטחון, זאת המשמעות העיקרית, על זה צריך,

על זה צריך לקיים, אמרתי לקיים דיאלוג שקט. אני לא מחיתי על דבריו.

דיאלוג שקט, יכול להיות שהוא צודק. חבר הכנסת שי, דבר כזה עוד לא שמעתי.

חבר כנסת מהאופוזיציה מעיר לחבר הממשלה על כך שהוא רוצה לקיים גם דיון ציבורי על סוגיות שהן מרכזיות לחיינו כאן ולביטחוננו, ואומר: לא לא לא, למה הוצאת את זה אלי? אני לא רוצה לדעת. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, תקיים דיאלוג על זה עם האמריקנים. מה שתחליט, תחליט. תחתום, ואז נראה מה יוצא. זה מה שאתה מציע? דווקא כחבר כנסת מהאופוזיציה, שאין לו השפעה על התהליך הזה כל עוד הוא שקט, אני חושב שצריך, שר הביטחון לא מנהל את הדיאלוג הזה אתי. הוא ניהל אותו עם האמריקנים, והוא ניהל אותו, הדברים של שר הביטחון גרמו לדיון ציבורי, למה הוא התנצל אם הוא כל כך צודק?

כי זאת השאלה העיקרית. אם קם שר ביטחון במדינת ישראל ואומר: ההצעה הזאת היא בעייתית, צריך לקיים על זה דיון, צריך לקיים על זה דיון בכנסת, בוועדת חוץ וביטחון וכמובן בממשלה, בפורומים הרלוונטיים, לא הייתי מציע לאף אחד לזלזל בזה. גם אם המשמעות של לקיים בזה דיון, אם נגיע למסקנה שצריך להגיד לא, כי עם כל הכבוד ועם העובדה שהאמריקנים הם החברים הכי טובים שלנו, וזה נכון ואני לא בא לפקפק בזה, לא כל הצעה שמגיעה מהחבר הכי טוב שלך היא טובה לך. אמרה כאן חברת הכנסת רגב, בצדק, שכבר היינו בצמתים היסטוריים כאלה או אחרים שבהם באו אלינו חברים טובים, ממשלים מאוד ידידותיים, אמריקניים, וביקשו מאתנו דברים, וכדי להיות אתם בסדר עשינו אותם. מי שמשלם את המחיר בסוף זה אזרחי מדינת ישראל. על זה שאפשרנו ל"חמאס" להשתתף בבחירות תחת לחץ אמריקני וכל מה שקרה אחרי זה ברצועת-עזה משלמים את המחיר אזרחי מדינת ישראל בדרום הארץ. המושג דרום הופך כבר לגומי. זה כבר מגיע לראשון-לציון ולתל-אביב, כפי שראינו בהתלקחות האחרונה. זאת המציאות.

עם כל הכבוד, תפקידה של ממשלת ישראל ותפקידו של שר הביטחון, בהתחשב בחשיבות היחסים עם ארצות-הברית, בסופו של דבר הוא נותן דין-וחשבון לא לפני בוחר אמריקני. הוא נותן דין-וחשבון לפני בוחר ישראלי, ולו הוא מחויב להביא ביטחון. לכן אם הוא חושב שההצעה היא מסוכנת, תפקידו לומר את זה, ואחר כך יתקיים סביב זה שיח ציבורי ונחליט מה שנחליט. אותו דבר לגבי ההתנהלות האירופית. אני יכול לחלוק אתך חוויה אחת, אדוני חבר הכנסת נחמן שי, מפגישה שהייתה לי היום עם שגריר האיחוד האירופי. דיברנו על ההסתה הפלסטינית ועל הבעיות שיש ועל הכספים שהרשות הפלסטינית משלמת כדי לתגמל את המחבלים שיושבים בבתי-כלא שלנו, ומעבירים מסר,

מצוין לדור צעיר, המשכורת הכי משתלמת היום, למי שלא יודע, ברשות הפלסטינית משולמת למחבל עם דם על הידיים בכלא ישראלי: הם מקבלים פי-שלושה ופי-ארבעה מאנשי ביטחון פלסטינים. לכן אם אתה צעיר פלסטיני ואתה רוצה להבין במה כדאי לך לעבוד,

זה המסר, שלא ה"חמאס", הרשות הפלסטינית, מעבירה היום. כשדיברנו על כך עם שגריר האיחוד האירופי, הוא פתאום העיר לי: אבל גם אתם מחזקים את האווירה הזאת של ההסתה והתמיכה במחבלים פלסטינים. שאלתי אותו: איך אנחנו בדיוק עושים את זה? חבר הכנסת שי, מה אתה חושב שהייתה תשובתו? בזה ששחררתם את המחבלים. זה מעשה שמחזק, כי אתם כל כך מחויבים להתנחלויות, זה מעשה שמחזק את הצד השלילי ברשות הפלסטינית. אני חושב שעמדה יותר צבועה מזאת קשה לתאר, אז למה שחררתם? כי אני לא זוכר שזאת הייתה העמדה של האיחוד האירופי כשלחצו עלינו לעשות את זה. למה שחררתם אותם?

כשהיו אותן שלוש דרישות פלסטיניות, אני לא זוכר שאז, אני לא רוצה לראות רוצחים מחוץ לכלא.

את זה אל תעשו. גם אם בגלל זה לא יתחיל משא-ומתן, את זה אל תעשו, כי זה לא טוב, זה מחזק את המחבלים הפלסטינים.

אם רצית דוגמאות של צביעות, זו דוגמה של צביעות.

כשמתכנסים שרי החוץ של האיחוד האירופי בדצמבר,

בחודש שעבר, ומקבלים החלטות על תהליך השלום והמצב במזרח התיכון, וכחלק מההחלטות האלה הם מדברים על המצב ההומניטרי הקשה ברצועת-עזה, אבל אין מילה אחת בהחלטות האלה על הטילים שנופלים על הראש שלנו מרצועת-עזה, זה מאוזן? זה לא צבוע? תגיד לי אתה, חבר הכנסת שי. האם אנחנו יכולים לעמוד בפני אזרחי מדינת ישראל ולהגיד שזה יחס הוגן?

אבל לא צריך ללכת רק למה שאומרים עלינו ועל הפלסטינים,

באותם ימים שהאיחוד האירופי בא בטענות אלינו ואומר: אתם בשטח כבוש, ולכן אנחנו לא יכולים להשקיע פה כסף, לא יכולים לחתום אתכם הסכמים

לא רק ליהודה ושומרון אלא גם לגילה וגם, וכבר דיברנו ולא אחזור, לגבעה-הצרפתית, לרמות ולכל מה שתרצה, באותו זמן, אותו איחוד אירופי הולך וחותם עם מרוקו הסכם לגבי הדיג ומתייחס לסהרה המערבית כחלק מההסכם. ואין לו בעיה שזה שטח כבוש, מבחינת אותם הפרמטרים של המשפט הבין-לאומי, הרבה יותר ממה שאצלנו, ואתה מכיר את כל הניואנסים בעניין הזה. פתאום כולם שותקים.

כי יש אינטרסים, כי לספרדים זה נוח שיהיה ההסכם הזה ומאוד חשוב, ולאיטלקים זה נוח. ואז פתאום כל ההיבטים הבין-לאומיים והצדק, הכול זז הצדה. את זה שומרים בשבילנו, בשביל מדינת ישראל. כשאותו איחוד אירופי לוקח כספים של האיחוד האירופי ומשקיע אותם בקפריסין הטורקית דרך הממשל הטורקי, זה לא מפריע לאף אחד. עשרות מיליונים של יורו מושקעים שם מדי שנה בשנה. קפריסין היא חברה באיחוד האירופי,

אף אחד לא מכיר במה שקרה שם בצפון האי, ועדיין זה לא מפריע לאף אחד. תאר לעצמך, אם לפי אותם פרמטרים, אם זה היה שוויוני, האיחוד האירופי היה פונה לאלוף דנגוט והיה אומר לו: אתה יודע מה? אנחנו רוצים להעביר כמה עשרות מיליוני יורו למתפ"ש כדי שהוא יבנה כמה אוניברסיטאות וכמה גני-ילדים עבור האוכלוסייה המתנחלת ביהודה ושומרון. זה הרי נראה לך דמיוני ובלתי אפשרי לחלוטין, אבל זה בדיוק מה שהאיחוד האירופי עושה בקפריסין. זה לא צביעות? לכן, כשזאת המציאות, אתה עכשיו עושה סדר בקפריסין? בוא ונדבר על המקרה שלנו. מה אתה רוצה מקפריסין? אבל כשאתה מדבר על היחס של האיחוד האירופי אליך, אתה צריך, בוודאי בן-אדם כמוך, שמכיר את התמונה הבין-לאומית, צריך לראות את כל התמונה,

ולשאול את עצמך אם היחס הזה הוא שוויוני או לא. התשובה מאוד פשוטה: הוא לא שוויוני. כשהיחס הזה לא שוויוני, מה שהייתי מצפה ממך, להגיד שהם אנטישמים. יש פה מפלגות שמהן לא הייתי מצפה את זה, חבר הכנסת שי.

אבל ממפלגת העבודה במצב כזה הייתי מצפה לעמוד באותו צד שבו עמדה תמיד מפלגת העבודה, בצד של הקונסנזוס הציוני. וכשהאירופים מפלים אותנו לרעה, לבוא ולהגיד: אנחנו אופוזיציה ויש לנו ויכוח מדיני עם הממשלה, אבל כשאתם מפלים אותנו לרעה אתם לא צודקים ואנחנו מתנגדים לזה, ולא לתקוף את ראש ממשלת ישראל כשהוא חושף את הצביעות הזאת. מדינות מסוימות באירופה הן עדיין המשענת הנאמנה ביותר של ישראל, הנאמנה ביותר של ישראל, כולל אלה, אני לא חולק עליך לגבי חשיבות, בשביל הכיבוש הזה אתה, אני לא חולק עליך לגבי חשיבות היחסים שבינינו לבין האיחוד האירופי, אתה גורם, ובוודאי יש לנו שם הרבה ידידים. אבל גם ידיד יכול לטעות, וגם ידיד יכול לתקוף אותך שלא בצדק, וגם ידיד יכול להפלות אותך לרעה. כשזה קורה וכשזה פוגע באינטרסים שלך, הפוליטיקה צריכה לזוז הצדה, וקואליציה ואופוזיציה, לפחות,

אלה שהם בתוך הקונסנזוס הציוני, צריכים לעמוד כחומה בצורה ולהיאבק על האינטרס הישראלי, במקום לתקוף אחד את השני כאן. אבל זה כנראה כבר מזמן הפסיק להיות הדרך המקובלת בפוליטיקה הישראלית. יש אינטרס, האינטרס הישראלי אחרת. אולי האינטרס הישראלי שאתה מציג זה לא האינטרס שלנו? עכשיו אני אליך, חבר הכנסת הורוביץ. מה האינטרס הישראלי? עכשיו אני אליך, חבר הכנסת הורוביץ. מה האינטרס הישראלי? לשלוט על מיליוני ערבים? זה האינטרס הישראלי? עכשיו אני אלך לחבר הכנסת הורוביץ. אתה מדבר על ציונות? ציונות זה מדינה יהודית ודמוקרטית. אני אגיד לך, חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת הורוביץ, ציונות זה לא כיבוש.

בציונות. מהו האינטרס הישראלי, אתה בא, כיבוש. יקבעו,

לא הידידה הגדולה שלנו,

אני לא אומר את זה בצורה צינית, מעבר לים, ולא הידידים שלנו מעבר לאוקיינוס. אנחנו צריכים לקבוע. מי שיקבע מה האינטרס הישראלי זה האזרח הישראלי, זה הבוחר הישראלי. האזרח הצביע שתי מדינות. זה מה שהצגתם

חבר הכנסת הורוביץ. אותם קולות שהצביעו לליכוד ביתנו לא הצביעו,

חברת הכנסת זנדברג, תודה. בשביל חזרה לגבולות 67'. אתה

אם הם היו רוצים לחזור לגבולות 67', הם היו מצביעים לך. אבל מה לעשות,

סגן השר עונה כבר כמעט חצי שעה. ואותם קולות לא הצביעו בעד חלוקת ירושלים. זה לא מונולוג וזה לא דיאלוג. תודה גם לחבר הכנסת וורצמן, סגן שר החינוך, על תרומתו למדורה שנדלקה פה. אני מבקש לאפשר לסגן השר לסיים. לכן, חבר הכנסת הורוביץ, כמה שלא תצעק בפתוס שצריך לעסוק במציאות, המציאות היא שהציבור הישראלי התפכח מזמן מאותן אשליות שפעם ניסיתם למכור לו, והוא הבין מצוין מה המחירים שהוא משלם היום על הטעויות שנעשו בעקבות אותן אשליות ב-20 השנים האחרונות, והוא לא מוכן לשלם אותן עוד הפעם.

תודה רבה. מה אדוני סגן השר מציע? לעצם העניין, כמובן אני חושב שהדיון בנושאים האלה חשוב מאוד, ולכן אין לנו שום התנגדות כממשלה לקיים את הדיון או במליאה או בוועדה, איפה שירצו המציעים. מה מבקשים המציעים?

איזו ועדה? החוץ והביטחון. החוץ והביטחון.

עמדה נוספת. לא, בסדר, אבל קודם כול מצביעים.

עמדה נוספת לחבר הכנסת דב חנין ועמדה נוספת לחבר הכנסת נסים זאב. ואז נעבור להצבעה על ההצעה להעביר את זה לדיון בוועדת החוץ והביטחון, וככה בוודאי אף אחד לא ידע מה יהיו תוצאות הדיון. בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. קודם כול, הרווחנו מהדיון הזה. הרווחנו הבהרה שסגן שר החוץ ועמו משרד החוץ עומדים מאחורי דבריו המביכים של שר הביטחון. שר הביטחון אמר את הדברים, כך אני שמעתי, שלא לציטוט, אבל עכשיו אנחנו שומעים עמדת ממשלה מפי נציגה המוסמך, סגן שר החוץ, שעומד מאחורי הדברים האלה, וראוי היה שהם אכן יישמעו בכנסת.

אדוני היושב-ראש, לא רוצה לדבר על יחסי החוץ של ישראל, שהממשלה עושה את הכול כדי לקלקל אותם, אני רוצה לדבר על הדברים לגופם. אני רוצה לדבר על אותה מדיניות שמעדיפה היום את הבנייה בהתנחלויות על פני כל דבר אחר, לא רק על פני יחסי החוץ של מדינת ישראל, קודם כול על פני טובתם של אזרחי ישראל. הרי ההתנחלויות, עמיתי חברי הכנסת, ניזונות מצינור חמצן שמגיע יום-יום מכאן, מהכנסת, מוועדת הכספים, מהקצאת כספים, מהעברת משאבים, מהזרמת עוד ועוד כסף למפעל כושל, לא רק חסר היתכנות מדינית, לא רק הרסני מבחינת העתיד של ישראל, אלא חסר היתכנות כלכלית לחלוטין. איפה ראיתם שהממשלה משקיעה כל כך הרבה כסף במפעל כל כך כושל וכל כך הפסדי?

עמיתי חברי הכנסת, השאלה שעומדת בפנינו עוד לפני יחסי החוץ של מדינת ישראל זה יחסי ממשלת ישראל עם אזרחיה וחובת ממשלת ישראל לאזרחיה לתת כאן בישראל פתרונות חברתיים,

במקום המשך ההעדפה העיוורת של מפעל ההתנחלויות הכושל והמסוכן. תודה רבה, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. אדוני היושב בראש, צריך להודות שהייתה פה טעות בלשון של שר הביטחון,

התנצל בחצי התנצלות, חכמים, היזהרו בדבריכם. בסופו של דבר הוויכוח, במקום שנתווכח על הדבר המהותי ביותר, עם כל המשמעות של באמת, כביכול, אולי חלילה וחס לחזור לגבולות 67', מה האסון למדינת ישראל, בסוף אנחנו צריכים להתווכח אם הוא כן משיחי או לא משיחי, ואיזה משיח, שייך למשיח בן דוד או משיח בן יוסף. אבל הוא בעצם שומע גם את הצלילים פה בכנסת. הוא שומע למשל את לפיד, שאומר השכם והערב שיש צורך במשא-ומתן, וצריכים להחזיר שטחים והוא יקפיא את התקציבים. הוא שומע למשל את הורוביץ, שמעלה כל מיני חוקים הזויים של מה המשמעות של מדינה יהודית. הוא אומר: באמת, איזה מדינה יהודית אנחנו רוצים? זו מדינה יהודית? הוא יודע שהכול בלוף אחד גדול. אז לכן שמעון פרס גם מרשה לעצמו לומר: אפשר גם לוותר על הניסוח של מדינה יהודית. אפשר לוותר. באמת, אין פה מדינה יהודית. אם אין פה שום ערכים, אם אין פה שום ריח של יהדות, אז בשביל מה לכתוב "יהודית"? לקרוא לזה מדינת ישראל, מדינה ישראלית.

דבר נוסף, אדוני היושב-ראש, וזה הכי חשוב, זה שאנחנו חייבים לומר את האמת לציבור שלנו, שאנחנו בעצם גורמים להונאה. ראש הממשלה מצד אחד מכריז על משא-ומתן, על המשך בנייה כשאין בנייה, ומצד שני אנחנו שומעים שכל המשא-ומתן מאחורי הקלעים מתקדם בלי שהציבור יודע. כאשר בארצות-הברית, עד כמה שידוע לי, כל המהלכים המדיניים נכתבים כמעט בכל העיתונים הגדולים ביותר, ואצלנו זה הכול סודי. אז אני רוצה לדעת, מדוע מדינת ישראל, אזרחיה, לא זכאים לדעת איזה סוג של משא-ומתן באמת מתנהל, תודה. בין הפלסטינים לבין מדינת ישראל? תודה, אדוני. אנחנו, אם כן, עוברים להצבעה על ההצעה הזאת

בעד זה יהיה להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החוץ והביטחון ונגד זה נגד. נא להצביע.

אם כן, עשרה בעד, אפס מתנגדים. ההצעה לסדר-היום: החמרה ביחסי החוץ של ישראל עקב הכרזות הממשלה על בנייה נוספת בשטחים, תעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון. חבר הכנסת נסים זאב, אנא גש לדוכן. הצעה לסדר-היום מס' 2336 של חבר הכנסת זאב: האם התחייבה המדינה לאפיפיור או לוותיקן למחווה טרם ביקורו הצפוי? יענה על זה גם כן סגן שר החוץ זאב אלקין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בטוח שסגן שר החוץ זוכר שאני כבר כמה פעמים העליתי את הנושא בהצעה לסדר-היום, וכל פעם יש הכחשה. כל פעם אנחנו שומעים מחדש שאו-טו-טו האפיפיור סוף-סוף מגיע במאי השנה, ב-2014, ויש התחייבות של ראש הממשלה בעניין של, להעביר את קבר דוד, או לפחות, קוראים לזה "חדר הארוחה האחרונה", שנמצא בקבר דוד. ואני רוצה לומר שאני במשך עשרות שנים מבקר במקום, מאז ילדותי. כל מוצאי-שבת יש שם טקס מיוחד, שנקרא "הסעודה הרביעית", ויש שם תזמורת ובאים לשם עשרות ולפעמים מאות של בחורים, ורוקדים ושמחים כמעט כל הלילה. והמקום באמת כמעט לפני 1967 אני זוכר שכל התפילות של כל גדולי ישראל, כשלא היינו יכולים ללכת להר-הבית, לכותל המערבי, כל מרכז התפילות היה במקום הזה. היינו עולים על הגג של הר-ציון והיינו מתפללים במקום הזה. ומאז המקום, כפי שאני מכיר אותו, הוא מקום קדוש. אדוני, לא אאריך בדברים כי אני חושב שצריך לומר את האמת ואת כל האמת ואך ורק את האמת. אנחנו רואים בעיתונים שרבים ברחבי העולם שמחים לרגע הזה שסוף-סוף האפיפיור מגיע. לא מזמן באו מנהיגים ועסקנים יהודים מארגנטינה לארוחת צהריים כשרה, "גלאט כשר", והוא למעשה כיבד אותם, ואותם העסקנים היהודים במהלך הפגישה אפילו שרו ביחד. והאפיפיור אמר שהוא מקווה שהפגישה הנוכחית תתרום לצמיחה ולטיפוח הזרעים ששתלנו יחדיו. והוא התייחס לביקור המתוכנן בישראל בחודש מאי השנה ואמר שהוא תולה בביקור הזה תקוות גדולות. ובתום הפגישה כולם בצוותא שרו: הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. זו התמימות של הקהילה הארגנטינית, הייתי שם זמן רב, הייתי גם שוחט בארגנטינה, ואני מכיר את הטיפוסים התמימים שנמצאים בקהילות האלה. לא אאריך בדברים. אני חושב שאת כל מה שיש לי לומר בשנים האחרונות, עליתי לדוכן הזה וחזרתי על הדברים. מה שאני מבקש מסגן שר החוץ, שיאמר: האם יש באמת איזו כוונה למסור את האתר, כפי שציינתי, בקבר דוד, לוותיקן? נכון להיום המצב המשפטי מאפשר לממשלה למסור נכסים של העם היהודי, ולא רק של המדינה אלא משהו שהוא קשור לכלל ישראל, על-פי המצב הפוליטי. ואני חושב שצריכים לחוקק חוק, הבאתי אז בזמנו איזו הצעת חוק לקבוע חקיקה ונהלים לגבי סחר-מכר בנכסי המדינה ונכסי המורשת של העם היהודי. לא יכול להיות ולא ייתכן שהממשלה תחליט, על דעת מי שלא יהיה, שיהיה ניתן למסור נכס תרבותי והיסטורי כלשהו בגלל אילוץ פוליטי כלשהו, או בקשה לרגל ביקור האפיפיור. זאת אומרת, בעצם תולים, התקווה שאני מדבר ואני מציין, משמעותה שהוא יודע מראש: כשאני בא, אני בא, עושה טובה בעצם ביקורי במקום, אבל אני גם מצפה לתמורה.

כפי שאנחנו יודעים, הנושא הזה נמצא במשא-ומתן. אף אחד לא יכול להגיד שאין פה משא-ומתן, יש משא-ומתן. אפשר להכחיש אם יש הסכם או יש הסכמה,

יש התחייבות, אין התחייבות, אבל אנחנו נמצאים במצב לוט בערפל, ואני רוצה לדעת האם באמת ובתמים מה שאדוני אמר לפני כמה חודשים מעל הדוכן הזה, אמרת: לא יקום ולא יהיה ואנחנו לא נמסור, האם כל הכתבות האחרונות, שנמצאות אגב בכל רחבי העולם, ודאי באיטליה, ודאי שהוותיקן אומר שהוא הולך לקבל מחווה כלשהי ממדינת ישראל, זה דבר שאין לו שום אחיזה במציאות?

תודה רבה, אדוני. סגן שר החוץ זאב אלקין ישיב, בבקשה. בינתיים נברך את חיילי צה"ל שהצטרפו אלינו, צוערי קורס קצינים, בה"ד 1. יש פה מפקד בה"ד 1 לשעבר, שהיה מפקד שלי כשהייתי בבה"ד 1 ולא הדיח אותי,

אני מודה לך על זה באופן אישי. אף פעם לא מאוחר מדי. לא, אני עליתי אליו לוועדת הדחה, הוא פשוט לא הדיח, הוא כבר אז זיהה את הפוטנציאל. בבקשה, אדוני. האם הוא היה הראשון שזיהה? כנראה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש הלא-מודח, חברי השר, חברי חברי הכנסת, אני חייב להגיד, חברי חבר הכנסת נסים זאב, שאני מרגיש שהדיון הזה קצת מבוזבז. יכולתי להקליט את עצמי לפני חצי שנה ולשים פה הקלטה, כי אני הולך לחזור, פחות או יותר, אני מבקש שדבריך יהיו תקפים נכון להיום. כמו שהם היו תקפים נכון לאז, הם נכונים להיום. מה שאמרתי לך אז, אני אומר לך בתום עוד חצי שנה מאז מתנהל משא-ומתן. הנושא הזה של כל מתחם קבר דוד לא נדון בשנה האחרונה בממשלה הזאת,

עם הוותיקן. הוא לא נפתח מחדש, לא נדון מחדש ולא סוכם בו שום דבר חדש. זה היה נכון לפני חצי שנה וזה נכון גם היום. את זה אני אומר לך באחריות מלאה, כמי שעומד מטעם משרד החוץ ומופקד על ניהול המשא-ומתן הזה. אני רואה את הפרסומים, לפעמים גם בתקשורת הזרה, הרבה יותר בתקשורת החרדית אצלנו, וכל פעם הנושא עולה מחדש, ושמועות, ומכרו את קבר דוד, ומה לא, ואני מחייך, כי בשנה הזאת לא קרה שום דבר. לכן, כבר אז אמרתי לך שהדרך הכי טובה שלך להתעדכן, אני אומנם אתן לך תשובה רשמית, אבל אם אתה רוצה לדעת את כל רזי הסודות וכו' וכו' זה לפנות לשר הפנים דאז אלי ישי, שהוא חבר מפלגתך. לא,

בכל מה שנעשה במשא-ומתן הזה, אני תכף גם אפרט קצת, לא אשאיר אותך בלי מידע, כמו שעשיתי אז, מה שאמרתי לך, אני אחזור גם עכשיו לפרוטוקול, כל מה שהיה שם, כולל מאחורי הקלעים של מה שהיה שם, מי שהכי טוב יוכל לענות לך, ולא צריך בשביל זה לא שאילתה ולא הצעה לסדר, תוכל לעשות את זה בדיון בסיעה מול אלי ישי, כי הוא היה, לקח חלק פעיל מאוד, כמובן לא במשא-ומתן ישיר מול הוותיקן, אבל כל מה שנאמר לוותיקן תואם אתו. עד כדי כך

המשלחת הישראלית עשתה טעות והציעה שם איזו הצעה, לא אכנס כרגע מהי, והשר אלי ישי חשב שהיא לא נכונה, בבושת פנים חזרה המשלחת הישראלית לאחר תקופה מסוימת למשא-ומתן, לנציגי הוותיקן, ואמרה: טעינו, עמדתנו השתנתה, ואנחנו מבקשים למחוק מהפרוטוקול את מה שהצענו, כי שר הפנים שלנו לא מסכים. ושינו את זה לפי מה שאז הסכים עליו שר הפנים, והכינו אפילו נספח מיוחד בנושא הזה של כללי השימוש של העדות הנוצריות השונות, כי יש פה מחלוקות בתוך העדות הנוצריות עצמן שהוותיקן רצה להסדיר במסגרת ההסכם הזה, ויש אפילו מסמך מיוחד שנכתב מטעם משרד הפנים בעניין הזה.

מי שהוא הכי בר-סמכא לספר לך מה קורה זה אלי ישי, תוכל לדון אתו על זה. אם אתם לא יודעים לדבר, מה שהיה זה מה שימשיך להיות? אם אתם לא יודעים לדבר אחד עם אחד, אז תוכלו אולי בדיון סיעתי לחדד את הסוגיה הזאת. לא, לא, מדברים.

המצב הוא כפי שאז אמרתי לך, ואני חוזר ואומר: משרד החוץ לא התחייב כלפי הוותיקן על העברת או חכירת חדר הסעודה האחרונה, או כל חלק אחר, במתחם מקום קבר דוד המלך בהר-ציון, ואין בכוונתו לעשות כן על רקע ביקורו הצפוי של האפיפיור ובכלל.

בהמשך להסכם היסוד שנחתם בין מדינת ישראל והוותיקן, אשר במסגרתו הכיר הוותיקן במדינת ישראל, מתנהל מזה שנים רבות משא-ומתן על הסכם כלכלי בין ישראל לוותיקן,

ההסכם הזה, הוקצבו בשבילו שנתיים, זה היה בדיוק לפני 20 שנה, זה לקח לנו 20 שנה, אולי נגיע לחתימה באמת בשנה הזאת. המשא-ומתן, שטרם הסתיים, אבל הוא מתקרב לסיומו, זה נכון, ולכן אני לא פוסל אפשרות שייחתם אותו הסכם עד לביקור האפיפיור, אנחנו בהחלט מתקרבים לחתימת ההסכם, מה אומר ההסכם? שדן במכלול רחב של נושאים הקשורים לכנסייה הקתולית ופעילותיה בארץ, בכלל זה סוגיות מיסוי וארנונה, ביטוח לאומי, הפקעות, תביעות פרטניות של הוותיקן לגבי רכוש הכנסייה בארץ הקודש וכיוצא בזה. במגוון הסוגיות הנדונות עלתה גם תביעת הכנסייה לגבי חדר הסעודה האחרונה המצוי במתחם שעל הר-ציון. המשלחת הישראלית למשא-ומתן עומדת על עמדתה המסורתית של ישראל, שחדר הסעודה האחרונה, וכל שכן חלקים אחרים במתחם הזה, לא יועברו לבעלות הוותיקן, לרבות זכויות החכירה או חזקה כלשהי. זאת העמדה, זאת הייתה העמדה בקדנציה הקודמת, והקפיד מאוד שר הפנים על כך שהיא לא תשתנה, כולל כל הפרטים האחרונים מה כן יקבל הוותיקן מבחינת תנאי השימוש באותו חדר הסעודה האחרונה ביחס לכל העדות הנוצריות האחרות. מהבחינה הזאת העמדה הזאת לא השתנתה ולא עומדת להשתנות. גם לא זכור לי שאי-פעם הצד השני, במסגרת השנה שאני עוסק במשא-ומתן הזה, הציע לדון בזה מחדש.

כנראה נגזר גורלי, וכל פעם שיהיה פרסום תורן בעוד עיתון חרדי אחד על כך שמכרנו את קבר דוד, תעלה פה שאילתה או הצעה לסדר-היום ואני אחזור לפה ושוב אשלח אותך לשר אלי ישי לברר אצלו את הפרטים מה כן סוכם, כי אני לא נכנס כאן לפרטים בכוונה, כי זה הסכם שעוד לא נחתם, ואגיד לך שאין שום כוונות, לא להעביר את הבעלות, לא להעביר את החזקה ולא להעביר את החכירה.

תודה, אדוני סגן שר החוץ. אתה מציע פשוט לא לדון בזה? אם יסתפק חבר הכנסת זאב, בבקשה. אם הוא רוצה לדון, אפשר לדון. אתה מסתפק בתשובה? אני מבקש שזה יהיה בוועדה. במידה שהביקור עובר בשקט, אני אוריד את זה. ולא, אז, באיזה ועדה אתה חושב שצריך לדון בזה? ועדת החוץ והביטחון.

אתה מסכים? זכויות הילד.

אדוני סגן שר החוץ, אתה מסכים להצביע על העברה לוועדה, לוועדת החוץ והביטחון. אני אציע ועדה אחרת. אז אנחנו נצביע על להעביר את זה לוועדת הכנסת כי אין הסכמה על ועדה, שוועדת הכנסת תחליט לאיזה ועדה להעביר את זה.

מי בעד להעביר את זה ומי נגד, נא להצביע.

שבעה בעד, אין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת נסים זאב, האם התחייבה המדינה לאפיפיור או לוותיקן למחווה טרם ביקורו הצפוי, תעבור לדיון בוועדת הכנסת, ושם יוחלט באיזה ועדה היא תטופל. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום מס' 2345, של חברת הכנסת חנין זועבי, בנושא: פיטורי מורים בשל דעותיהם הפוליטיות. יענה סגן שר החינוך חבר הכנסת אבי וורצמן. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, המורה אדם מלמד, כמו שנודע לנו, בבית-ספר "אורט" בקרית-טבעון. הוא הביע את דעתו הפוליטית בתוך הכיתה, ואז תלמידה התלוננה נגדו והוא זומן לשימוע לפני פיטורים. ומה לא נעשה מאז, אולי גם לפני האירוע הספציפי הזה, המורה קיבל איומים, סטטוסים ופוסטים אלימים. אני לא חושבת שהנושא הוא התלמידה הספציפית הזאת שהתלוננה נגד המורה, אלא חוסר הכרה בתחום החינוך כחינוך פוליטי, חינוך פוליטי לכל דבר. וחוזרי המנכ"ל, ואני אצטט קטע מחוזר המנכ"ל, מכירים בכך שהחינוך צריך להיות חינוך פוליטי, צריך לספק תודעה פוליטית. אבל התרבות הפוליטית במדינה לא יכולה לספוג אפילו

חוזר המנכ"ל, שהוא לא הכי דמוקרטי שאפשר לדמיין.

איך שאני רואה אותו, הוא הידרדרות ערכי הדמוקרטיה בקרב בני-הנוער שבתי-ספר אלה מופקדים עליהם. הנושא הוא גם מעמד המורה, האפשרות ואפילו המחויבות של המערכת החינוכית להתמודד עם דילמות מוסריות פוליטיות וחברתיות. הרי זה מהותו של החינוך. לכן אני מציעה לחברי הכנסת לא לזלזל במה שקרה, לא להתייחס לזה כאל מאורע נפרד. מה שקרה בבית-הספר, אדוני סגן השר, זה ראי לתרבותה של חברה. זה גם ראי לחוסר החסינות של החברה בפני דילמות מוסריות, פוליטיות. מי שלא רוצה להקשיב לאדם,

ואנחנו שמענו כולנו, מי שנכח בוועדה,

את הדברים של המנהל, מי שלא רוצה להקשיב למורה הזה, פוחד להקשיב, פוחד להיחשף למציאות שבה אנו חיים. ואם אנחנו פוחדים לשמוע את הדעות של המורה הזה, המשמעות של הדבר היא שאין לנו ביטחון עצמי לעמוד בפני המציאות שאנחנו יצרנו במו-ידינו, ולעמוד בפני הדילמות או בפני השקפת עולם אחרת. אני הקשבתי למנהל בית-הספר בוועדת החינוך היום. הוא ניסה להציג אווירה של קונסנזוס לאומני. הוא ניסה להגן על עצמו מתוך קונסנזוס לאומני נוקשה. הוא הציג את הקונסנזוס הזה בתור דוגמה חינוכית, אבל דבריו של המנהל דווקא חיזקו את הבעיה. הקלות הבלתי-נסבלת של הרוב לרדוף את המיעוט, ולא רק מיעוט לאומי אלא מיעוט של דעות, אדוני היושב-ראש. באותו בית-ספר, אדוני סגן השר, הספרן הותקף, אם ידוע לך, מאותן סיבות, דעות פוליטיות. באותו בית-ספר מורים סופגים, והמורה אדם בפרט, הערות גזעניות בפייסבוק, בלי שום הערה מצד בית-הספר, בלי שום הערה מצד מנהל בית-הספר. המקרה חמור מפני שאנחנו מדברים על בית-ספר. בית-ספר בשבילי, בשבילנו,

מגלם הזדמנות כמעט יחידה שבה בני-אדם יכולים לטפח את הערכים שלהם. האקדמיה בכלל, בית-הספר בפרט, שבו אתה מעצב את הזהות שלך ובו אתה מעצב את האישיות שלך, שם אתה מתחיל לתת כבוד לאדם, שם אתה מתחיל לתת כבוד

אם לא שם אז מתי? אז איפה? אחרי בית-הספר, אתה יודע, אדוני סגן השר, זה נעשה הרבה יותר קשה. בצבא קשה לטפח, לחזק, ביקורתיות ומחשבה עצמאית. רק בבית-הספר. זו ההזדמנות שלנו כבני-אדם להיות ביקורתיים ולהיות עצמאיים ולהתעמת על הקונסנזוס החברתי הפוליטי. זה דבר אנושי מהדרגה הראשונה להתעמת עם כל מיני, קונסנזוס חברתי ופוליטי. וכאשר אתה בולם את הביקורתיות אתה עושה פשע. בעיני זה פשע שמורים או מנהלים מדכאים את כושר הביקורתיות של התלמידים. כבר חונקים את הפינה הקטנה של היכולת לבקר את החברה שלך. איפה תבקר?

לא מבקרים חברה, לא מבקרים את הקונסנזוס בכנסת,

לא במקומות עבודה. לפחות תיתנו לתלמידים, לנוער, את הפינה הקטנה הזאת שבה הם יכולים לשנות דברים. ויהיה עוד יותר קשה אחר כך, כמו שאמרתי. ואל תפחדו, וזה מה שנאמר בוועדה. התלמידים הם לא פלסטלינה. אומרים פלסטלינה? הם לא פלסטלינה. המורים לא ישפיעו כל כך על התלמידים. אחרי בית-הספר הם ייכנסו למציאות שתתייחס אליהם כמו לפלסטלינה. הצבא יעצב אותם מחדש, החברה תעצב אותם באכזריות מחדש, התקשורת. שם הביקורתיות שלהם תדוכא. שם המחשבה העצמאית שלהם תדוכא.

אחרי בית-הספר ואחרי האוניברסיטה ייכנסו לבועה של הקונסנזוס. ומה מסוכן, אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, בוועדה? חברי הכנסת דיברו מתוך בלבול מוחלט בין קונסנזוס לבין ערכים. הם דיברו על קונסנזוס בתור ערכים והם דיברו על ערכים בתור קונסנזוס. יש הבדל. כאשר אנחנו מורים ומנהלים אנחנו צריכים לדעת את ההבדל: קונסנזוס זה דבר ארעי, זה דבר שהרוב מעצב, זה דבר שיכול להתחלף, זה דבר שתמיד צריכים להיות ביקורתיים כלפיו. קונסנזוס חברתי-פוליטי הוא תלוי זמן, הוא תלוי קונטקסט,

אדוני היושב-ראש?

ערכים זה דבר אוניברסלי. ערכים זה דבר אנושי. ערכים זה דבר שצריך להיות חוצה לאומים, חוצה חברות. ערכים זה שוויון, זה צדק, זה דמוקרטיה, זה חופש. אלה אוניברסליים, זה לא קונסנזוס. אלה דברים קדושים, קונסנזוס זה לא דבר קדוש. לפעמים החברות סובלות מקונסנזוס מוטעה, מקונסנזוס אלים, מקונסנזוס לא צודק. ובוועדת החינוך היו מבלבלים בין הדברים. התנחלויות זה לא ערך, זה קונסנזוס. כיבוש או ארץ-ישראל זה קונסנזוס, זה לא ערך. זה קונסנזוס תלוי חברה מסוימת, תלוי תקופה מסוימת. זה תפקידו של בית-הספר, לבקר קונסנזוס, זה תפקידו של בית-הספר, להכשיר את התלמידים לבקר את הקונסנזוס של החברה. מול מנהל זה עמדו תלמידים אמיצים, שגם נכחו בוועדה. ביקורתיים, שהיו ככה, איך אומרים? מקור האור בכל הדיון של הוועדה. הם סירבו לאווירת סתימת הפיות וההפחדה. עכשיו, מה צריכים לעשות, אדוני סגן השר? אני קראתי את חוזר המנכ"ל 2009. אם אני לא טועה, ותתקן אותי, חוזר המנכ"ל מכיר, ואני מצטטת, "בזכותם של בתי-הספר לעסוק בחינוך פוליטי הן בתקופה שלקראת הבחירות לכנסת והן", אדוני היושב-ראש, "במהלך השוטף של שנת הלימודים. משרד החינוך מעודד עיסוק בחינוך לתודעה פוליטית והוא מבדיל בין חינוך פוליטי של העלאת מודעות", של להיחשף לדילמות, של שיח פתוח, של עימות עם, זו הפרשנות שלי, אני חוזרת לציטטה, "לבין תפיסה פוליטית מפלגתית מסוימת שהוא פוסל", ואני מסכימה. אז מה הבעיה? החוזר, כשלעצמו, אני מסכימה אתו, אבל אנחנו עומדים בפני תרבות פוליטית שהיא הרבה הרבה יותר צרה, צרת אופק ולא סובלנית, הרבה יותר מאשר חוזר המנכ"ל עצמו. הבעיה שלנו היא בתרבות הפוליטית שהחברה טיפחה. צריכים, אדוני סגן השר, משרד החינוך צריך להכיר, נא לסיים. שני משפטים. במחויבות בית-הספר, במחויבות המנהלים והמורים לחינוך לפוליטיקה, שכל אדם יגיד את דעתו. והחינוך הפוליטי אינו בשטח המואר, הקל, הפשוט, אלא בתחום המאוד-מורכב. שם ערכו האמיתי של חופש הביטוי.

להיחשף בפני דילמות של כיבוש, של פקודה בלתי חוקית. זכותו ואף חובתו של בית-הספר לדון בסוגיה האם הצבא הישראלי הוא צבא מוסרי. זכותם להקשיב לחיילים שאומרים לא, שמעידים על אי-מוסריותו של הצבא. אלה תלמידים שעומדים להתגייס מחרתיים. הבריחה בנושאים אלה אינה מעידה על ביטחון עצמי,

אינה מעידה על ביטחון בצבא, שאתם בוטחים בו, אלא ההפך, היא מעידה על חוסר ביטחון עצמי ועל חוסר ביטחון לאומי. עכשיו משפט אחרון:

לא צריכים לפטר את המורה,

צריכים להתנצל בפניו. אני רואה שזה דבר מסוכן, אדוני סגן שר החינוך, רק להסתפק בזה שלא מפטרים את המורה, כמו שהמנהל אמר. אם לא מפטרים את המורה ולא מתנצלים בפני המורה, משמע הדבר שאתה נותן מסר לתלמידים שאווירת ההפחדה היא בסדר, שאתה מחזק את אווירת ההפחדה שהתלמידים שהיו היום בוועדה סירבו לה ואמרו שהם ייאבקו נגדה.

תודה רבה, חברת הכנסת חנין. אדוני סגן שר החינוך חבר הכנסת אבי וורצמן ישיב. לאחר מכן נשמע דעה נוספת של חברי הכנסת גנאים וחנין. אנחנו עושים את זה אחריך, שיהיה לך

אדוני ומכובדי וחברי, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתחיל דווקא בתשובה הרשמית של המשרד, לאחר מכן אוסיף כמה דברים. דבר ראשון, בתי-ספר רבים אכן עוסקים בתודעה פוליטית ומעלים לדיון נושאים שעל סדר-היום, גם הפוליטי, סדר-היום הציבורי, והעיסוק בסוגיות האלה בהחלט חשוב, והמשרד מעודד ומחזק את העניין. זה ראוי ורצוי שבתי-הספר, שתלמידים במדינת ישראל יהיו מעורבים בשיח הפוליטי, ידונו בזה גם בתוך בית-הספר, אבל הדבר חייב להיעשות כאשר עומדים באמות מידה חינוכיות ופדגוגיות. הקראת את חוזרי המנכ"ל, חברת הכנסת זועבי, ואני רוצה גם להקריא חוזרי מנכ"ל שעוסקים בדבר הספציפי הזה. חוזר מנכ"ל תשס"ט, מיום ז' בניסן תשס"ט, 1 באפריל 2009, עוסק בהנחיות מעשיות לעובדי הוראה בבואם לעסוק בסוגיות הללו, וההוראות הללו משקפות את עמדת המשרד, וכך כתוב בסעיף 2: "על עובד ההוראה להסביר לתלמידיו ולחשוף אותם להשקפות המנוגדות באופן שווה, בשפה ראויה ונקייה, בלי לעודד ולהעדיף השקפה אחת על רעותה, עליו לעודד את תלמידיו לחשיבה עצמאית, להנחיל בהם את ערכי ההליך הדמוקרטי, להסביר להם את החשיבות של הדמוקרטיה ושל בחירות חופשיות, לעודד אותם ליזום, להסתקרן, לשאול ולהבין, ולהיות מודעים למצעי המפלגות השונות המתמודדות בבחירות לכנסת, אך בד בבד לעודד סובלנות וכבוד הדדי, לברר את השקפות העולם השונות שלהם ושל נבחרי הציבור בדו-שיח רציני ותרבותי ולנהל ויכוח לגיטימי בצורה מכובדת ותרבותית, ללא 'אלימות פוליטית' ותוך שמירת על זכותו של הפרט להביע דעה פרטית ולחיות את חייו על-פי אמונתו". ועוד בסעיף 3 כתוב: "על עובד ההוראה, כמי שאמון" סילבן, אני ואתה מדברים באותו קול כמעט. אבי, גמרנו. אנחנו לא נריב אף פעם. באר-שבעים לנצח. באר-שבעים לנצח. "כמי שאמון ומופקד על תלמידים להיראות בציבור נטול פניות פרטיות, נייטרלי ואובייקטיבי ככל האפשר, עליו לנהוג איפוק וסובלנות ולא לבכר ולעודד עמדה פוליטית כזו או אחרת על רעותה. חשוב לציין שאי-עמידה בהוראות עלולה לגרור נקיטת הליכים כקבוע בדין"; עד כאן פשוט הקראתי את הנוסח של חוזר המנכ"ל. קודם כול לדעת את המציאות, מה חוזר המנכ"ל קובע. ביחס למורה אדם ורטה, המורה אכן זומן לשימוע נוסף ברשת "אורט". צריך לזכור שהמורה עובד בבעלות, הרי בתי-הספר בחינוך העל-יסודי עובדים במוכר שלא רשמי, ולכן הוא עובד רשת "אורט". סוכם שייערך שימוע נוסף, ובשימוע הנוסף ינכח גם נציג משרד החינוך, ובתום ההליך יבחן המשרד יחד עם רשת "אורט" את המשך הטיפול במקרה. לסיכום התגובה של המשרד, חינוך לתודעה פוליטית הוא דבר חשוב וראוי לקיומה של דמוקרטיה, אך יחד עם זאת, על עובדי ההוראה קיימת החובה לעשות זאת ביושר אינטלקטואלי, בהגינות ובאופן מאוזן, תוך מתן כבוד לדעות ועמדות שונות. תראי, חברת הכנסת זועבי, את בהחלט נימקת את דעתך, וביקשת שיהיה מקום לביקורתיות ולחשיבה. אני חושב שגם חוזר המנכ"ל אומר את זה, וכל אחד מאתנו רוצה לעודד אנשים שמעודדים ביקורתיות, חשיבה,

שנייה. נכונות להקשיב לדעה אחרת, נכונות להכיל דעה אחרת. אדם צריך לדעת שהוא יכול לשמוע דעה אחרת ולחיות עם זה. אני רק רוצה לומר לך דבר אחד: חברה דמוקרטית, יש לה גם גבולות, יש לה גבולות גזרה. הדמוקרטיה לא אומרת שמותר להגיד הכול, גם מה שהורס את אושיות הקיום שלנו במדינה הזאת. בשבוע הבא אנחנו נוסעים לפולין. האמת, הצטערתי שאת לא מצטרפת. זה רלוונטי לאדם?

מדינת ישראל קמה פה כמדינה יהודית, כמדינה, רגע, ברשותך. כמדינה שיש בה מקום, בהחלט, גם לאזרחים מלאומים אחרים, לחיות פה יחד אתנו בשלום עם זכויות שוות, כמו שקורה היום במדינת ישראל.

אני מוכן להקשיב לך לכל דבר. המיעוט הערבי מגיעות לו הזכויות שלו, גם מיעוטים אחרים מגיעות להם הזכויות שלהם, אבל צריך לדעת, יש הבדל בין מה שמגיע לו לבין מה שיש. שנייה. למורה במערכת החינוך במדינת ישראל אין זכות לומר,

אני לא רוצה לדבר ספציפית על המקרה הזה, כי המקרה הזה בבירור, ועד שייגמר הבירור אני לא רוצה לדון ספציפית על המקרה הזה. אבל בעיני, מורה בבית-ספר במדינת ישראל, במדינה היהודית, לא יכול להגיד "ויווה פלסטין", לא יכול להגיד על הצבא שלנו זה מסוכן מה שאתה אומר. אנחנו מחנכים את התלמידים שלנו, זה מסוכן. ללכת לצבא ולהיות חלק מהצבא.

הוא לא יכול לומר, שהצבא הוא אכזר והצבא הוא משחית. בואי, יש דברים, יש גבולות. הוא רוצה לומר דעה? גם את זה הוא צריך לומר במסגרת ההנחיות שניתנו בחוזר המנכ"ל, והוא לא יכול לבוא ולהגיד דברים שהם כנגד אושיות הקיום שלנו במדינה הזאת. אנחנו רוצים, הדמוקרטיה, הדמוקרטיה היא לא השחתת המדינה.

הדמוקרטיה,

הדמוקרטיה היא בהחלט לתת מקום לדעות שונות, ותאמיני לי, אני גם באופן אישי אדם שיודע להכיל ולהקשיב לדעות שונות לגמרי מדעתי, לגמרי. אבל מורה,

מאשר העמדה שלך. מורה במדינת ישראל, במדינת העם היהודי, שקמה אחרי 65 שנה, שיודעת לכבד גם דעות אחרות וגם דעות של מיעוטים בתוכה, והיא חייבת לעשות את זה, היא לא צריכה לקבל כל דבר כעובדה. עם כל הכבוד, אנחנו לא באנו לפה כדי להתאבד, באנו לפה כדי לחיות, אנחנו באנו לפה כדי להיות חברת מופת,

שגם יודעת לתת מקום למיעוט.

כן, את יודעת למה אני חברת מופת? כי את יושבת פה.

זה שאת בכלל יושבת פה זה מראה כמה אנחנו אנשים הגונים. זה מראה כמה אנחנו אנשים הגונים. ואני אומר לך, אנחנו מוכנים להכיל דעות שונות. היא נבחרה על-ידי אזרחי ישראל,

סליחה, אין בעיה.

אני לא בחרתי בה, זה בסדר.

כל אחד בחר מישהו אחר, אין בעיה.

אני רוצה לומר שעצם זה שבבית הזה, היא נמצאת פה בחסד, כמוך וכמוני. נכון, בוודאי, היא נמצאת פה, תודה, תודה, תודה. אתה

אני מבקש, במסגרת דקה, לא להיסחף. ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדון, נא לפתוח מיקרופון. אדוני היושב-ראש,

אדוני סגן השר, עוד הפעם

מניסיון שלי, ותשאל את התלמידים: זה המורה שחורג מהטקסט, שיודע לעניין את התלמידים באקטואליה, בדברים שחיים במציאות. מורים כאלה, אתה צריך להחזיק בהם, כי הם באמת משפיעים על התלמידים.

תודה, חבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אני שוב מזכיר: זה לא נאום מהצד, זו הבעת עמדה. אז תהיו בבקשה יותר קצרים. אדוני היושב-ראש,

צריך בדיון הזה לומר דברים ברורים: יש מקום למוסר בבית-הספר, כולל שאלות מוסריות, כולל דילמות מוסריות אקטואליות. מותר לחשוף את התלמידים לביקורת, חשוב לחשוף את התלמידים לביקורת, כי אחרת אין דמוקרטיה. מותר לבקר גם את הצבא וגם את הממשלה. בית-הספר הוא חלק מהדמוקרטיה, ואם בית-הספר הוא מחוץ לדמוקרטיה, אין דמוקרטיה. אי-אפשר מצד אחד לקחת תלמידים לסיורים בשטחים, ומצד שני לסתום פיות למי שמבקר. אדוני היושב-ראש, מדאיג במיוחד שמי שהציב את עצמו כשומר הכשרות של מערכת החינוך הוא האדון מיכאל בן-ארי, ממשיך דרכו של מאיר כהנא ותנועת "כך", שהוגדרה במדינת ישראל כארגון טרוריסטי. יש כאן כישלון של רשת "אורט". אני רוצה לספר על ספרן בית-הספר שהעז לכתוב בבלוג שלו, לצטט בבלוג שלו, את השיר של הכומר הגרמני נימלר "למה שתקתי", ואז הסבירו לו שמותר לדבר על השואה רק ביום השואה ודרשו ממנו להסיר את המילים האלה מהבלוג. אז כאן בכנסת, אתמול, ביום השואה, אמרנו כולנו שחשוב לדבר על השואה, חשוב ללמוד את השואה, לנתח את השואה ולהבין שלקחי השואה הם אקטואליים. אדוני סגן השר, אני אומר לך בצער ומתוך כבוד לעבודתך כסגן שר: במקרה הזה, משרד החינוך נכשל. כי המסר הברור הזה והתקיף הזה, שהוא קודם כול מסר של הגנה על המורה, שבלעדיו אין מערכת חינוך, לא נשמע מצדך ומצדו של שר החינוך, שגם אותו אני מעריך, מהיום הראשון, ונתתם, אני אומר, נתתם למחול השדים הזה, שצריך היה לעצור אותו מהרגע הראשון, נתתם לו להשתולל. וחבל שכך. תודה, חבר הכנסת דב חנין. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה לסדר-היום. אדוני סגן השר, מה אתה מציע? מה, כל היום ידונו? היום דנו בזה בוועדה, אז מה, אתה מציע, לאור הדברים שלו, אתה מציע להסתפק בתשובה? האם גברתי מסתפקת, הם רוצים ועדת חינוך, אתה מסכים או מציע להסתפק, אם הם רוצים, אם הם רוצים, לוועדה. אוקיי. אז אנחנו מצביעים, מי בעד, מי נגד. מי שבעד, זה להעביר את זה,

אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, זה בעד להעביר לדיון בוועדת חינוך, ומי שנגד, זה נגד להעביר לדיון בוועדת חינוך. ההצבעה החלה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך,

5. ההצעה לסדר-היום עברה, והיא תעבור, הצעה לסדר-היום מס' 2345: פיטורי מורים בשל דעותיהם הפוליטיות, של חברת הכנסת זועבי, תעבור לדיון בוועדת החינוך של הכנסת. אנחנו עוברים עכשיו לשאילתות לראש הממשלה. יענה, אתה חייב להודיע. אחרת, אני הולך להודיע.

לא למזכירה.

חבר הכנסת אלעזר שטרן הצביע במקום, מה הצבעת? מכיוון שהתבלבלתי, תמחק את ההצבעה. לא, לא. אין דבר כזה. לא, זה לא העניין,

אתה הצבעת בכיסא של, את זה כבר אמרתי, זה ברור. אי-אפשר לשנות הצבעה, אבל אפשר לרשום בפרוטוקול שאתה הצבעת בטעות במקומו של חבר הכנסת רזבוזוב, אבל ההצבעה שלך, טעית בכיסא, כיסא ליד כיסא, מה גם שזה לא היה משנה את התוצאה,

זה לא היה משנה את התוצאה כי יש, בשם ראש הממשלה יעלה חבר הכנסת, סגן השר המקשר, אופיר אקוניס. השאילתה הראשונה: שימוש במינוחים המסייעים להסברה הפלסטינית, של חברת הכנסת אורית סטרוק. בבקשה, נא הציגי את השאילתה כפי שהיא כתובה. אדוני סגן השר, אדוני היושב-ראש, השאילתה: בהודעות רשמיות של הממשלה ושל דוברים ישראלים מכונים המחבלים שישראל משחררת בכינוי prisoners במקום convicted terrorists. הדברים צוטטו בעיתונות. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה כדי שנציגי הממשלה ודובריה ישתמשו להבא במינוח convicted terrorists? 2. מה ייעשה למניעת שימוש במינוחים המסייעים להסברה הפלסטינית? אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת סטרוק, חברי הכנסת, המחבלים שישראל משחררת הם אכן רוצחים מתועבים שרצחו חיילים, אזרחים, נשים וילדים חפים מפשע, ועל כך הם נשפטו ונכלאו. המינוח שאת מציעה, convicted terrorists, מתאים בהחלט לתיאור, הוא בעצם מתאר את האנשים הללו. אני מקבל את הערתך. אני כבר פעלתי להנחיית הגורמים המקצועיים במטה ההסברה הלאומי לפעול בהתאם. לדאבון הלב, אם אינני טועה, אמורה להתקיים פעימה רביעית של שחרור הרוצחים המתועבים, ואנחנו נקפיד, לצערי ובניגוד לעמדתי, אבל זוהי כנראה החלטת הממשלה, ואנחנו נבדוק שהמינוח הנכון והמתאים להם יבוצע בשפה העברית ובשפה האנגלית. אני מודה לך על שהערת את תשומת לבנו בעניין הזה. כן, בבקשה, המשך לשאילתה.

אדוני סגן השר, אחרי ההודעה הקצת מטורללת שאת הוצאת אחרי מותו של ראש הממשלה שרון, את מביאה לכנסת שאילתה על הסברה? אין גבולות לבית הזה? אחרי ההודעה המוזרה שאת הוצאת? חבר הכנסת שמולי, ההודעה שלי לא הייתה מוזרה. אני מוכנה לחזור עליה ולהסביר אותה, אם היושב-ראש יאפשר לי. היא הייתה מוזרה.

תודה, חבר הכנסת שמולי. שלך ול"חמאס" הייתה בו בדיוק את אותה דעה. רק היה חסר שתעלי לגגות לרקוד אתם דבקה.

נא להיצמד רק לתשובות.

אם היושב-ראש מאפשר לי, אני אגיב. לא, לא, לא. לא חושבת שזה בסדר, את יכולה בכיף להגיב. דווקא מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע מה שיש לך לומר בעניין הזה. אדוני סגן השר, השאילתה עסקה בטעויות של מערכת ההסברה הישראלית, בכך שהיא משרתת בטעויות האלה את ההסברה הפלסטינית. אני יודעת שאתה לא עוסק בזה באופן יומיומי, ואולי לא תוכל להשיב על השאלה הנוספת שלי, אבל אני אבקש ממך שתבדוק אותה בהמשך לכל הפחות ותראה מה אפשר לעשות. אנחנו נמצאים כעת תחת מתקפה של חרמות ואיומים בסנקציות, כשהכול סובב סביב שאלת חוקיות אחיזתנו ביהודה ושומרון וחוקיות ההתיישבות ביהודה ושומרון. ואנחנו יודעים שהעמדה הרשמית של מדינת ישראל, שהתקבלה גם בהחלטות ממשלה, היא שאנחנו יושבים ביהודה ושומרון כחוק, לפי החוק הבין-לאומי, ושהיישובים שם, ההתנחלויות, הם גם כן חוקיים לפי החוק הבין-לאומי. הדבר הזה גם התקבע בהחלטת ממשלה לפני קצת יותר משנה, שנאמר בה שלישראל יש זכות ותביעה על האזורים האלה, ונאמר בה שהאזורים האלה הם אזורים שנויים במחלוקת ולא חלילה שטחים כבושים. עכשיו, אני מקבלת פניות, בתמציתיות בבקשה.

כמו שאמרו "הגששים": זוהי הפינה, מה השאלה? מכירה את זה? הנה אני מגיעה לשאלה. זוהי הפינה, מה השאלה? פונים יהודים בחוץ-לארץ לנציגי ישראל בחו"ל ושואלים אם יש להם חומר על חוקיות ההתנחלויות, ומקבלים תשובה: אין לנו חומר כזה. השאלה שלי: מה תעשה מערכת ההסברה הישראלית על מנת,

שהעמדה הישראלית הרשמית בנושאים האלה אכן תובע על-ידי כל נציגי ישראל שעוסקים בהסברה כאן בארץ ובחוץ-לארץ, כדי להדוף את גל, איזו הסברה?

הסנקציות הזה שמוטל על ישראל? איזו חוקיות את רוצה להביא למשהו לא חוקי?

השאלה ברורה.

אני חושב שכיוון שאנחנו מדברים על שאילתה,

חברת הכנסת זנדברג, אולי תרגיעי קצת את תשוקתך למדינה פלסטינית ולדברים נגד ההתנחלויות?

התשוקה שלכם היא מביכה. אני יכול להבין תשוקה לבנייה, אני יכול להבין תשוקה לנטיעה. אדוני סגן השר, האם הגדה המערבית היא חלק ממדינת ישראל, כן או לא? אני יכול להבין תשוקה להפרחת ארץ-ישראל. מה עמדת הממשלה?

אני לא יכול להבין תשוקה להריסות בארץ-ישראל,

מה עמדת הממשלה? האם הגדה המערבית היא חלק ממדינת ישראל? רק על היהודים. מה זו התשוקה הזאת שאחזה בכם? זו לא שאילתה שלך, חברת הכנסת זנדברג. מה זו התשוקה שאחזה בכם? יש לנו תשוקה לאמת. תשוקה נוראית. תודה, חברת הכנסת זנדברג. האם הגדה המערבית היא חלק

חברת הכנסת שהשתמשה במונחים השקריים: ההתנחלויות אינן חוקיות. לא נכון. הגדה המערבית, זה אם משתמשים במונח הירדני, אבל אם משתמשים במונח הגיאוגרפי שמתאר את חבלי ארץ-ישראל, כפי שמתואר אזור השרון או מתואר הגליל המערבי או הגליל התחתון או הנגב או הערבה, ישנם בארץ-ישראל המערבית, מה שלא יהיה הפתרון הפוליטי. את יודעת מה דעתי, חברת הכנסת זנדברג, על הפתרון הפוליטי, מה שלא יהיה הפתרון הפוליטי,

שאלתי אם הגדה המערבית היא חלק ממדינת ישראל,

יפה מאוד. מה שלא יהיה הפתרון הפוליטי, חבלים אלה, חבלי ארץ אלה, גיאוגרפית, מכונים בשמות ההיסטוריים השומרון ויהודה.

כיוון שאני מאמין שיהודים באו מארץ יהודה, ואין לי כל כוונה לוותר על חבל הארץ הזה, אני מאמין, מה עם אור-כשדים?

אפשר לקיים על זה דיון. התשובה שלך רק היא לחברת הכנסת סטרוק,

מסכים אתך ואני חושב שאנחנו ביחד כולנו,

מרבית הציבור הישראלי במאבק על דעת הקהל. מי שרוצה מותר לו לחשוב שההתנחלויות אינן חוקיות, אני לא מסכים לאמירה הזאת. או שהשומרון ויהודה הם תחת כיבוש, גם הדבר הזה הוא לא נכון מהרבה מאוד סיבות. בהחלט יש מאבק, שאני, אז זאת הסיבה שיש לך בעיה עם דעת הקהל.

כאשר אני מדבר גם עם גורמים בין-לאומיים, כפי ששאלת, חברת הכנסת סטרוק, עם עיתונאים או עם נשיאים או עם שגרירים או עם ראשי מדינות, אני תמיד משתמש במונח יהודה ושומרון. אלה החבלים, ואף פעם לא אמרתי ולעולם לא אומר שחבלי הארץ הללו הם תחת כיבוש. אני חושב שבהחלט ההתיישבות בשומרון, ביהודה, ברמת-הגולן ובירושלים היא התיישבות חוקית. היא לא צריכה לקבל שום לגיטימציה של שום מדינה בעולם כאשר אנחנו יושבים שם בכוח הזכות ולא בזכות הכוח. בכוח הזכות. איזו זכות, תגיד לי? יש שרים רבים בממשלה, חברת הכנסת סטרוק, שמשתמשים במושגים הללו, וישנם לדאבון הלב, גם בתוך הקואליציה אני חושב שצריך להגיד ביושר את האמת לציבור. חלק ממרכיבי הקואליציה סבורים, בטעות לטעמי, כמו חברת הכנסת זנדברג, שיהודה ושומרון הם תחת כיבוש, וגם עושים פעולות כדי לגרום לנסיגתם של כוחות צה"ל משם וגם לעקירת היישובים. עכשיו הבנתי למה אורית סטרוק שמחה ששרון מת, כי הוא בעצמו אמר שיש כיבוש. לא אמרתי שאני שמחה שהוא מת, שמענו מה אמרת. אני לא הייתי רוצה להיכנס לוויכוח הזה, חברת הכנסת זנדברג.

אבל אני בהחלט חושב, בדיוק בגלל זה אחרי זה התנצלת, כי זה לא מה שאמרת. וזה, לא רק ימין או שמאל, חבר הכנסת שמולי. רק רגע, חברת הכנסת סטרוק. אני לסיום, כדי אולי להפיס את דעתה של חברת הכנסת זנדברג, אני לדאבון הלב, ובעניין הזה צריך להודות, אדוני היושב-ראש, ביושר גדול, שהזרם שבא משמאל למרכז הפוליטי בהחלט הצליח להטביע גם בציבוריות הישראלית וגם בדעת הקהל הבין-לאומית את התפיסות, לא את התפיסות שלו, את המינוחים שלו, ועל זה חלק מן המאבק. אני אומר לכם שזה לא יעזור. אגב, בעניין אחר לגמרי, חברת הכנסת זנדברג, מהגרים, מבקשי מקלט, פליטים, בסוף מדובר על מסתנני עבודה בלתי חוקיים, וזה, חברת הכנסת סטרוק, למשל, חלק מהוויכוח, חלק ממכבסת המילים. אז למה אתם לא מגרשים אותם?

אני לא באתי לבית הזה כדי להיות רכרוכי וכדי למצוא חן בעיני מי שאני לא צריך, אז תגרש. אתה הרי לא יכול, ואתה יודע את זה. אלא לומר את האמת לציבור בארץ ולציבור בעולם. אתה פה חצי שעה מתפתל במקום להגיד.

אנחנו יכולים הכול,

את יודעת מה אנחנו לא יכולים? אנחנו יכולים הכול רק אם נחליט, רק אם נקבל החלטות, רק אם נקבע מדיניות.

כל פעם שמשהו לא מוצא חן בעיניכם, מייד כל פעם שמשהו לא מוצא חן בעיניכם,

סליחה, זה לא נושא הדיון, חברת הכנסת זנדברג.

כל פעם שמשהו לא מוצא חן בעיניכם, מייד עותרים לבג"ץ, לבית-המשפט העליון וכדומה.

ואין לי כל ספק שגם, תודה.

אבל זה בבירור לא לקבל את עמדת הרוב בציבור הישראלי, שבא לידי ביטוי בהרכבה של הכנסת הזאת, וגם של הקודמת, ואני מאמין שגם של הבאה. תודה. הרכב הכנסת הזאת תומך ברוב גדול בהקמת מדינה פלסטינית.

בניגוד לסגן השר אקוניס, אני הייתי מאוד רכרוכי אלייך בישיבה, ואני מבקש לא לנצל את רכרוכיותי. הפרת כמה פעמים את התקנון היום. גם אכלת שם, ככה, בסתר, ראינו. וגם את, באמת. אנחנו, מה?

ראינו שלעסת שם כל מיני, מה זה? ראינו, ראינו, בסדר. ומחלנו על זה. לא הערנו, את רואה? קודם לכן. חזרתי, משום שיש עוד שאילתה לחברת הכנסת סטרוק. יש עוד כמה. מה זה הדבר הזה? אדוני היושב-ראש, סליחה, עכשיו בלי צחוק. אני אומר שקודם עברת על התקנון בזה שאכלת במליאה. יש דברים, אם אתה, רגע, את רוצה שבאמת נדון על זה? כי אני יכול באמת לדון על זה.

אני אומר שהפעם עשיתי לך כמה ויתורים במליאה, גם כשהתפרצת, גם כשאכלת במליאה. תעשה לי טובה,

אז אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.

את רוצה שאני אקרא לך לסדר בפעם השלישית?

אני מבקש שתיתני לנו לנהל את הדיון. בכל הכבוד לך,

כשיהיה סגן יושב-ראש למרצ הוא ינהל את הדיון, הוא ינהל את הדיון כמו שהוא רוצה. עד אז אנחנו ננהל את הדיון. אין בעיה, אל תעשה לי טובות ואל תגיד סתם דברים. אני לא אמרתי סתם דברים. אסור לאכול במליאה ואת קודם אכלת במליאה. אז אסור, זאת עבירה על התקנון. עשיתי עבירה על התקנון, תעניש אותי. אל תפגע בי, אני מבקש ממך, אני לא מעניש אותך. אני אמרתי שאני הייתי רכרוכי לאורך כל ההתנהגות הלא-תקינה שלך במליאה הזאת. אם אתה לא רוצה להיות רכרוכי,

חיליק, תמר, אל תבחני את הסבלנות שלי. תעשה מה שאתה מבין, אל תאיים עלי.

אז אני מבקש להוציא את חברת הכנסת זנדברג מהמליאה. קיבלה את מבוקשה, תודה רבה, ואנחנו נוכל להמשיך בדיון. (חברת הכנסת תמר זנדברג יוצאת מאולם המליאה.) חבר הכנסת חנא סוייד נמצא? לא נמצא. באמת, כאילו אלפי חברי כנסת פה. חנא סוייד, לא פה. חברת הכנסת אורית סטרוק, קבר דוד, בבקשה. שאילתה מס' 150. נשארנו עכשיו שליש. אני ממש השתדלתי שזה לא יקרה. אדוני היושב-ראש, לפני כן, אני מודה שאני לא מספיק מכירה את התקנון. חבר הכנסת שמולי וגם חברת הכנסת זנדברג הכפישו אותי פה במליאה, ואני שואלת אם יש לי הרשות להגיב על ההכפשה הזאת. אני נוטה לקבל.

ברשותך, אחרי שאני אשיב על השאילתות, כי אני ממש חייב לצאת למחויבויות נוספות. אני רוצה שחבר הכנסת שמולי ישמע אותי.

הוא הכפיש אותי ואני רוצה שהוא ישמע אותי. אני מבטיח להישאר לשמוע מה יש לך לומר.

מאוד מעניין אותי מה הסברת שלך. זה מאוד מעניין אותי. מצוין. חבר הכנסת שמולי, תודה. תגידו לי, מה קרה בשעה כזאת? מליאה ריקה, יש פה דיון כזה סוער. אתה רואה מה אתה עושה, אדוני סגן השר? אה, עכשיו זה אני? עכשיו הגיעו אלי. התשוקות שאתה מדבר עליהן כל הזמן, מוציאים את התשוקות של האנשים לצאת מהמליאה בשעה כזאת משעממת. שמע, קשה להתמודד עם התשוקות האלה. חברת הכנסת סטרוק, לאחר השאילתה הזאת אני אאפשר לך לעלות ולתבוע את עלבונך לפי התקנון. תודה רבה. השאילתה על קבר דוד.

לאחרונה פורסם שמתקיימים מגעים בין ראש הממשלה לאפיפיור בנושא העברות חלקים ממתחם קבר דוד לוותיקן, וכי האפיפיור מתנה את הגעתו לישראל בהעברת השטח. רצוני לשאול: 1. האם מתקיימים מגעים כאלה? 2. כיצד בכוונת ראש הממשלה להיענות לדרישות האפיפיור? 3. מה היא ההצדקה למסירת השטח? 1 3. הפרסומים שאליהם מתייחסת השאילתה אינם מבוססים, ומכאן שאין יסוד לחשש המובע, גברתי, בשאלתך. אין לממשלת ישראל כוונה להעביר לחזקת הכנסייה הקתולית, במסגרת המשא-ומתן עם הוותיקן, חלקים כלשהם ממתחם קבר דוד. זאת הזדמנות רבת-ערך וחשובה, הזדמנות טובה לשים קץ לשמועות שהופצו בנושא הזה באחרונה ותרמו באורח ישיר וגם עקיף ליצירת אווירה שלילית במתחם הר-ציון, ולומר כי מדינת ישראל מחויבת ליחס של כבוד הדדי בין כל הדתות. לגופו של עניין, מזה זמן מתקיימים מגעים עם הוותיקן, לא רק בזיקה לביקורו הצפוי והמבורך של האפיפיור, כדי להגיע לחתימה על הסכם כלכלי שיסדיר שורה ארוכה של סוגיות.

מגעים אלה וההסכם הצפוי אינם כוללים ויתור על נכסים בהר-ציון. אני חושב שגם את, כמו רוב אזרחי מדינת ישראל,

בוודאי מברכת על ביקורו החשוב של האפיפיור, אם אינני טועה הצפוי בחודש מאי. אנחנו בישראל תמיד מקבלים בברכה, כפי שעשינו, אדוני היושב-ראש, עם האפיפיור הקודם. אני חושב שהביקור הזה הוא ביקור חשוב. אגב, הוא גם מפריך, חברת הכנסת סטרוק, את התזה שכל הזמן נשמעת שישראל בבידוד בין-לאומי נוראי. כל הזמן מבקרים כאן אנשים. שלשום עמד כאן ראש ממשלת קנדה, ובאותו הזמן גברתי, גם חבר הכנסת שמולי וגורמי האופוזיציה יודעים שבאותו זמן ממש ביקר כאן נשיא רומניה. מבקרים כאן כל הזמן נשיאים, ראשי מדינות, ראשי ממשלות. יושבת-ראש הפרלמנט האיטלקי הייתה כאן בשבוע שעבר. האפיפיור הוא אחד מן האורחים הבין-לאומיים, וממשלת ישראל ואזרחי ישראל יקבלו אותו כמו את שאר האורחים בכבוד הראוי להם.

אדוני סגן השר. חברת הכנסת אורית סטרוק, יש לך עד חמש דקות להודעה אישית בעקבות, בבקשה, גברתי, עד חמש דקות לרשותך. חבר הכנסת שמולי אפילו מכבד אותך ושומע. חבר הכנסת שמולי,

יכולת לבוא ולדבר אתי אישית אם זה כל כך הפריע לך. אני שמחה להסביר לך מעל הדוכן את עמדתי כפי שהובעה במוצאי-שבת, כשהתבשרנו על פטירתו של אריאל שרון, שכלל וכלל לא שמחתי בפטירתו והבהרתי שלא שמחתי בפטירתו. אני אמרתי את מה שאמרו רבים אחרים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. כתב את זה יוסי ורטר, אמר את זה רפי איתן, כתב את זה נחום ברנע, אמר את זה אהוד אולמרט ועוד רבים אחרים, שלצערם אריק שרון ז"ל הסתלק מהמפה הפוליטית ומראשות הממשלה לפני שהוא הספיק לבצע ביהודה ושומרון התנתקות שנייה, ואין להם ספק, לפחות הארבעה שהזכרתי עכשיו, יש עוד רבים אחרים, שאם הוא היה נשאר ראש ממשלה אחרי הבחירות של 2006 הוא היה גורף יותר מ-40 מנדטים והוא היה מבצע התנתקות שנייה ביהודה ושומרון, והם מאוד מצרים על כך. אני אמרתי ואני חוזרת ואומרת שאני מאוד שמחה על כך, אני מאוד שמחה. אני מסכימה עם הפרשנות הפוליטית שלהם, ואני חושבת שכל בר-דעת שהיה כאן ב-2006 אינו יכול שלא להסכים אתה. אין שום ספק שאריק שרון, אחרי ההתנתקות, היה בשיא כוחו הפוליטי. אין שום ספק שעם ישראל באותם שלבים לא הבין בכלל מה המשמעות של התנתקות. הוא לא ידע למה אנחנו צפויים להגיע, שכל הדרום יהפוך להיות מוכה טרור. הוא לא הבין שכל שאר מדינת ישראל, אם תהיה התנתקות מיהודה ושומרון, תיהפך להיות עוטף יהודה ושומרון. כל זה לא היו מבינים. אריק היה עושה את זה ב"וויש" אחד, ואנחנו היינו מתעוררים כשהטילים היו נוחתים על הראש שלך. על זה אני מאוד שמחתי ואני עדיין מאוד שמחה על זה. אני שמח שאת קוראת את ורטר, זה מה שאני שמח. אני קוראת גם את ורטר. אתה גם לא חייב להסכים אתי, אגב. אני יכולה להבין אותך, איציק שמולי, תעשה טובה, עכשיו תורי להגיב על הדברים שלך. תודה, חבר הכנסת שמולי. אני יכולה להבין שנשארו בעם הזה עוד כמה חלקים בציבור שעדיין לא הפנימו שאם תוקם זאת היתממות, מה שאת עושה פה. למה הוצאת הודעת התנצלות? אני גם אענה לך למה הוצאתי הודעת התנצלות. גם על זה אני אענה לך, אבל קודם כול אני רוצה להבהיר שלא הבעתי שמחה על מותו של האיש, אלא הבעתי שמחה על כך שהוא נלקח מראשות ממשלת ישראל לפני שהספיק להמיט עלינו אסון, כי התנתקות מיהודה ושומרון ובכלל נסיגה מיהודה ושומרון זה אולי דחפור בסלון שלי, אבל מייד אחר כך זה טיל בסלון שלך, איציק שמולי, ועל זה אני שמחה. אל תלמדי אותי על טילים ואל תלמדי אותי על ציונות. תבואי לעשות קודם כול ציונות גם בתוך הקו הירוק. ועכשיו אני אסביר לך,

זכותי להביע את עמדתי, אני מצטערת. תביעי מה שאת רוצה. זאת עמדתי וזאת עמדת רוב גדול, כי היום הרוב הגדול, בכל סקר זה עולה, שהרוב הגדול של הציבור בישראל היום מבין שההתנתקות הייתה טעות.

לא הבינו את זה, והיו כמו ילדים בני 16 שעושים שטויות ואחר כך הם אומרים: תודה רבה, אבא ואימא, שמנעתם מאתנו לעשות שטויות גדולות יותר. אז ככה אני מודה לאבא הקדוש-ברוך-הוא שמנע מאתנו לעשות שטויות גדולות יותר, מעם ישראל. למה הבעתי התנצלות? הבעתי התנצלות כי אני חשבתי, אחרי שאמרתי את הדברים, שהיה רצוי לחכות יום, יומיים, שלושה, בעוד אדם לא הובא לקבר ישראל, לא לומר דברים בגנותו. נהוג ומקובל גם בעם ישראל, גם בעולם כולו, שלפני שאדם מובא לקבר מדברים רק בשבחו. על הדבר הזה הבעתי התנצלות, ועל זה בלבד. אני ממשיכה לעמוד על עמדתי שנעשה לנו נס גדול, לא בפטירתו של אריאל שרון, אלא בכך שהוא לא המשיך להיות ראש הממשלה לאחר הבחירות של 2006. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת אורית סטרוק. זאת הייתה תשובה כנה וגם הרווחנו סקופ, שחברת הכנסת אורית סטרוק קוראת את יוסי ורטר.

זה גם כן משהו.

אבל היא קוראת גם את ורטר. אנחנו עוברים לשאילתות לשר הביטחון. סדרן, נא להכניס את חברת הכנסת תמר זנדברג, אם היא חפצה להיכנס, יש לה פה שאילתה. השאילתה הראשונה, של חברת הכנסת מירי רגב, איננה. חבר הכנסת משה גפני, איננו. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. גיוס ארבעה גדודי מילואים במהלך חגי תשרי, שאילתה מס' 107. אני מבקש מסגן היושב-ראש פייגלין להחליף אותי. אדוני היושב-ראש, סגן השר, צריך לציין שהשאילתה הזאת נכתבה לפני, כמה?

במהלך סוכות גויסו אלפי חיילי מילואים לביצוע פעולות בט"ש, ובאותו הזמן שהו אלפים מבני ישיבות ההסדר בחופשות ארוכות מאוד. רצוני לשאול: מדוע גויסו גדודי המילואים לפני שנקראו לשירות תלמידי ההסדר? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, להלן התשובה: מסלול ישיבות ההסדר הוא מסלול המשלב פרק זמן של של"ת, שירות ללא תשלום, שבמהלכו לומד החייל בישיבה. יש כמה מסלולים, של 16 חודשי שירות, של 32 חודשי שירות. פקודות המטכ"ל מגדירות כי ניתן יהיה להפעיל חיילים בזמן השל"ת לטובת אימונים, תרגילי גיוס, גיוס חירום ושמירה על יישובים שבהם הם מתגוררים או נמצאת הישיבה. כיוון שפקודת המטכ"ל אינה מאפשרת הפעלה של חיילים בשל"ת כתחליף לאנשי המילואים, לא נבחנה אפשרות זו. אפשר? כן, כן, שאלה נוספת. אדוני סגן השר, אני שאלתי בכוונה על חגי תשרי, כיוון שבפרק הזמן הזה, ואני חושב שזו תקנה של משרד הביטחון, יכולתם לתקן את זה, באותם שלושה חודשים שמתחילים בתשעה באב, במוצאי תשעה באב, זה הולך ככה: מתשעה באב ועד מוצאי יום כיפור לומדים, לפני זה, מתשעה באב ועד א' אלול, שלושה שבועות בבית, מא' אלול עד מוצאי יום כיפור לומדים, 40 יום, ובמוצאי יום כיפור יוצאים עד א' ראש חודש חשוון, שזה עוד פעם שלושה שבועות. זאת אומרת, ההסברים האלה, ואני לא שואל את זה עכשיו על התקנות, אני שואל על המצפון של כולנו, ולדעתי התקנות הן בידיכם.

זה חלק מהדברים שהופכים את המסלול לאטרקטיבי.

שיש חיילים שהיו אתם באותן יחידות. שלושה-ארבעה ימים לפני תשעה באב עזבו אותם מאות חיילים והלכו אולי לארבעה ימים לישיבה, ולאחר מכן לשלושה שבועות בבית, כשהחברים שלהם נשארו שם. ואותם חברים, במשך כל השנה היו להם 20 יום. אבל עכשיו תעזוב את זה. אם באמת זה ככה, ואם קוראים לאנשי מילואים, איפה המוסר היהודי שלנו, ואני אומר מוסר יהודי, כשאתה נותן לאנשים בסוכות, למאות בחורים, אולי גם אלפים, מוכשרים מאוד, ואני מכיר את הצבא, בשנייה הוא מארגן אותם לגדודים שמחליפים אותם, ומחליט שאין אף חייל מילואים, או יש הרבה פחות, מאות רבות של חיילי מילואים שיהיו עם המשפחות שלהם.

אם אנחנו לא יודעים להסתכל על זה בעין נכונה ובאמת להצדיק כמו, יסלח לי שר הביטחון, בצורה שהסביר לי למה יש 76 ימי חופשה לחיילים. הם בשל"ת. הם בשל"ת, הם לא בחורי ישיבה. הם בשל"ת, ואם קורה להם משהו, מערכת הביטחון משלמת להם. אם אישה של מישהו, סטודנט והוא לומד בישיבה, מערכת הביטחון משלמת להם. עכשיו, אי-אפשר, במקום להגיד שעכשיו, ואני אומר עוד פעם: אני בעד המסלול הזה, שלא יהיו ספקות. אבל העיוותים שנמצאים בתוכו הם כל כך כואבים, כל כך לא נכונים, ובהקשר הזה הם לא רק עולים כסף, הם גם על חשבון חיילי מילואים, שעושים עוד יותר מילואים, אחרי שהם כבר עשו שלוש שנים מלאות.

הנושא הוא לא בתקנות, הוא בפקודות מטכ"ל, לגבי מה שאפשר ואי-אפשר. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על הנושא הזה של בני הישיבות, נושא שקרוב ללבך וקרוב ללב של כולנו. אני רק רוצה לציין שהיום משרד הביטחון דוגל במדיניות של 24 חודשים, והיום כל ישיבה שאנחנו נותנים לה את ההיתר, יש הקפדה שזה יהיה לטובת 24 חודשי שירות, על מנת שאפשר יהיה באמת להפיק מהבחורים הנפלאים האלה והמצוינים האלה את המיטב. בנקודה הספציפית שהעלית, יש פקודות מטכ"ל, ואפשר לתקן אותן אבל זה משרד הביטחון. אפשר לתקן אותן, רק במצב שתיארת זה לא היה נתון לשיקול דעת של המפקדים באותו רגע. לדעתי, זה לא פקודות מטכ"ל.

פקודת מטכ"ל 31.0402. אני לא זוכר בעל-פה את, מכיוון שמשרד הביטחון הנחה. השר עמד פה והקריא מהתקנון, אם אני לא טועה. אני מוכן לבדוק את זה, ותבדוק גם אתה. כנראה הצבא מתרגם את הנחיות השר לפקודות מטכ"ל, אבל אלה תקנות שנקבעות, וכך וכך. יכול להיות. טוב, תודה. השאילתה הבאה, של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, שאני רואה שהוא לא נמצא. ואחריו, השאילתה הבאה היא של תמר זנדברג.

אדוני היושב-ראש,

אדוני סגן השר, בחוק האזנות סתר יש היתרים מסוימים לביצוע האזנות סתר הדרושים למטרות חקירה או לשמירה על ביטחון המדינה. מכיוון שבזמן האחרון נחשפנו להאזנות שמתבצעות במדינות שונות שלא על-פי הקריטריונים האלה, אלא לאזרחים ולנבחרי ציבור ולנושאי משרה, ברצוני לשאול: 1. האם יש גוף במערכת הביטחון שעוסק בהאזנה שוטפת לאזרחים, לאנשי או נשות ציבור, לנושאי משרה, ובפרט לחברי כנסת?

מה הוא הגוף הזה, מה הוא אופן פעילותו, מתוך איזה חוק וסמכות הוא פועל ותחת איזה פיקוח?

משרד הביטחון וצבא הגנה לישראל אינם מאזינים לחברי הכנסת. יש גופי ביטחון אחרים, שאינם נמצאים תחת האחריות המיניסטריאלית של שר הביטחון או שלי, ועליהם אני לא יכול להשיב. אבל את יכולה להפנות אותם לשר לענייני מודיעין או למשרד ראש הממשלה.

אני לא נמצא במקום שאני יכול לתת לך תשובה על כך. לגבי צבא הגנה לישראל ומשרד הביטחון, אנחנו לא מאזינים לחברי הכנסת, חבר הכנסת נחמן שי. ולאזרחים?

כן, לאזרחים. יש ניטור באופן שוטף לאזרחים? השאלה קודם כול הייתה לגבי אזרחים. אני לא מכיר ניטור של צבא הגנה לישראל לאזרחים. ושל גוף אחר כן? אז אני אומר: יש גופי מודיעין אחרים במדינת ישראל שהאחריות להם היא במשרד ראש הממשלה. את יכולה להפנות, הם כן מאזינים? אני לא יודע. את יכולה להפנות את השאלה למשרד ראש הממשלה, יגיע השר לענייני מודיעין וישיב על השאלה הזאת. כך אעשה. כך אעשה. ובתרגום חופשי?

כך אעשה. אה, "כך אעשה". אני הבנתי "קח עשר". לא, "כך אעשה".

מצוין. תודה. השאלה הבאה, של חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אדוני סגן השר וחברי סגן יושב-ראש הכנסת, בריאיון ל"גלי צה"ל" ציין סמנכ"ל חברת "שלאון" כי משרדך משלם כ-180 שקל על מסכת אב"כ. בתגובת המדינה על עתירה לבג"ץ בנושא הזה נטען כי הצטיידות 40% מהאוכלוסייה תעלה 1.4 מיליארד ש"ח, שהם כ-440 ש"ח למסכה. ברצוני לשאול: 1. כמה משלם משרדך עבור כל מסכה? 2. כמה מסכות הוזמנו עד כה מהמפעלים המייצרים וכמה מתוכנן עוד להזמין? תודה. ראשית ברצוני לעדכן כי השבוע החליט הקבינט להפסיק את חלוקת ערכות המגן החל מחודש פברואר. עבר קצת זמן מאז מועד הגשת השאילתה ועד היום. ההחלטה התקבלה לאחר דיונים ארוכים. ממתי להפסיק?

מחודש פברואר. ההחלטה התקבלה לאחר הבאת כל השיקולים בחשבון, תוך ניתוח האיומים במזרח התיכון והיכולת של מדינת ישראל. עד היום חולקו כ-5.2 מיליון ערכות מגן לאוכלוסייה. מול נתוני מרשם האוכלוסין אכן יש פער של 3 מיליון ערכות. 1 2. לגבי העלויות שהעלית בשאילתה: העלות של ערכת מיגון, לפי הנתונים שבידי, היא כ-220 שקלים לערכה. זאת אומרת שמדובר בעלויות גדולות מאוד, כולל מע"מ. ערכת מגן לילדים ולקשישים ובעלי מגבלות רפואיות, עלות של 560 שקלים. כמו כן, יש דרישת תקציב בסך 1.4 מיליארד שקלים להמשך החזקת משק ערכות המגן. צריך לומר, אתה דיברת על עלות של מסכה, חבר הכנסת שי, אבל יש עלויות נוספות, של הפצה של המסכות, של רענון, של תמיכה, רכש של מזרקים, תרופות, חיסונים, ציוד ייעודי. כשמתמחרים את כל הדברים האלה מגיעים לפערים בעלויות. ולכן אני חושב שההחלטה שהתקבלה, שהביאה בחשבון את העלות הגדולה מאוד של חלוקת הערכות, עלות המחסנים ועלות האחזקה, היא שהובילה את הממשלה, את הקבינט, לקבל את ההחלטה לגבי ערכות המגן. שאלה נוספת?

בבקשה.

זה עדיין לא מסדר לי את החשבון, אבל נצטרך לבדוק את זה היטב, כי גם אם ערכה עולה 220, זה כמעט 100% של הפצה, תוספות. אגב, לא נותנים מזרקים וכו'. כבר לא נותנים לערכות המגן. ערכות המגן הן רק מסכות. את כל היתר, זריקות האטרופין וכל היתר, לא מחלקים יותר לכלל האוכלוסייה, כך שזה לא קיים שם. חישבת את הצעירים ואת הקשישים בחישובים שלך? זה קצת יותר. יש 3 מיליון אזרחים היום, 560, זה קצת יותר. אמרת לי שערכת מגן ממוצעת לבגיר היא 220. ננסה לבדוק את החשבון עם חברי, כי נראה לי שניפחו מאוד את המספר כדי להתחמק מהחלוקה לכלל האוכלוסייה. קראתי על ההחלטה המעניינת הזאת שנתקבלה השבוע. היא החלטה מדהימה, כי היא אומרת שמדינת ישראל נותנת אמון בשלטונות סוריה שהם ישמידו את כל מאגרי הנשק הכימי שברשותם. לא שמעתי שמדינות אחרות במזרח התיכון, שבוודאות מחזיקות את זה, איראן למשל, אולי עוד, יכול להיות שה"חיזבאללה" הצליח לקבל משהו מהסורים בזמן הזה, שאולי איתרנו או לא איתרנו, אני חושב שזאת החלטה מרחיקת לכת, מוקדמת מאוד, והיא לא מביאה בחשבון מיגון לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. תודה. לגבי המספרים, אני אשמח להעביר לך את הנתונים שבידי, כדי שתוכל להשוות אותם ולראות את הפערים. לגבי ההחלטה שהתקבלה, בשביל זה יש ממשלה בישראל, לקבל החלטות קשות עם האחריות הטמונה בצדן, ובמכלול השיקולים ההחלטה התקבלה בשל העלויות הגבוהות וניתוח המצב האזורי. ואז 40% מהאוכלוסייה נשארים בלי. 60% עם ו-40% בלי. ציינתי מספרים בצורה מפורטת. אני רוצה ללכת יותר עם הקו שלך. גם האנשים שקיבלו,

ברגע שלא מרעננים ולא משמרים, זה מתיישן. זה מתיישן, ובסוף כולנו נהיה ללא מסכות. אם אני יכול להוסיף, האם יש התייחסות לאזורים? למשל, האזורים ההרריים מטיבם הרבה פחות מסוכנים מאזורי המישור. האם יש קשר בין החלוקה באזורים השונים או שפשוט החליטו לעצור בלי קשר? ברגע שהייתה החלטה להפסיק, כבר אין העניין של סדרי העדיפויות ואיפה לחלק. יש החלטה להפסיק לחלק את המסכות. אני אעזור לך, אדוני היושב-ראש: החלוקה הייתה לחלוטין מקרית.

כל מי שטרח והגיב על ההזמנה שהוא קיבל בשעתו ממשרד הביטחון, הלך ואסף. אז אין לך מושג.

יש אזורי סיכון יותר גבוהים ויותר נמוכים, אבל זאת לא הייתה השיטה. השיטה הייתה שכל מי שבא, מטריח את עצמו ומשלם x שקלים, מקבל את זה הביתה, וככה התקבצו 60% מהאוכלוסייה.

שהיו עצלנים או לא הגיבו, הם היום נשארו בלי ערכות מגן.

ונעבור לשאלה הבאה, שאלתו של חבר הכנסת מסעוד גנאים.

תודה, אדוני סגן השר.

כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, נער ממחנה הפליטים ג'לזון, וג'יה אלרמחי, נהרג על-ידי חיילי

שירו אף-על-פי שלא היו התנגשויות בין ילדים לבין חיילי צה"ל בזמן שהוא נפגע, לפי עדי ראייה. ברצוני לשאול: 1. האם האירוע נחקר? 2. מה הן תוצאות החקירה? 3. אם היה יידוי אבנים, לפי טענתם של החיילים, למה לא השתמשו באמצעי פיזור הפגנות במקום באש חיה? תודה. האירוע המדובר אכן אירע לפני כחודש ימים, ב-7 בדצמבר 2013. האירוע מצוי עדיין בתחקיר מבצעי.

באירועים שבהם יש פגיעה בנפש נפתחת חקירת מצ"ח, וזה מה שקרה במקרה הזה. פקודות הצבא מחייבות פתיחה בחקירת מצ"ח במקביל לתחקיר. עם השלמת התחקיר המבצעי וחקירת מצ"ח יובהרו כל היבטי האירוע. אוקיי. תודה. השאלה הבאה, שאלתה של חברת הכנסת מרב מיכאלי, שאינה נמצאת, וזהו זה.